חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום שני ד' בסיוון התשפ"ד, 10 ביוני 2024. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4622/25 וכלה בהצעת חוק פ/4648/25: הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון,

התשפ"ד 2024, מאת חברי הכנסת יסמין פרידמן ויוראי להב הרצנו, הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, היעדרות בעקבות תקיפה או התעללות בילד), התשפ"ד 2024,

תודה לסגנית מזכיר הכנסת. הנושא הראשון שעל סדר-היום הוא הצעות להביע אי-אמון בממשלה. אני מזמין את חבר הכנסת משה טור פז לנמק את ההצעה מטעם סיעת יש עתיד,

עד עשר דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, אנחנו מעלים היום הצעת אי-אמון שהכותרת שלה היא יוקר המחיה.

כידוע, היא במקום הראשון המפוקפק בעולם ביוקר המחיה, ושר האוצר, זה קורה במשמרת שלך. בדוח הבין-לאומי האחרון שיצא בנושא נאמר שכדי להוריד את רמת המחירים בישראל,

על משרד האוצר ליישם מדיניות מוניטרית הדוקה, שתרסן את האינפלציה. אז אני מסתכל ימינה ושמאלה: מה נעשה בעניין הזה? מה עשית אתה חוץ מלצייץ באטרף על אלופים במטכ"ל, שר האוצר? הרי אנחנו 38% מעל ממוצע ה-OECD ביוקר המחיה, מקום ראשון, לא מכובד, ביוקר המחיה. לפחות בדבר אחד הממשלה שלכם שברה שיא. בהקשר הזה אי-אפשר להתעלם ממצב תקציב המדינה, כי תקציב הוא הביטוי החשוב ביותר של סדרי העדיפויות של ממשלה,

במידה רבה מהצד שלנו, האזרחים, של מאזן הזכויות והחובות של האזרח, מה אני נותן אל מול מה אני מקבל. בפרשת השבוע, שאני מניח שקראת השבת בדיוק כמוני, שר האוצר, מסופר על מניין בני ישראל. גם בפרשת במדבר נמנים שבטי ישראל. כיצד מונים אותם? כיצד סופרים אנשים בשבטים? התורה משתמשת פעם אחר פעם, שבט אחר שבט. בביטוי "כל יוצא צבא" הגברים מגיל 20 עד גיל 60 חייבים בשירות צבאי. הם יוצאי הצבא. אם אתה יוצא צבא, אתה בפנים. אם אתה לא יוצא צבא, אתה בחוץ. אז איך זה מסתדר, שר האוצר?

איך אתם מביאים היום חוק רציפות, שבסופו של דבר ממשיך לכונן את הפטור מהצבא? חוק פטור מגיוס גרוע, חוק שעל פי המכסות שמצויות בו לא יגייס אפילו חרדי אחד יותר מהיום. הרי הכיפה שלי, בצלאל, וגם שלך, היא כיפת ציונות דתית, זה לא חוק שאתה הצבעת בעדו בקדנציה הקודמת ואני נגדו? נכון. אז די כבר עם ציניות, נו. ואז אתה עמדת פה, בצלאל סמוטריץ', ועשית לנו ככה.

מה זה? יש לך שעון? אדוני, בלי, סליחה, אני רק מחקה את שר האוצר. אמרת לשלי: יש לך שעון? אמרת לאורית פרקש: יש לך שעון? כן, יש לי שעון, ובשעון שלי עכשיו עבר 7 באוקטובר. אני מזכיר לך. אבל בפרשת השבוע קראנו גם בשנה שעברה,

לכן, עזוב דמגוגיה.

יפה. יפה מאוד. אבל אל תטיף מוסר על יוצאי צבא,

אז הינה, אני מטיף לך מוסר, בצלאל, בדיוק על זה. הציונות הדתית שלנו, גם הילד שלי וגם הילד שלך, ממלאים בגאווה את שורות צה"ל בכל התפקידים. הציונות הדתית, לא המפלגה,

מראים מה הן תורה ודרך ארץ, ספרא וסייפא, מופת של ציונות וערכיות.

השכן שלי ממול, נמצא כבר 200 ימים במילואים בצו 8 שלישי. הוא נשוי, יש לו שלושה ילדים, ומי שהחליף אותו עכשיו, כשהוא חזר, זה אבידע, עוד שכן שלי, גם הוא 200 ימים במילואים. רבים מהבנים הטובים של החברה הזו נמצאים עכשיו ברפיח, מוותרים על שגרה,

לימודים,

צעירים בגיל העבודה שלא נמצאים בשוק העבודה. אז איך יכול להיות שאנחנו מחפים על חוסר בחיילים במי שעולה למשק הכי הרבה? הרי זה בדיוק מה שאומרים לנו, שהחיילים האלה במילואים מחליפים חיילים סדירים. קראנו גם בפרשה שלנו שיש שבט אחד שלא נמנה עם יוצאי הצבא, אדוני היושב-ראש. יש שבט אחד פטור, שבט לוי.

השם הוא נחלתו. כמה הם מונים בין יוצאי המדבר? 20,000. בחשבון מהיר גם למי שלא למד ליבה, 20,000 לעומת 600,000 הם כ-3%, כלומר יש לנו כ-3% שהם לא יוצאי צבא, וכל השאר כן. אבל הבנים של החברה החרדית כיום הם 14% מהחברה הישראלית, או בשנתון בגיל גיוס שעכשיו סיימו י"ב, 14,000 מתוך 56,000, כלומר, רבע מהשנתון. כמה מתגייסים? 9%. זה אומר שאנחנו מאבדים רבע שנתון שלא תורם לשירות. ועוד דבר קטן. שבט לוי, אתם בטח יודעים, חבריי, אומנם פטור משירות בצבא, אבל גם אין לו נחלה.

השם הוא נחלתו. אין לו נכסים, אין לו ירושות. השם הוא נחלתו. אבל אנחנו עכשיו עוסקים יום-יום, שעה-שעה, בעוד נכסים, בעוד נחלות, בעוד אתנן פוליטי.

אתה יכול לרחוץ בניקיון כפיך, אבל זה הולך ביחד. שר אוצר שהוא גם שר במשרד הביטחון, לא שלקחת על זה אחריות, תומך בחוק שלא מביא אפילו חייל חרדי נוסף, על חשבון הציונות הדתית התורמת, על חשבון האזרחים התורמים. זה צריך ללכת ביחד. יש זכויות ויש חובות. אם אין זכויות,

ואז אין שותפות בעול. שר ממפלגה דתית מוביל מפלגה דתית, מגדיל את העומס על הבוחרים שלו, מגדיל את הנטל על הדתיים, מתעלם מהקושי, בשביל מה? בשביל תמורה פוליטית? בשביל להחזיק ממשלה? ואתה יודע מה, כל הסיפור הזה של הגיוס הוא הרי רק חלק מהסיפור. הכסף שלנו לא נמצא רק בגירעון מופרך של 7.2%, שחרג אפילו מיעד הגירעון הענק של %6.6, ואנחנו רק ביוני. אני שואל: אם ככה, אתה תסביר לי אם אני לא צודק, אז איפה הקיצוץ במקומות הנכונים?

איפה הכסף שאנחנו מבזבזים, זורקים עכשיו לפח? איפה דמי הכיס בהסכמים הקואליציוניים שזרקתם? ביד אחת אתה מדבר על כינוס התקציב, שלחת מכתב לראש אגף התקציבים, אבל ביד השנייה אתה מפזר תקציבים מיותרים. בוא ניקח דוגמה, אני אגיד לך איפה הכסף, רשתות החינוך החרדיות, 3.4 מיליארד שקל מקבלות רשתות החינוך העצמאי ו"בני יוסף". לפני כמה זמן פנה אליי ראש עמותה ציונית דתית, אני די בטוח שהוא הצביע לך בבחירות האחרונות. הוא אמר לי: קינלי, למה הרשתות החרדיות מקבלות 100% תקצוב בגלל חוק משנת 1982,

מוכר שאינו רשמי, מקבל 75%? אתה יודע מה? בוא נתמקד ברשת אחת, רשת החינוך העצמאי. אתה הוצאת מכתב לחשב הכללי, ובו אמרת לו,

איך אתה מעז להיות שומר סף? אז בוא נסביר מה זה אומר: בחינוך העצמאי יש 270 מוסדות חינוך, לומדים בהם 120,000 מתלמידי ישראל, 5% ממערכת החינוך אם אתה לוקח רק את שנתוני א' ח', שזה כמעט כולם, זה 8% מהשנתון, דוח של רואה החשבון אלקלעי, דוח חיצוני, נכון. כמה אחוז? 8% מכיתות א' ח'. וכמה הם מתוקצבים בשנה? 3.4 מיליארד שקלים.

שניהם ביחד, בוודאי. כמה רק ה-120 של החינוך העצמאי, כמה הם מתוקצבים? אתה נותן להם, רגע, אני שואל אותך. אז אני מסביר. אתה נותן להם 100% תקצוב, לא אני, לא אני.

זה שנים, מ-1982. אתה נותן להם 100% תקצוב. אני שואל אותך, כמה כסף מקבלים 5% מתלמידי ישראל?

לא, 3.4 זה גם ש"ס. 2 מיליארד שקלים. 2 מיליארד, יופי. כמה כל תקציב החינוך? משה טור פז (יש עתיד): 84 מיליארד. יופי, כמה זה באחוזים? 5% מהילדים, כמה אחוז מהתקציב הם מקבלים?

בבקשה, פחות מ-3%. מה אתה רוצה, משה טור פז (יש עתיד): הרי אתה יודע,

תקציב שלך,

אני לא אוהב, אני רוצה להיזהר בלשוני אחרי 7 באוקטובר, באמת, זו אנטישמיות, שנאת חרדים, סמוטריץ',

אם יש משהו שאי-אפשר להאשים אותי בו, זה מה שאתה עושה, אני לא עושה. כל חבריי החרדים פה יודעים. אני פשוט מבין בתקציבי חינוך לא פחות

כלומר זה לא בכסף שמותר להם להשתמש בו. העברנו 50 מיליון לבתי הספר הכנסייתיים, זה בסדר? סליחה, הם מקבלים 75% תיתן להם 100%, נראה אותך. החשבת שלך, של האוצר, מעידה שאין לה שליטה. לתדהמתי, יש מכתב אזהרה של החשב הכללי לפני שהיית שר אוצר, ממרץ 2022,

בפברואר 2022,

אתה אומר שהוא לא יכול לעשות את זה,

אתה צריך לממש את האחריות שלך,

זה לא כסף שלך, זה לא כסף שלי, זה כסף של אזרחי ישראל. לעסק הזה,

הייתה הערת עסק חי,

אתה יודע שהם לא קיבלו פנסיות אתמול? אתה יודע שלוועד המנהל של החינוך העצמאי, לשמונה מתוך תשעה יש קרובי משפחה? אתה יודע שיש 25 מקורבים בעלי תפקידים? אתה יודע שברשת הזו הוכנסו בשנים האחרונות תלמודי תורה של גור, שלא מלמדים לימודי ליבה? אבל 100% תקצוב זה סבבה. ולכן אדוני מציע, ולכן אני מציע שימונה מנהל מיוחד חיצוני לעמותת החינוך העצמאי לטובת אכיפת מינהל תקין, בקרה חשבונאית, מנהל חיצוני, כמו שעושים לכל עסק בבעיה של חדלות פירעון,

השר,

אנא. לטובת אכיפת מינהל תקין, בקרה חשבונאית, הפרשות כדין אכיפת התנאים, או לחלופין, אני פירקתי עמותות חינוך על גירעון הרבה יותר נמוך מזה,

בצלאל סמוטריץ', שר האוצר של מדינת ישראל, אל תפריע לשומרי הסף לעשות את המלאכה שלהם. זה לא כסף שלך, זה לא כסף שלי, זה כסף של אזרחי ישראל. תודה, אדוני. אני מתכבד להזמין את כבוד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להשיב על הצעת אי-האמון.

כמה זמן יש לי?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אשתדל להתייחס לפי סדר הדברים, אבל אני אתחיל בכלכלה, כי זה באמת הדבר החשוב.

יש מלחמה, מלחמה ארוכה, מלחמה יקרה, מלחמה שבהחלט משפיעה על הכלכלה. אני לא חושב שאפשר להתעלם מזה. זה אירוע מז'ורי משמעותי מאוד, והוא דורש ניהול מאוד אחראי, אגב, כזה שצריך לאזן. אני רוצה להתייחס רגע ברצינות רבה מאוד לאחת הנקודות שהעלית.

רגע, חכה, תן לי.

זה לא בסדר, אני הפרעתי לך, אני אתן לך גם להפריע. 7.2% אני אסביר. בעזרת השם, אנחנו נסיים את השנה עם 6.6%, כפי שתכננו. אלה היו התחזיות של כולם כרגע, גם במשרד האוצר, גם בבנק ישראל,

תן לי רגע להסביר, רגע. ההתפלגות של הגירעון שאתה מסתכל,

חכה רגע. אבל אנחנו מנהלים את התוצאות, לא מודי'ס. כן, הם רק אומרים מה אנחנו עושים. ההתפלגות של הגירעון, הרי הגירעון תמיד נמדד 12 חודשים, ההתפלגות איננה שווה על פני כל השנה. למשל, בשנת 2023 העברנו תקציב רק בסוף מאי, זה אומר שבמשך חמישה חודשים התנהלנו בתקציב המשכי של אחד חלקי 12, שמאוד מרסן את ההוצאות. השנה יש תקציב מהיום הראשון, לכן באופן טבעי ההוצאות בתחילת השנה הרבה יותר גדולות מאשר בשנה שעברה. לכן אתה לא יכול להשוות. דבר שני, כשאתה מסתכל היום 12 חודשים גירעון, בתוך 12 החודשים האלה יש את רבעון 4 של שנת 2023, שבו הוצאות המלחמה היו דרמטיות, מלחמה שעלתה בערך מיליארד שקל ביום, ולכן כשאתה חותך 12 חודשים ממאי למאי, אתה תראה 7.2. אתה תראה קח ספוילר, קח ספוילר,

תן לי, אני אענה על הכול לפי הסדר. מוישה, תקשיב. קח ספוילר: בחודשיים-שלושה הקרובים הגירעון ילך ויגדל, אתה תראה עוד יותר מזה,

לקראת סוף השנה הוא יחזור להתכנס. אתה תראה שאנחנו נסיים סביב ה-6.6%.

פרומיל או שני פרומיל, בסדר? נקודה או שתי נקודות אחוז לכאן ולכאן, לא הולך איתך לרב, סביר לחלוטין,

נדמה לי שאתה יודע שאני צודק.

מסתכלים 12 חודשים.

זה שאתה לא מבין את זה, ניחא, יש כל מיני ליצנים המתכנים "עיתונאים כלכליים" שיוצרים בהלה בציבור.

איך קוראים לו, כותב ב-ynet, איך קוראים לו,

הכתב הכלכלי של ynet. מה, אתם לא זוכרים? גד ליאור, גד ליאור, הליצן. הוא כל פעם כותב דרמות, דחילאק, אתה כתב כלכלי. אתה כתב כלכלי, סוכנויות הדירוג לא חושבות כמוך. סוכנויות הדירוג לא מסתכלות על 7.2% ממאי למאי וצועקות: הגירעון יצא משליטה. הגירעון לא יצא משליטה, אני מסביר לך. סוכנויות הדירוג יודעות את מה שהסברתי עכשיו, שכשאתה מסתכל 12 חודשים,

אני אומר לך שאתה תראה שהגירעון יתאפס, כביכול, אבל אתה תראה שמאוגוסט-ספטמבר, אנחנו נבוא בדצמבר. אנחנו ניפגש בדצמבר. אני מעריך, בדצמבר בספסלי האופוזיציה.

אני כן רוצה לומר דבר אחד, תסתכלו גם על הנומרטור שהוצג, הנחנו אותו בממשלה בשבוע שעבר. בכל מה שנוגע להוצאות האזרחיות השוטפות של תקציב המדינה, אנחנו עומדים בתחזיות.

סטיות של אחוז לכאן,

לא אחוז תוצר, אחוז בתקציב, זה בסדר גמור,

אין תחזית מדויקת. כל הגידול הוא בהוצאות המלחמה. זה נעלם, אגב. שים לב שהנגיד וגם עבדך הנאמן, בסוף אתה בא לכנסת, אתה צריך לשים יעד גירעון, אני מעולם לא דיברתי על מושגים של יעד גירעון, כי יש דבר אחד שיקבע את הגירעון, המלחמה. מי שמצפה ממני להגיד לצה"ל, אל תלחמו, אל תיכנסו לרפיח, אל תתקפו בצפון, אל תקנו פצצות כי אני לא רוצה גירעון, הוא אדם חסר אחריות. לא השארת כסף, לא השארת כסף לצפון.

השארתי כסף.

אנחנו ניהלנו את הכלכלה מאז תחילת הקדנציה, לפני המלחמה, באחריות גדולה מאוד ובשמרנות פיסקלית. התקציב המקורי שאני העברתי כאן מ2023-2024 דיבר על יעד של כ-1% גירעון, אפילו פחות, מה שנתן לנו כרית ביטחון, מרווח משמעותי מאוד. נכנסנו למלחמה חזקים גם גמישות פיסקלית. זה נכון, ככל שהמלחמה מתמשכת הגמישות הזאת נשחקת. לכן הבאנו תקציב מתוקן ל-2023 ואחר כך ל-2024. מה היה הגירעון? נהגנו באחריות ויצרנו צעדי התכנסות פרמננטית של בערך 1%. מה היה הגירעון? כל אנשי המקצוע, מסוכנויות הדירוג, הבנק העולמי, ה-OECD ובנק ישראל, שיבחו את התקציב שעבדכם הנאמן הביא ב-2024, כולל צעדי ההתכנסות שלו. אז למה הורידו את הדירוג? 2025 תהיה מאתגרת מאוד, כיוון שהמלחמה נמשכת. לא רוצה כרגע להכריז הכרזות. אנחנו נכנסים עכשיו למרתון של דיונים. אתמול היה לנו דיון בממשלה והצגנו את הנומרטור. פתחנו את הדיון. ניכנס פה למרתון דיונים מאוד מקצועי, יסודי מאוד,

בתוך משרד האוצר ועם בנק ישראל.

נרחיב את מעגל ההתייעצות ונציג את התוכנית עצמה, שקופה ביותר, מה התוכנית הכלכלית שלנו ל-2025, וכמובן אחר כך קדימה. היא תהיה אחראית, שמרנית ומרוסנת. אבל פה, תן לי, משה, באמת להגיד לך נקודה חשובה מאוד.

במובן מסוים, יש לי אחריות לאינפלציה של החודשים האחרונים.

כי קיבלתי החלטה בתחילת המלחמה, ואני שלם איתה במאה אחוז, שאני הולך על מדיניות אזרחית מרחיבה. המלחמה הזאת התחילה במשבר אמון ענק בין הציבור לבין המדינה. לא היינו שם, חומת הביצורים הראשונה במובן הפיזי של הקיום והחיים של האזרחים. אזרחים נשחטו ונטבחו, נאנסו ונשרפו, וצה"ל לא היה שם בשבילם בשביל להציל אותם.

בשביל החוסן הלאומי שלנו אני בונה את חומת הביצורים השנייה,

של אזרחי ישראל.

אני עוטף את המפונים והניצולים והמילואימניקים.

רגע. גם את תושבי קריית שמונה. תן לי רגע. תראה איך אתה סותר את עצמך. הרי מה קורה איתכם באופוזיציה? אני בא לוועדת כספים: למה אין מתווה לתיירות? למה אין כסף פה? למה אין כסף פה? ואז שואלים: למה הגירעון 7.2%? עכשיו צריך לייצר איזונים. מצד אחד, מדיניות אזרחיות מרחיבה. כן, שמתי מעטפת של 9 מיליארד שקלים למילואימניקים. הינה ספוילר:

למילואימניקים. יש לי שלושה אחים כאלה, כמו השכנים שלך שתיארת, אחים ביולוגיים ועוד כמה. שכנים אצלי זה כולם. אז המעטפת של המילואימניקים, המפונים בבתי המלון, בחלף, באתרים החלופיים, השיקום של חבל תקומה, הרשויות, גם בצפון וגם בדרום, הניצולים. כל העסקים חילקנו למעלה מ-14 מיליארד שקלים סיוע לעסקים שהתקשו, במתווה שהוא פי שלושה רחב יותר מהקורונה. הדבר הזה יצר ביקושים והעלה מחירים.

אדוני היושב-ראש, בוא תשמע דוגמה לעיוות של השוק. באנו ואמרנו שאנחנו נותנים חלף, נכון? 100 ש"ח או 200 ש"ח.

אנשים קיבלו 24,000 שקלים למשפחה עם ארבעה ילדים. באו משכירי דירות ואמרו: אני רוצה 15,000 שקלים על הדירה.

המדינה משלמת לך, תשלם לי. הקפצנו את המחירים. זה משפיע על האינפלציה.

מה יכולתי להגיד לאנשים,

או שתקברו בבתי מלון בחדר של 15 מ"ר או שתחיו לבד? יכולתי לא לתת כסף לעסקים? זה איזון שצריך ליצור אותו. מצד אחד, אתה מייצר מדיניות מרחיבה, שבעיקר בונה מחדש את האמון של האזרחים במדינה: חבר'ה, תישענו אחורה,

היא עוזרת לעסקים, היא עוזרת לניצולים, היא עוזרת למפונים, היא עוזרת למשפחות, היא עוזרת למילואימניקים. מצד שני, באמת לא בהגזמה,

נעלה את האינפלציה, נעלה את האינפלציה, נשחק את ערך הכסף שלנו, ואז נפגע באזרחים. זאת מלאכת מחשבת גדולה שצריך למצוא בה הרבה איזונים. אתה יודע, תמיד אומרים ששר האוצר זה התפקיד הכי גרוע.

כי כל מה שאתה עושה, את הקרדיט מקבלים המשרדים. תקצבת כביש? משרד התחבורה קיבל. תקצבת שכונה? משרד השיכון. כל מה שאין, תמיד אומרים: שר האוצר לא תקצב. אז אני תמיד צריך להיות האיש הרע, שהודף כל מיני הצעות, חלקן פופוליסטיות וחלקן נכונות, אבל באיזונים האלה, של לא להרחיב יותר מדי, פיסקלית,

אינפלציה זה ריבית וריבית מקשה מאוד גם על העסקים וגם על משקי הבית. בסדר, זאת מלאכת המחשבת של שר האוצר בכלכלה. אני חושב שאנחנו מנהלים את הכלכלה טוב.

אפשר תמיד לחזור, הרי דווקא הדוגמה שנתת על הרשויות החרדיות לא קשורה, כי אין שם כמעט תוספות תקציב. יש שם בעיות של פיקוח, עוד רגע אני אדבר על זה. רק שנייה אחת.

עוד רגע אני אדבר על זה. זה מתוקצב בבסיס.

זאת בחקיקה משנות השמונים, לא אני קבעתי. אני לא הוספתי שם שקל. זה 350 מיליון.

גם יאיר לפיד כשהיה שר אוצר שילם את זה. אף אחד לא נגע בזה. אגב, אני רוצה תכף לומר לך מילה על ה-100% הזה. אני מתפלא עליך. מילא אם אני הייתי אומר את זה. אני הרי מאלה שנלחם למען תלמודי התורה הציוניים דתיים, של המוכר שאינו רשמי. אתה מהחסידים הגדולים ביותר של החינוך הממלכתי, ולכן ממך לא ציפיתי. תכף אני אסביר את ההבדל. ההבדל ענק, כי אני חסיד גדול של החינוך הממלכתי. אפשר תמיד ללכת עכשיו לכמה מאות מיליונים, קואליציוני פה, קואליציוני שם, מיליארד. אז יש מי שיגיד 800 מיליון שקלים בתאגיד, קצת להבימה, קצת ללהט"בים ויש גם קצת לחרדים. כל אחד רוצה שיקצצו לצד השני. אפשר עכשיו במלחמה להיכנס למלחמות יהודים. כל אחד ירצה, הרי אתה תטען שהתקציב של הישיבות הוא לא טוב לכלכלה ומישהו יגיד שה-800 מיליון שקל התאגיד זה בזבוז כסף, שלא טוב לכלכלה בתקופת מלחמה ומייצר אינפלציה. אז אני קיבלתי החלטה כשר אוצר, אני במלחמה לא נכנס למלחמות היהודים. יצרנו צעדי התכנסות פרמננטיים שמחויבים מתוקף האחריות הפיסקלית שלנו. עשינו את זה, פיזרנו את זה על כולם. כולם תחת האלונקה ואף אחד לא מרגיש ששחטנו לו את הפרה הקדושה שלו וחרב עליו עולמו. אני עומד מאחורי כל דבר. לא קיצצתי לחרדים יותר מדי. קיצצתי כמו שקיצצתי לכולם. גם לא קיצצתי לחילונים בדברים החשובים להם. ככה זה להיות שר האוצר של כולם בתקופת מלחמה. העלית 500 מיליון לישיבות. עכשיו תראו, יוקר מחיה זה האירוע, אבל בואו נגיד את האמת, זה לא התחיל אצלי, גם לא אצל קודמי ולא אצל קודם-קודמי. עשרות שנים של מבנה מעוות של השוק הישראלי, שמאופיין בריכוזיות. אגב, מפא"י בנתה את המדינה הזאת והכול פה היה, צריך לזכור, אנחנו הסתדרות שהקימה מדינה,

עכשיו צריך לפרק את הריכוזיות הזאת, וזה תהליך. מפרקים את הריכוזיות הזאת בבנקים, מפרקים אותה לאורך שנים ומגדילים תחרות בשוק הפיננסי. בעזרת ה', אנחנו מעבירים פה, ואני מקווה שכולכם תתמכו, את כל הרפורמה שניר ברקת ואני מובילים, שמה שטוב באירופה טוב בישראל. כשנכנסתי לתפקיד אמרו לי: אין לך סיכוי, השר. אין לך סיכוי. אמרתי להם: מה אתם מנהלים פה קרבות נסיגה והשהייה בתוך השוחות מול משרד הבריאות? מה שטוב באירופה טוב בישראל. הינה זה עובר, ארבעה חוקים יעברו פה בכנסת, עד סוף החודש, ויצרו אוטוסטרדה של יבוא,

במינימום רגולציה, במינימום ביורוקרטיה. חבר'ה, אתם הייתם בממשלה. בשנת 2022 מחירי הנדל"ן עלו פה ב-20% בשנה.

הרי מהחמאה שיש לכם על הראש, אנחנו תכף כולנו נטבע פה,

זה אתגר ענק, יוקר המחיה, אבל זה שינויים מבניים שצריך במשק הישראלי. אז אנחנו פותחים עכשיו אוטוסטרדת יבוא כדי ליצור תחרות ענקית. אין מה לעשות, תחרות מייצרת פריון ופריון מייצר ירידת מחירים. זה מוצא קטסטרופלי. הדבר השני, גם לפרק. כן, בואו נראה אתכם תומכים. שנים לא עשו את זה.

כי ערוץ 12, שאתם סוגדים לו, הוא בבעלות קוקה קולה. אף אחד לא העז להתעסק עם הטייקונים האלה. אני אביא לפה חוק לפירוק הקונגלומרטים הגדולים, אותם מונופולים ששולטים ב-40 או ב-50 מותגים ומרשים לעצמם בחוצפה להעלות מחירים. נראה איך תצביעו, נראה מה יקרה. גם התורם של ערוץ 14?

נראה כשיתחילו הלוביסטים והקמפיינרים, ואלה שמחזיקים פה שלטון, עיתון והון. חבר'ה, אנחנו מכירים את זה לא מאתמול. אני אעמיד אתכם במבחן. אנחנו נייצר את אותם שינויי עומק במבנה המשק הישראלי. זאת הדרך להביא לירידת מחירים. מתי החקיקה הזאת מגיעה, אדוני השר?

אני ממשיך לחוק הגיוס. אדוני השר, חקיקת

אני גאה לייצג ולהנהיג היום תנועה מפוארת, שמוכיחה עשרות שנים, וזה מוכח מאוד במלחמה הזאת, אי-אפשר שלא לראות את זה, שאפשר לשלב ספרא וסייפא, גם ללמוד תורה, לעבוד את ה', וגם להוביל בשדה הקרב, באמת באחוזים שאין להם אח ורע. הטענות הן לא כל אלה שאתה

תבין את זה אנחנו בהחלט חושבים שמדינת ישראל חייבת יותר חיילים. ביטחון מדינת ישראל זקוק ליותר חיילים. אנחנו רוצים את אחינו החרדים שותפים בזכות העצומה הזאת של שירות.

הינה, אני עונה לך, משה. אין חוק שיגייס חרדים, יש חוק שיהפוך אותם לעבריינים, שירעיב אותם, שידחק אותם לפינה.

רגע, רגע, חכה עוד רגע, אני אגיע אליך. תאמין לי, אני הולך לאמץ אותך. חכה רגע, אני עומד ללכת בדרך שלך, חבר הכנסת טור פז, תכף תראה. באמת, עוד רגע. אפשר לשים את החרדים בפינה, לתקוף אותם, להילחם בהם, חלילה לייצר פה שנאה ומחלוקת. זה לא יגייס חרדי אחד, זה לא ישלב חרדי אחד בשוק התעסוקה. זה ייצור כאן פילוג ומחלוקת וציבור שאתה דוחק אותו לפינה. פה אני מגיע אליכם. עד שהתחילה המלחמה הייתה פה קואליציה לגיטימית, 64 חברי כנסת, שרצתה לעשות קצת תיקונים במערכת המשפט. המוטו שלכם היה: לא בכפייה, לא חד-צדדי. דיאלוג. מהפכה, הידברות. אסור בכפייה. הרוב לא יכול לדרוס את המיעוט. פתאום אתה בצד הצודק, לשיטתך, אז אפשר בכוח, בכפייה. אני קורא לכם: בואו ביחד לבית הנשיא, בואו ביחד לבית הנשיא.

בואו נייצר,

מספיק עם הדמגוגיה. גם אני אתן תמריצים למערכת המשפט.

תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. להרעיב אנשים, חביבי,

שנה וחצי?

אני בעד דיאלוג, הידברות, הסכמות ופשרות.

אלה תהליכים חברתיים של עשרות שנים. אגב, יש בהם שילוב של השקפות עולם ותפיסות, שנמצאות במחלוקת. מה, אין לי מחלוקת עם החרדים? כמו שיש לי מחלוקת עם החילונים. יש לי מחלוקת עם החילונים ועם החרדים על הרבה דברים, אבל אנחנו מגיעים לפשרות ולהסכמות ועושים דיאלוגים.

ויש פה משקעים של הרבה שנים, ויש פה חששות הדדיים, ויש פה המון המון דברים. מוציא, עכשיו, אני בעד להגיע להסכמות, לדיאלוג. הינה, יש דוח שקדי, האלוף שקדי, לא אני. אני מאמץ אותו במאה אחוז. לפני המלחמה, לפני המלחמה, לפני המלחמה. הוא לא קשור לחוק. דוח שקדי זה מעכשיו, זה אחרי המלחמה. מיקי, אל תחשוף בורות, באמת. הוא התחיל לפני. דוח שקדי הוא אחרי המלחמה, ודוח שקדי הוא דוח מצוין, שר הביטחון מאמץ אותו. אני מקווה שכולנו נאמץ אותו. הוא לא קשור לחקיקה. אנחנו מחוקקים, אתה יודע למה? מסיבה אחת פשוטה: בגלל פיל בחנות חרסינה שנמצא פה מעבר לגן הוורדים, שחושב שבחקיקה אפשר לנהל מדינה.

אי-אפשר להפוך את כל החרדים לעבריינים, צריך להסדיר מאמץ, צריך לחוקק. אחרי ההסתבכות, מזל שיש את מי להאשים.

מה שמגייס הוא הסכמות. מה שמגייס הוא תנאים מאפשרים, לאפשר להם, לכבד אותם ולפתוח להם מסגרות, בוודאי שאנחנו עושים. בוא, בוא, חביבי, לא, לא, לא יושב-ראש המפלגה שלך עשה, אני, אני עוד הרבה לפני המלחמה, זה חוק גרוע, היום זה חוק לא מעניין. זה חוק שאמור להסדיר מעמד, שהם לא יהיו עבריינים, כי בג"ץ אילץ אותי,

ואנחנו ניתן עדיפויות למכרזים. יש פה הזדמנות אדירה, חבר הכנסת טור פז, אדירה. הציבור החרדי רוצה, הוא רוצה.

מי כמו הציבור החרדי אידיאליסט, מסור, מוסר את הנפש על הכלל?

בזק"א,

הוא רוצה גם לצבא, הוא רק רוצה שנאפשר לו, הוא רוצה שנכבד אותו, הוא רוצה להתגייס חרדי ולצאת חרדי. הוא רוצה שניתן לו לשמור על אורחות החיים שלו בצבא בקדושת המחנה, בכשרות ובדברים אחרים. כן, לאט-לאט, נעשה את זה בתהליך, בתהליך. אני חוזר אליכם, אל תהיו צבועים, מי שעמד כאן במשך עשרה חודשים וצעק בגרון ניחר, לרוב אסור לכפות על המיעוט, לא בכוח, לא בכפייה, בדיאלוג ובהסכמות, ומה, אתם גם מהסוג הזה, בוודאי ובוודאי. פיצלתם את העם, הרסתם את המדינה. בואו לבית הנשיא.

עכשיו תראו, הרסתם את המדינה. הרסתם את המדינה. פיצלתם את העם. אנחנו לא פיצלנו שום דבר.

וקידמנו את מה שבשבילו קיבלנו מנדט. לצערי, היו מי שהסכימו לשרוף את המועדון, אבל זה מאחורינו. אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא יחזור לזה. כי נוח לך, זה מאחורינו. אני מקווה שאף אחד מכם לא יחזור לסרבנות, לא לסרבנות. מקווה, מקווה שתעשו תשובה ותתנערו מסרבנות. אף אחד לא סירב.

כולם רצו, תתנערו ממי

ציבור שעבר מה שאנחנו עברנו בגירוש, בגירוש קטיף, ולא העלה על דל שפתותיו. על מה אתה מדבר? אתה רוצה את רשימת הרבנים שקראו לסרב? עכשיו, בואו נדבר על הרשתות, ובזה אני אסיים, כבר הארכתי יותר מדי. על מה אתה מדבר? עשרות רבנים שקראו לסירוב

הרבה פחות מאשר נקבל מספר דומה של ילדים בחינוך הכללי, 3.4 שהולכים כרגע לרשתות, שמתוקצבים 100%, כי זו המקבילה לחינוך הממלכתי.

לומדים שם ליבה, עושים שם מיצ"ב,

לפחות בחלק גדול במוסדות החינוך. לא, האם יש בעיית פיקוח? יש בעיית פיקוח גם בחינוך הכללי. אני אגיד לך שאני חותם על התוצרים של החינוך הממלכתי במדינת ישראל?

באמת, אפשר לחשוב שאנחנו מובילים בטבלאות ה-OECD בתוצרי החינוך שלנו, לא במיצ"ב ולא באף דבר אחר. מנותקים, לשמוע, לא עושים, עכשיו, רגע. עכשיו התעוררה השאלה של פיקוח. בא החשב הכללי בצדק בשיח עם הרשתות, רוצה לממש טוב יותר את האחריות, שהוטלה עליו מכוח החלטת ממשלה ב-2001, אגב,

לא אתה, לא הוא החלטת ממשלה. נדמה לי שאנחנו בדמוקרטיה. סוף-סוף אנחנו הולכים להכניס חשבים מסודרים,

לבנות מערכת חשבות מסודרת של המדינה בתוך הרשתות באופן שבו תהיה מערכת שכר נורמלית.

הסטנדרטים שמקובלים בחשב הכללי, כמו בכל מקום אחר, ואז יהיה הרבה יותר פיקוח על הדברים האלה ובוודאי על תנאי השכר. אנחנו באמת רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים לממש את חובתנו ואת אחריותנו.

מכיוון שבא מישהו והחליט על דעת עצמו שהוא מוציא את החשב כשיש החלטת ממשלה שקובעת אחרת.

בדמוקרטיה פקיד בכיר,

מוצלח, מקצועי ככל שיהיה, לא מוסמך לבטל החלטת ממשלה על דעת עצמו, אין דבר כזה,

ובוודאי שלהוציא את החשב זה לבטל החלטת ממשלה. תאמין לי שאני צודק משפטית. עזוב את זה. עכשיו, אתה, אם היית רוצה לתקן,היית מחזק אותי.

כל הכבוד שאתה מכניס עכשיו חשבים לשם, שאתה בונה שם מערכת ניהול שכר מסודרת, שאתה הולך ליצור מצב שבו הכול יהיה שם הרבה יותר מסודר ותחת בקרה ופיקוח. אגב, כן, לא חייבים לריב, הכול יהיה בהסכמה. זה מצוין. רק כדי שעם ישראל לא ידאג, אין שם גירעונות. יש גירעונות אקטואריים שמופיעים בספרים, כמו שקיים באין-ספור גופים אחרים. שום דבר הוא לא דרמה. אני אומר לך את זה מתוך שיח עם האנשים שלי בתוך המשרד. עכשיו, יש הרבה דברים שצריך לסדר, צריך לסדר את תקציב ההתקשרויות של משרד הביטחון,

פי אלף בכסף שלו שמתנהל. תראו את דוח מבקר מדינה, אני אמרתי את זה? לפני שלושה שבועות המבקר מפרסם דוח על חוסר היעילות של תקציבי משרד הביטחון, זה מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים, לא רבע פרומיל, זה כסף קואליציוני.

אתה לא מתעסק בזה, כי זה לא פופולרי לתקוף את החרדים. אתה ביש עתיד, זה מתכתב לך מצוין עם האג'נדה, בטח עכשיו. זה לא הוגן בכלל. זה מה שאתה עושה, מוישה, זה מה שאתה עושה. זה מה שאתה עושה. אני הקמתי, זה מה שאתה עושה.

ואתה רוצה אני אגיד לך עוד משהו? אני אגיד לך עוד משהו: הסיפור הזה עכשיו של החוב למס הכנסה שנגרר מ-2000, הרי זה ויכוח שהיה בין 2014 ל-2019, הם לא קיבלו עליו את התקצוב, נמשך מ-2019. איפה הייתם מ-2019? הם לא משלמים, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, עד שהחשב הכללי לא עצר, פתאום עכשיו הממשלה במשמרת שלי ב-2024, כולם ידעו. אף אחד לא יודע עד שהחשב הכללי לא אומר.

העסק הזה מתגלגל במשרד האוצר מ-2019. לכן, אין ויכוח,

שאנחנו צריכים לשלם את זה כמשרד האוצר,

מכיוון שזה הולך שם מלמטה למעלה,

אז צריך לשלם את זה עכשיו. לקופה הציבורית. זה הולך לקופה הציבורית, מיקי, זה הולך למס הכנסה. אלה הפרשות שלא הופרשו. כיוון שלא הופרשו, המדינה לא שילמה עליהן. עכשיו אנחנו לוקחים רואה חשבון שבאמת יוודא שהם לא קיבלו על זה וזה. ברגע שהוא יוודא, נשלם ונגמור את הסיפור, זה הכול.

אם רוצים לריב ולהתכתש, תאמין לי, יש כל כך הרבה. אתה רוצה שאני אתן לך עוד דוגמאות לאי-סדרים?

אני באמת שואל: אם התברר שהם קיבלו, שהם קיבלו על זה כסף? הם יצטרכו להביא את הכסף מהבית, מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? אין דבר כזה. הם יביאו, ואם לא, ילכו לכלא. זה חוב למס הכנסה, זה פלילי. מה אתה רוצה, נו באמת, מה אתה רוצה? לא מבין. אנחנו מחפשים לפתור בעיות ביושרה, במקצועיות, בענייניות. לא מחפשים להתנגח באף אחד, לא מחפשים לפרק אף אחד. אמרת קודם שפירקת רשתות חינוך, מה אתה מתגאה בזה? תשקם, תתקן מה שצריך לתקן,

אתה רוצה לפרק? 180,000 ילדים לפרק ככה במחי יד,

רק עם חרדים, אם היית יודע איזו רשת זו, אם היית יודע איזו רשת,

אתה לא היית מעז לומר את זה על ערבים, על רשתות חינוך ערביות. הרי לא היית מעז. זו הייתה רשת ערבית. אתה סתם מדבר, כי אתה לא יודע. זו הייתה רשת ערבית.

באמת, חבר הכנסת טור פז, תהיה הגון.

אני מסכם, כי בסוף הרי אנחנו בהצבעת אי-אמון לסוגיה כלכלית. הכלכלה הישראלית היא חזקה. זו הייתה רשת ערבית. הכלכלה הישראלית היא חזקה. היא יודעת לתמוך,

במאמצי המלחמה עד הניצחון בחזית ובעורף ככל שיידרש.

זה דורש מאיתנו אחריות ומנהיגות וליצור ודאות לשוק. כפי שנהגנו עד היום באחריות פיסקלית, נמשיך לנהוג באחריות, נמשיך לנווט את המשק ואת הכלכלה.

הדבר הכי חשוב לכלכלה הוא שננצח, כי בלי ביטחון לא תהיה כלכלה, ובלי ניצחון לא יהיה ביטחון גם בדרום וגם בצפון. אנחנו נשמיד את חמאס ונחזיר את החטופים, בעזרת השם. אנחנו נכריע את חיזבאללה בצפון, נחזיר את התושבים בבטחה ונפתח מחדש. אתם תראו שמדינת ישראל תצא עם ריבאונד אדיר. אגב, אני אומר לכם, תראו, לא אמרתי לכם,

את ריבעון א' של השנה הזאת ב-15,000 גביית מיסים, עודף מהתחזיות שצפינו. אני לא חושב שזה יהיה הלינארי, הלוואי. אבל זה ודאי ימשיך. אנחנו נגמור עם עודף של גבייה, והמשק הישראלי יצא לריבאונד גדול מאוד של צמיחה, בעזרת השם. אנחנו נחזור לתוואי התכנסות וירידה ביחס חוב תוצר, למרות שנצטרך להגדיל את תקציב הביטחון כדי לתת מענה לאיומים הגדולים, כי בסוף בלי ביטחון לא תהיה כלכלה. נעשה את הכול, בעזרת השם, באחריות, במקצועיות, בנחישות, ואני תמיד מקווה שבשיתוף פעולה, אם כי אני מוכרח לומר שמהניסיון של החודשים האחרונים קשה לצפות מכם לשיתוף פעולה אפילו במלחמה, ואני מצטער על זה. ככל שתרצו, חבריי באופוזיציה, אני תמיד נכון לשיתופי פעולה. אתם מן הסתם תצביעו בעד הצעת אי-האמון הזאת, כדרככם, כי לא משנה כמה אני אענה,

אבל אני חושב שהממשלה הזאת עושה את מלאכתה נאמנה בתחום הכלכלי,

בתוך מציאות מורכבת וקשה של מלחמה. מהדבר הזה אי-אפשר להתעלם. אדוני היושב-ראש, תודה, וסליחה על האריכות. אני מודה לשר האוצר על המענה המפורט. כעת נעבור להצעת האי-אמון של סיעות ישראל ביתנו והימין הממלכתי. אני מתכבד להזמין, אני צריך לענות לו?

השרה מאי גולן תשיב על הצעת האי-אמון הזאת. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רציתי להתחיל בנושא הביטחוני, שהוא הנושא החשוב בשבילי, אבל אחרי ששמעתי את שר האוצר, אני חייב להתחיל בנושא הכלכלי. היום הגיע שר האוצר לוועדת הכספים. כמו שהוא ברח עכשיו, הוא ברח משם. הוא לא ברח, הוא פה. הוא שם, הוא לא ברח. די עם המינוח הזה, ברח. גם לא קיימנו דיון כלכלי בכלל. הוא היה צריך לתת לנו סקירה כלכלית. כי הכול טוב. כלום, לא קיבלנו סקירה כלכלית. אני לא מצליח להבין ממשלה,

לא לעזור,

ממשלה שקיבלה תקציב עם יתרה של 12 מיליארד שקל, אחרי שקיבלנו את תקציב המדינה עם גירעון של 120 מיליארד שקל, אפילו יותר, השארנו לכם בקופה 12 מיליארד שקל, יתרה. היום אנחנו עם 137.7 מיליארד שקל גירעון ב-12 החודשים האחרונים. לא קרה כלום בשנה האחרונה? אתם לא מצליחים לקלוט, 137 מיליארד שקל גירעון. הוצאות רק בחודש מאי, 54 מיליארד שקל, עם ההכנסות של 44 מיליארד שקל, גירעון של 7.2%, כאשר אנחנו חוקקנו כאן את מגבלת התקציב ל-545 מיליארד שקל. הממשלה, וזה תפקידך, היושב-ראש, מחויבת היום ב-600 מיליארד שקל, חריגה של 55 מיליארד שקל ממגבלת התקציב. לכן זה מחייב להביא את זה לכנסת ולחוקק את החוק. דיברו על הריבית, רק אתמול יצא לי לשבת עם בחור צעיר שהתחתן רק בשנה שעברה ולקח משכנתה של 1.2 מיליון שקל, בחור מוכשר, מהנדס, עובד בהייטק. קודם כול, הורידו לו את המשכורת שם כמעט ב-12%:

7%. הורידו לכולם, לכל העובדים שם. הוא אומר לי, הייתי מחזיר לפני שנה 6,000 שקל. עכשיו הוא מחזיר 9,000 שקל.

9,000 שקל הוא מחזיר, כי בשפרעם הבנקים לוקחים יותר ריבית מאשר ברעננה. לכן הוא מחזיר יותר. כמה הוא יכול לשרוד, מ-6,000 שקל ל-9,000 שקל שהוא מחזיר? אני שומע את שר האוצר כאילו אין כלום, לא קרה כלום. שכח את המשרדים המיותרים שיש לנו, שכח את התקציבים הקואליציוניים של יותר מ-10 מיליארד שקל, ומדבר על ניהול כלכלי. מי מנהל את הכלכלה בכלל? בכלל, מישהו מרגיש את הממשלה הזאת? אתם יודעים מה? אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר, שאנשים נרצחו בבתים שלהם, נשים נאנסו בבתים שלהם, הבתים נשרפו, אנשים נחטפו מהבתים שלהם, מהמדינה שלנו, אני לא מבין איך הממשלה הזאת לא מתביישת. אני לא מבין איך הממשלה הזאת לא לוקחת אחריות והולכת הביתה. אני לא מבין איך הם עדיין יושבים ועם כל החוצפה שלהם עולים לכאן לענות לנו, אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר. ועדיין מתנהלת מלחמה, שמונה חודשים אנחנו מנהלים מלחמה. אני לא מצליח להבין, כשקמה מדינת ישראל ב-1948, נגד צבאות, מעיראק הגיעו, היינו 600,000 כאן בלי נשק מתקדם, בלי כלום, יכולנו לעמוד מול כל מדינות ערב במזרח התיכון ולהילחם ולנצח, היום נגד שני ארגוני טרור הממשלה הזאת לא מצליחה לעמוד, לא מצליחה לנצח. אני שמעתי את שר האוצר, "ניצחון" תאמינו לי, מההצהרות שאני שומע מהשרים חשבתי שאנחנו לא רק ננצח את חמאס ואת חיזבאללה, אנחנו ננצח את כל המזרח התיכון, אנחנו ננצח את כל העולם. רק הצהרות ואיומים, בינואר שמעתי אותם: זה מתקרב בצפון,

לקחת את המערכה לידיים ולנצח,

בפברואר, אותו דבר, במרץ שמענו את כולם מאיימים. שמונה חודשים, יותר מ-80,000 עקורים מבתיהם בצפון ובדרום, יותר מ-400 בתים הרוסים בצפון. אנשים לא יודעים מתי יחזרו. שמו תאריך יעד, 1 בספטמבר, בגלל בית הספר. אני לא יודע איזה תאריך יעד ומתי יחזרו.

שרה בממשלת ישראל מתגאה: אנחנו מממנים בתי מלון. תאמינו לי, אף אזרח ואף מפונה לא רוצה להיות בבית מלון בתקופה כזאת. אף אחד לא רוצה לחיות ב-24 מטר, ב-18 מטר או ב-30 מטר. הוא רוצה להיות בבית שלו. זו בושה ששרה עומדת וגאה שמסבסדים בתי מלון ונותנים בתי מלון לאותם מפונים. בתחילת החודש דיברנו, כשהיו 325 התקפות על הצפון. נשברו כל השיאים, אתם יודעים כמה התקפות על הצפון היו מתחילת החודש? 17 טילים מדויקים, 130 טילים ירי תלול מסלול, 53 כטב"מים, 38 פצועים,

אז את השיא ששברנו במאי, חיזבאללה שבר לנו את השיא והוא ישבור לנו אותו עכשיו,

אנחנו נצפה לעוד שבירות שיאים, כי הממשלה הזאת, חוץ מלתת הצהרות ולאיים, לא יודעת לעשות כלום. אז היא נכשלה בכלכלה, היא נכשלה בביטחון כשלא הצליחה להגן על אזרחי מדינת ישראל, לא בצפון ולא בדרום. אפילו מתימן שולחים למדינת ישראל טילים וכטב"מים. איראן, איימנו כל הזמן וראש הממשלה הגיע לכיסא שלו ושמר על הכיסא שלו כל הזמן דיבר על איראן. הותקפנו על ידי איראן. הותקפנו על ידי איראן,

ומכל מקום אנחנו מותקפים. אז ביטחון, אין, כלכלה, מתרסקת, אפילו ביטחון אישי אין. היום במדינת ישראל אין ביטחון אישי לאזרחים, יש שר לביטחון לאומי אבל אין ביטחון אישי לאזרחים. הפשיעה עלתה. הפשיעה עלתה לא רק במגזר הערבי, הפשיעה עלתה גם במגזר היהודי. הרציחות עלו גם במגזר הערבי וגם במגזר היהודי, הגניבות עלו גם במגזר הערבי וגם במגזר היהודי. אז אין ביטחון אישי, ואני לא רואה ולא שומע את השר מתייחס לכל נושא הרציחות והפשיעה שמשתוללת היום במדינת ישראל, ולעלייה הדרסטית במספר הנרצחים. אז גם ביטחון אישי אין לאנשים כאן במדינת ישראל. איבדנו גם את הביטחון האישי. אם נלך לנושא המדיני, המלחמה הזאת היא הכי צודקת שהייתה למדינת ישראל. לאן הבאתם אותנו? אנחנו מותקפים מכל העולם, שאנחנו פושעים, משווים אותנו להורגי ילדים, כשב-7 באוקטובר אנשים נאנסו בתוך הבית שלהם, נהרגו בתוך הבית שלהם, נשרפו בתוך הבית שלהם. אפילו בעניין המדיני נכשלתם. אז ממשלה כזאת, אין לה זכות קיום. התפטרו כבר, נמאסתם.

אני מתכבד להזמין את השרה מאי גולן להשיב בשם הממשלה על הצעת אי-האמון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייבת לציין לפני שאתחיל, שאני לא הבנתי מה הקשר, חבר הכנסת חמד עמאר, בין כל מה שאמרת פה על הדוכן לבין הצעת האי-אמון שלכם.

שום קשר בעליל. תקראי את הצעת האי-אמון שלנו.

אבל קצת כיוון, חבר הכנסת עמאר. אני מבינה שהמפלגה שלך, ואם לא הבנת את זה, אז למה את עולה לענות? למה את עולה לענות?

למה אתה צועק? שומעים אותך מפה. גם פה שמעו אותך חזק נורא.

לא הבנתי למה אתה צועק.

האמת שהתבוננתי בהצעת האי-אמון והייתי חייבת להגיד ששפשפתי את העיניים שלי שוב ושוב על מנת לקרוא מי החתומים עליה.

חבר הכנסת פורר, שאני מבינה שהוא נמצא עכשיו באבל על אחיו, אז כמובן כולנו פה משתתפים בצערו, ומאחלים שלא ידע עוד צער, ואני מבינה שאתה, חבר הכנסת חמד עמאר, מחליף אותו, וחברו לממשלת הריפוי והשינוי, חבר הכנסת אלקין, הגישו הצעת אי-אמון לאור דאגתם הבאמת-מאוד עמוקה, למעמדנו בעולם: החרמות האקדמיים והמסחר, הנטל הכלכלי והגישה הביטחונית התבוסתנית בכלל ובצפון בפרט,

כלשונכם.

ממשלת ישראל מנהלת את המלחמה הארוכה והיקרה מיום הקמתה. עוצמת אש שלא נראתה, מסה של אמצעים וכוחות שפועלים בגזרות שונות במקביל. מדינת ישראל בחרה להתמקד עד היום בחזית הדרומית, על מנת לעמוד ביעדי המלחמה שהיא הגדירה: חיסול היכולות האזרחיות והצבאיות של הטרוריסטים בחמאס והחזרת החטופים והחטופות לביתם במהרה. במקביל החליטה הממשלה, כחלק מערך עליון, לשמור על חיי אזרחיה ולהעביר אותם למקום בטוח. ביטחונם וחייהם הם בראש בסדר העדיפויות שלנו, בניגוד לאויבינו שרואים במות אזרחיהם מנוף פוליטי בין-לאומי. צה"ל גובה מחירים קשים מהחיזבאללה, הן בחיי אדם והן ברכוש. לא בכדי מנהיג חיזבאללה רואה את אור השמש רק באמצעות הטלוויזיה או באמצעות דמיון מודרך. צה"ל, בניגוד לטענתכם, אינו צבא מדשדש. צה"ל הוא צבא מתמרן בין טקטיקות צבאיות לצד מדיניות חוץ בין-לאומית שמנוהלת על ידי ניסיון רב ובתנאים לא פשוטים. לוחמינו מקיימים לחימה פורצת דרך, בטכנולוגיות ובשיטות שמתפתחות תוך כדי לחימה. לוחמינו הגיבורים מתמודדים מול מנהרות וסביבה צפופה ששום צבא בעולם לא התמודד איתה מעולם. לא בכדי כבר לא רואים שום חמאסניק על מדים, כולם בורחים כשלגופם תחתונים וגופייה, או מחוסלים אחד אחרי השני. במלחמה מסוג זה דרוש זמן. אני בטוחה, חבר הכנסת עמאר וחברכם לבקשה חבר הכנסת אלקין, כולכם נציגי ממשלת השינוי והריפוי, במיוחד אלקין, שהיה נציג השינוי והריפוי למאמצי התיווך הבין-לאומיים בין רוסיה ואוקראינה, הוא בטח כבר סיפר לכם במפלגה איך כל הערכות המודיעין, וכמובן הפרשנים המהוללים באולפנים, היו בדעה אחת כולם. מה הייתה הדעה? שרוסיה תכבוש את אוקראינה בתוך שבוע ימים. והמציאות, כמו תמיד, הפוכה. והמעצמה רוסיה כבר למעלה משנתיים נלחמת.

בניגוד להם, נלחמים על חיינו ועל ההרתעה, במלחמה שהיא מהצודקות שידעה מדינת ישראל אי פעם. הממשלה הזו עומדת איתן מול איומים מכלל הגזרות. הממשלה הזו, בניגוד לממשלה הקודמת, לא מתכוונת לוותר על אף סנטימטר של שטח ריבוני.

חבר הכנסת עמאר, לא לאחר שיגור הפחדה של כמה מזל"טים, כפי שהיה בתקופתכם, להזכירך. אזרחי ישראל חכמים מדי, הם חכמים מכדי שתוכל לספר להם סיפורים ומעשיות, שזה היה בים, בים זה היה. לא כאן, זה היה בים. אתה זוכר את זה, חבר הכנסת עמאר? טוב שחמאס לא שיגר בתקופתכם כמה רחפנים, כי כבר הייתם מוסרים את חוף זיקים או את אשקלון.

כי זה היה בים.

כפי שידוע לכם, חברי האופוזיציה, לא בכדי אזרחי ישראל הושיבו אתכם בצד הזה וחלקים מובילים ומכובדים מהממשלה שהרכבתם כבר הוצאו מחוץ לבית הזה.

חבר הכנסת קריב, אם כבר דיברת, אחד מהם הוא המנהיג החדש של המפלגה שלכם, המפלגה האבודה, מפלגת האבודה, לא העבודה, שאזרחי ישראל הראו לו את הדלת החוצה והוא מעוניין לחזור באמצעות הפיכה בחזרה פנימה. הרי הם ראו מה שעשיתם בזמן כהונתכם. חבר הכנסת עמאר, ראש מפלגתך הוביל את ישראל לחמש מערכות בחירות, לאור דרישתו המיידית,

לחקיקת חוק הגיוס. אז נשאלת השאלה, שאלה קטנה, תמוהה שכזאת, למה לא חוקקתם את החוק תוך 72 שעות מיום השבעת הממשלה?

הרי הוא הגדיל ואמר, ראש מפלגתך, שאם הוא שר הביטחון, אז תוך 24 שעות הנייה מחוסל. אז למה לא חיסלתם? למה אתם לא עושים את כל מה שאתם אומרים, או שיש פער בין דיבורים למעשים? בממשלה אחת זה היה בגלל ביבי ובממשלה אחרת זה בגלל טיבי, נכון? נכון מאוד. אני שומעת ולא מאמינה איך עכשיו אתם מספרים שליברמן חזה את כל תוכניות חמאס לפרטי פרטים עוד לפני שנים. כך אתם מספרים. לא יודעת מי מאמין, אבל כך אתם מספרים. לא הבנתי, איך זה יכול להיות שראיתם איום קיומי חשוב יותר במחירי המיסים על קוקה קולה במקום לדרוש לפעול בעזה? איך זה יכול להיות? תגיד לי אתה. או שפשוט סמכתם על שיקול דעתו וניסיונו הרב, העשיר והגדול של ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד, שקבע נחרצות,

להזכירך, שבמשמרת שלו זה לעולם לא היה קורה.

כפי שהוא תיאר ואמר: אני כל בוקר, כשנכנסתי למשרד ראש הממשלה, הייתי אומר למזכיר הצבאי בוקר טוב. ברוך השם שהוא היה אומר את זה. באמת, אנחנו מתגעגעים לימים. חברי האופוזיציה, הממשלה הזו אחידה בדעותיה, למקרה שיש לכם ספק, לגבי מטרות המלחמה. הממשלה הזו אינה כפופה ומחכה להנחיות ממועצת השורא כפי שאתם עשיתם, וכל אזרחי ישראל ראו כיצד הממשלה שבה אתם הייתם חברים היו סמוכים ליד הרדיו ביום 11 במאי 2022 בשעה 12:00, מחכים כולכם יחד עם אזרחי ישראל לתוצאות ודרישות מהמועצה, אם להשאיר אתכם ישובים על הכיסא. הרי כיסאותיכם בממשלה אז היו רעועים ככה, אז התלבטנו,

אם לשלוח אתכם למקום שבו אתם ישובים היום, וראינו לאן נשלחתם.

כשראיתי את זה לא יכולתי שלא לעשות השוואה נורא בסיסית לאזרחים ביום הכרזת המדינה, אזרחי ישראל כמובן, כשהם ישבו סמוכים לרדיו וחיכו לתוצאות הצבעת האו"ם על הקמתה של מדינת ישראל. השוואה עצובה, אך מה לעשות, השוואה שחייבים לעשות. למען הסר ספק, הממשלה הזו והעומד בראשה קיבלה את אמונו המלא של העם. למען הסר ספק. זה היה פעם, מאי, לא רלוונטי.

עדיין, חבר הכנסת, עדיין. הממשלה הזו דבקה ברצונו המלא של הרוב המוחלט של העם שרוצה ניצחון על הנאצים שבחמאס והחזרת כלל החטופות והחטופים לביתם. כל זה בעוד במחנה שאתם כולכם שייכים לו מפגינים מהחודש הראשון של המלחמה כדי שנעצור את הלחימה ונחתום על הסכם כניעה, מה שאתם קוראים לו: בכל מחיר. לממשלה הזו יש אחריות מלאה שמה שהיה הוא לא שיהיה. המחיר הפוליטי אשר יהיה. הממשלה הזו והעומד בראשה קראה וקוראת לאחדות, כפי שרוב אזרחי ישראל ובראשם הלוחמים הגיבורים דורשים כמונו. לא מספיק לפזר סיסמאות חלולות על אחדות או ממלכתיות. לפני 48 שנים, לאחר מבצע יהונתן, עמד מעל דוכן זה ראש האופוזיציה מר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, ואמר את הדברים הבאים: "אנו נותנים כבוד היום בשם האומה כולה לצבאנו. לרמטכ"ל ועוזריו, למפקדים ולחיילים, אשר הוכיחו כי אומנם כן, חודש דור המכבים בימינו. מבקש אני לומר שלכולם הזכות, אבל ראש ממשלה הוא ראש צוות, ואולי בזכות הניסיון שהיה גם בחיי יודע אני שראש צוות, בעוד כולם אחראים, שם על שכמו עוד טיפה אחת של אחריות. ומי יודע איזה כובד לטיפה הזאת.

אומר לראש הממשלה בשם האופוזיציה: השקפותינו שונות, אנו נמנים על מחנות שונים. בבית הזה החופשי עוד בוודאי יהיו ויכוחים בינינו, יסודיים, וחריפים. אבל היום הזה בכל ליבנו נאמר: ראש הממשלה, כל הכבוד". כך אמר מנחם בגין, זיכרונו לברכה.

צריך תמיד לחשוד חשד רב ביותר בפוליטיקאי שרץ לבחירות תחת דגל טוהר המידות והממלכתיות.

תמיד תחשדו בפוליטיקאי כזה, שהוא ינקה את השחיתות. הרי מנחם בגין רץ 11 פעמים לבחירות, וראו איזה פלא, הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא ישר וממלכתי.

כי הוא איש שהוא באמת ישר וממלכתי, לא מעיד על עצמו ככזה. אז הציבור ידע את זה אז היטב. לאחר מילים אלה שציטטתי, אני פונה לחלק שמגדיר את עצמו כממלכתי. יומיים, רק יומיים לאחר מבצע דומה, מבצע מורכב ומסוכן ביותר, שכל האומה הזילה עליו דמעות של אושר, זה נראה לכם מציאותי והגיוני שאתמול עולים סרטונים מעזה שמריעים על פרישת גנץ? זה נראה למישהו שפוי שאיראן מברכת על זה? הרי מה חושב כל אדם סביר, לא איש מודיעין או איזה מצביא דגול, שאם מוחמד דף היה עושה מסיבת עיתונאים ומודיע שמהיום הוא אופוזיציה לסנוואר, זה היה תורם למאמץ המלחמתי של חמאס? מישהו מכם חושב את זה? ובאילו טענות כלליות. הרי אתה, מר גנץ, אמרת, אתה אמרת, שמה שלא מקולקל לא דורש תיקון. אי-אפשר למסמס כל דבר בסיסמאות של שיקולים פוליטיים. זה לא עובר בגרון של רוב אזרחי מדינת ישראל. כל אזרח, אבל כל אזרח, שישב ושמע את מסיבת העיתונאים שלך אמש, הבין שהסקרים קצת מאכזבים, מה לעשות, ולכן התקבלה החלטה חשובה: ישראל מעל הכול, אבל כנראה לא מעל הסקרים. נעשה הפגנות חוקיות. זו הבשורה וזו המנהיגות שלך? אתה הרי יודע שבישראל אין שמאל קיצוני, יש רק ימין קיצוני. אצלכם הכול חוקי. הכול חוקי, מלשרוף את איילון ועד השלכת לפידים על שוטרים בזמן מלחמה. הכול מותר. זה בעיניך מה שהלוחמים זקוקים לו עכשיו? זו הממלכתיות שבשמה, גנץ, אתה מדבר בוקר וערב? האמת שמראש האופוזיציה שלכם אין לנו ציפיות, ואני לא באמת יכולה להתייחס לדבריו ברצינות. כי מה שהוא התייחס אליו בבוקר כבר לא רלוונטי בצוהריים ובערב, זה בכלל היפוכו. אבל אתם, אתם רמטכ"לים. גנץ, אתם מגדירים את עצמכם ממלכתיים. ישבתם בקבינט מצומצם, ראיתם, שמעתם את כל הזירות והאיומים. אז יותר חשוב לכם לצאת להפגין לצד ברק,

שקמה ברסלר ואולמרט, שממלאים את תעמולת ערוצי מדינות ערב וחיזבאללה בציטוטים שלהם נגד מדינת ישראל? וכל זה למה? למה, באמת, הציבור רוצה לדעת למה. אני קיבלתי אלפי הודעות כאלו. כל זה, אני אומרת לכם, ציבור יקר, רק בשביל שיהיה להם קצת נחת מהסקרים, רק קצת. והלחצים מהבייס, מה לעשות, הם קשים. אני שואלת אתכם, המחנה הממלכתי, אתם באמת רוצים לחזור לממשלה שלא עמדה בלחץ על נטיעות בנגב ולעמוד בלחצים שראיתם בשמונת החודשים האחרונים? מישהו בממשלה הקודמת היה נותן לישראל להילחם יום אחד? היה עומד בלחצים? אתם יודעים שלא. אין לך בושה?

על איזו ממשלה ציונית, חברת הכנסת פרקש, שמדברת על בושה, על איזו ממשלה ציונית את והמחנה שלך מדברים? באיזה דמיון נראה לך ולחברייך למחנה ולגנץ היקר, באיזה דמיון נראה לכם שחצי מהעם הזה לפחות פשוט ככה ייעלם פתאום? לא הספיקו לכם כל סבבי הבחירות והסיפורים שסיפרתם פעם אחר פעם אחר פעם, שאתם מדברים עם כולם, עם כולם אתם מדברים, ועל שמיעת קולות מדומיינים, פנימיים כאלה, מתוך המחנה הלאומי? לאן אצה לכם הדרך?

למה אין לכם סבלנות? הכול עכשיו,

עכשיו, שלום עכשיו, בחירות עכשיו. מה לעשות שאתם לא רוצים להבין שהמציאות קצת קצת יותר מורכבת. מדינת ישראל, על אפכם ועל חמתכם, הפקידה בידו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו את המנדט לניהול המלחמה, ואני סמוכה ובטוחה כי ראש הממשלה ימשיך להנהיג את עם ישראל עד לניצחון, גם בלי חלקים בעלי אינטרס שאצה להם הדרך לכבוש סקר כזה או אחר. ומראייה קרובה, אני חייבת להגיד בנימה אישית, בשנים האחרונות אני יכולה להגיד בוודאות שראש הממשלה ידע, יודע וידע בחוכמתו הרבה להתייעץ עם מגוון רחב של יועצים מכל חלקי החברה הישראלית

תגידי, באיזה עולם את חיה? באיזה עולם את חיה?

מכל חלקי החברה והדעות. זה ראש הממשלה. הרסתם את המדינה. באיזה עולם את חיה?

דוידסון, פופוליזם בשקל תשעים לא על הזמן שלי.

פופוליזם בשקל תשעים. תפתחי עיניים, תראי מה קורה במדינה. אתה בטוח שתהיה בבחירות הבאות? תפתחי את העיניים, תראי מה קורה במדינה.

כי אני לא בטוחה שתהיה פה, עם הסקרים.

אני לא אהיה פה, בסדר.

לפיד. המדינה משגשגת, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, על מי אמרתם, יש משהו שובר לב במפגש עם משפחות החטופים פה בבניין. כל אחד מאיתנו עובר את זה, מגיעים אלינו.

בשם אלוהים, משפחות חטופים צריכות לספוג עלבונות משרים בממשלה? למה כל פעם שהם פוגשים את סמוטריץ', בסוף זה נגמר בזה שהם יושבים אצלי בחדר או אצלכם בחדר ובוכים כי שר האוצר או שר החינוך או שר, מישהו מחליט שתפקידו בעולם זה להעליב את משפחות החטופים ולדבר אליהם כאילו הם אויבי מדינת ישראל. החיים של האנשים האלה התפרקו, התפרקו. אני מעליב את משפחות החטופים? אין לך בושה?

הם לא מצליחים לעבור את הבניין הזה בלי שמישהו יזרוק עליהם עלבונות ויטיח בהם דברים. יצאתם סופית מדעתכם? אין לכם כבר שום בושה? תחשבו על הילדים של עצמכם, תחשבו שהילדים שלכם היו שמונה חודשים בתופת המנהרות של עזה, ואז אתם באים לכנסת ישראל כדי לנסות לדבר בעדם, ושרים וחברי כנסת מעליבים אתכם, מטיחים בכם דברים, מתנהגים אליכם כאילו אתם אויבי המדינה.

מה כואב לכם פשוט לדבר אליהם יפה, כמו בני אדם? איזה הפסד פוליטי יש לכם בזה?

אתם תחזרו הביתה ויגידו: אתה לא בסדר, דיברת איתם יפה, השתתפת בכאבם, חיבקת אותם, הבנת שהם בגיהינום. סמוטריץ' קורא לזה "התאבדות קולקטיבית", לעצם הניסיון שלהם להחזיר הביתה את הילדים שלהם. הממשלה הזאת היא הממשלה המופקרת בתולדות המדינה, אבל יום אחד כשנסתכל אחורה, הדבר שנזכור זה שאין לכם לב.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, האמת היא ששמעתי את תשובתם של השרים כאן ואני פשוט נדהמתי. שמעתי את הדברים של השרה מאי גולן, אני אשמח אם תקשיבי, שאחר כך לא תעלי ותגידי שלא התייחסנו גם למה שהגשנו, מדברת על ממשלת השורא. אתם זוכרים? ממשלת השורא, הממשלה שנתמכה על ידי האחים המוסלמים. מועצת, מועצת. מועצת השורא. באמת, תגידי לי, מה, אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? האסון הכי גדול שקרה במדינת ישראל מאז הקמתה קרה במשמרת שלכם. אירועי טרור בהיקפים שאי-אפשר כבר לספור אותם קורים במשמרת שלכם. מה הקשר? פשיעה פלילית שקרתה עוד לפני שבכלל הגענו לטבח האיום הזה. כל ההיקפים שלה היו במשמרת שלכם. אתם מדברים עלינו? על הממשלה שלנו? שמונה חודשים, מעניין מה היה קורה,

אבל שמונה חודשים אנחנו נמצאים כאן בתוך מלחמה. שמונה חודשים. הצפון בוער, התושבים נמצאים מחוץ לבית, טילים על הדרום. שמונה חודשים אנחנו לתוך מלחמה, חברים, עדיין יש ירי לדרום, גם של רקטות. ניסיונות חדירה בשבוע האחרון, אבל מה שחשוב זה ממשלת ימין מלא מלא. ממשלת ימין מלא מלא ירי, מלא מלא חדירות, מלא מלא הצהרות ריקות מתוכן. חבר הכנסת שקלים. מלחמות, חברים, לא מנהלים בהצהרות פומפוזיות, גם לא בדאווין. מה שאתם, אפס הרתעה במשמרת שלכם. אפס הרתעה במשמרת שלכם. חבר הכנסת שקלים. שמונה חודשים שאתם לא מסוגלים להכריע, להכריע לפחות את המערכה בדרום. תיכנסו לממשלה, חבר הכנסת שקלים. וזו הסיבה, חברים, צריך להגיד את האמת, שאנחנו היינו בתוך הממשלה בתחילת המלחמה, כי חשבנו שזה נכון לייצר אחדות, כי רצינו להשפיע על הכיוונים שאליהם היא תלך. אבל אנחנו יצאנו מהממשלה כשאנחנו ראינו שבמקום לתת גז ולהפעיל את הלחץ שצריך מבחינה צבאית כדי להכריע גם את הנושא של החטופים,

יש זמן לממשלה, כמו שיש לה זמן עם תושבי הצפון,

למה לחכות? הרי הממשלה משלמת להם כדי שהם יהיו בבתי מלון. בואו נעשה להם כפיים כולנו ביחד. התפקיד של הממשלה זה להחזיר את האנשים הביתה, זה לדאוג לביטחון בצפון כדי שאנשים יוכלו לחזור הביתה. אבל במקום זה הם עומדים ומתפארים, שהממשלה מממנת לתושבים את השהות במלון. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, חבריי, נא לסיים. אדוני היושב-ראש, ממש משפט. אתם יודעים מה האבסורד? שמי שמממן את השהות של התושבים במלון זה לא הממשלה, זה התושבים עצמם שמשלמים ביטוח לאומי. ואני אגיד לכם יותר מזה,

החל"ת שמקבלים אותם אזרחים, מי שמימן את זה כל החיים זה האזרחים עצמם, ששילמו ביטוח לאומי. זה לא שהמדינה נותנת להם את זה on top מה שהם צברו, אלא נותנת את זה מתוך הזכאות שלהם עצמם. המדינה זה גם, תפסיקו עם ההצהרות, תתחילו לעבוד או שתיקחו אחריות, שימו את המפתחות ולכו הביתה.

למה, המדינה עובדת? זה תמיד כסף של אזרחים, תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, שמעתי את התשובה של שר האוצר, שהיה טוב בהרבה דברים, חוץ מדבר אחד בסיסי שהוא אמון עליו, שזה כלכלת אזרחי המדינה. ועוד נקודה, חבריי חברי הכנסת, נא להיות בשקט. יש מושג בפסיכולוגיה שקוראים לו "מיקוד שליטה חיצוני". יש הרבה על מי לתלות את האשמה. נכון, יש מלחמה. נכון, לפני, היה יוקר מחיה, אבל אתה, כשר אוצר, מה עשית בשביל להתמודד עם הסיטואציה? זו השאלה המהותית והעיקרית. זה שהוא מדבר עכשיו על חמאס, מי אמר שחמאס נכס? הרי הוא, לא אף אחד אחר. והשרה מאי גולן מדברת על מועצת השורא. להזכיר לכולכם ולכולנו, מועצת השורא הם אזרחים במדינת ישראל, הם גם תומכי טרור. הם תומכי טרור.

ומגיע גם להם לקבל ייצוג.

חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת גוטליב. אתם תומכים בכספים שמועברים. איימן עודה, שמעתי,

חברת הכנסת גוטליב, את מפריעה לדוברת. הילכו שניים בלתי אם נועדו. חברת הכנסת גוטליב, את מפריעה לדוברת. מה עשית עם משה ארבל במסגד,

חברת הכנסת גוטליב, אני אקרא אותך לסדר. מספיק.

מספיק. כן, בבקשה. השר אמר שהם נכס, והראש שלח מזוודות.

האזרחים הטובים שמשלמים את מה שדרוש מהם,

אז תתקנו את

חברת הכנסת גוטליב, קריאה ראשונה.

כבר קריאה ראשונה? הזהרתי אותך שבע פעמים.

אמרה שקיבל מלוא התמיכה מהציבור. אז להזכיר שהוא קיבל פחות מ-50% מהציבור. לא רק זאת, בואו נגיד שנסכים שהוא קיבל את האמון של הציבור. במה הוא גמל לציבור הזה? במלחמה שהמיתה כל דבר טוב שנמצא במקום הזה, שהביאה יוקר מחיה, נא לסיים. עבר הזמן.

נא לסיים.

במים, בחשמל, בחלב, בלחם, בדלק, תוריד אותה.

עוד מעט הארנונה. אז מה? אז במה הוא טוב?

הכי טוב שיגיד: כשלתי, תסלחו לי. תגידי לסנוואר.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה. או, אולי תספר לנו מה עשית עם משה ארבל. מעניין מאוד, אדוני תומך הטרור.

את בקריאה ראשונה, אני מבקש. באמת, לא מתאים קריאה ראשונה כבר על זה. עולה פה תומך טרור, אחרי הכול. ניתן לו כבוד,

חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה ראשונה,

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת וחברות הכנסת. בבקשה, כן. היום יש חוק רציפות,

בקשר לשירות הצבאי. אנחנו, מן הסתם, מצביעים נגד, הפתעה. משתי סיבות עיקריות: 1. אנחנו מתנגדים לגיוס חובה. אתם מתנגדים לצה"ל. חברת הכנסת גוטליב, מספיק.

לא, מותר לאף אחד. 2. אנחנו רוצים להפיל את הממשלה הזו, שביצעה פשעים נגד האנושות בעזה. אנחנו נעשה את הכול בשביל להפיל אותה כמה שיותר מוקדם.

בוא תוציא הצהרה שאתה מוותר על שמירה של צה"ל. אדוני, אדוני, תוריד אותו מהבמה. הוא אומר שאנחנו ביצענו פשעים נגד האנושות. אסור להשאיר אותו. הלוואי שצה"ל לא ישמור עליכם יותר. חברת הכנסת גוטליב. הוא אומר שביצענו פשעים נגד האנושות. תחתום על הצהרה שאתה לא רוצה שמירה של כוחות הביטחון. לא היית שורד דקה במדינה הזאת. חבר הכנסת עידן רול.

חבר הכנסת עידן רול. מדרובה, תקרא לי

אתה יכול לייצג את הממשלה הנכבדה. אתה כל כך דומה לממשלה הזו. שניכם הפנים האמיתיות של הממשלה הנוכחית. למה אתם שותקים? למה אתם שותקים? הוא מדבר על החיילים שלנו. הוא מדבר על החיילים שלנו. החיילים שלנו.

אתה תומך טרור. כמה אתם דומים. אתה תומך טרור. כמה אתם דומים לממשלה הנוכחית. כך אני רואה את הממשלה הנוכחית, בדיוק.

תסתכל עליך. תסתכל עליך, תומך טרור. תומך חמאס. אתה תומך טרור. חבר הכנסת שירי. חבר הכנסת ירון לוי, שב, בבקשה. בדיוק, בדיוק. אתם נראים כמוה. תומך חמאס.

חברת הכנסת גוטליב.

רק מחבל מדבר ככה. חבר הכנסת לוי, שב, בבקשה.

למשפחות שלהם? צריך לעצור את המלחמה. עסקת חילופים לאלתר. לפלסטינים יש מחבלים.

ולהפיל את הממשלה הזאת לאלתר.

תודה רבה. אוסקוט אתה, יאללה. הדובר הבא, חבר הכנסת גלעד קריב.

אימשי. אימשי, אימשי, רוח. קיבלת את החרטא שלך, את הכותרות שלך. הוא צריך לחזור בו. חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. נגמרו הימים האלה, לך לג'יבריל רג'וב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עלתה לפני כמה דקות השרה לענות לי, ואמרה בתחילת דבריה: אני לא יודעת מה הקשר בין האי-אמון שהגשתם למה שאתה אמרת. אני דיברתי בדיוק על הנושא הביטחוני, כלכלי, מדיני. אני לא יודע איך היא לא הבינה שזה קשור להצעת האי-אמון שלנו. אני אקריא לכם: הכישלון המוחלט של הממשלה בחזית הביטחונית, הכלכלית והמדינית. על זה אני דיברתי. זה מה שקשור,

בין מה שאני אמרתי להצעת האי-אמון שלי. אבל אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת, ולאחל חג שמח לכל עם ישראל מחר. שיהיה לכם חג שמח. אבל בשבוע הבא יש חג לעדה הדרוזית, חג שמח.

ולא יהיה, להרבה מהם לא יהיה שמח. אני רוצה לאחל גם להם חג שמח. גם למוסלמים יש חג, ואני רוצה לאחל גם להם חג שמח. לכולם, שיהיה חג שמח. אבל אני רוצה להגיד לכם, לחלק גדול מעובדי המועצות המקומיות לא יהיה חג, כי הם לא יקבלו את המשכורות שלהם. הממשלה הבטיחה להעביר להם תוכנית חומש, ולא העבירה להם תוכנית חומש שהסתיימה כבר ב-31 בדצמבר 2023. הבנתי מראשי הרשויות שהגיעו לסיכומים עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עם שר האוצר, עם שר הפנים ועם ראש הממשלה, שיעבירו להם 300 מיליון שקל על חשבון 2024. ופתאום בדיון שקיימנו בוועדת הכספים, כשהגיע מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא אומר לי: יש לנו 250 מיליון שקל, אין לנו 300 מיליון שקל. אמרתי לו: מכל התקציב הגדול של מדינת ישראל לא מצאתם עוד 50 מיליון שקל לתת לעדה הדרוזית? אתם סיכמתם איתה על 300 מיליון שקל במקום 500 מיליון שקל שהיו צריכים לקבל תוספתי בשנת 2024. ואחרי שנקבע דיון, המנכ"ל מתקשר ליושב-ראש הפורום, ואומר לו: יש לי 280 מיליון שקל, אין לי 300, יש לי רק 280 מיליון שקל.

יש לי רק 250 מיליון שקל, ליושב-ראש הפורום הוא אומר: יש לי 200 מיליון שקל. בינתיים לא קיבלו אף שקל אחד. ואני אומר לכם, הממשלה הזאת צריכה להתבייש, כי הממשלה הזאת הגיעה לכל היישובים הדרוזיים, וליוותה את העדה הדרוזית במלחמה הקשה הזאת, שגם העדה הדרוזית עברה, והבטיחו להם הבטחות מכאן

אני אמרתי אז שמכל ההבטחות לא יהיה כלום, כי הממשלה הזאת היא הממשלה הכי כושלת שהייתה למדינת ישראל,

וההבטחות שלה לא שוות כלום.

ממשלה שלא שווה כלום, וחבל על כל יום שבו הם יושבים כאן ומנהלים את המדינה, כי הם באמת לא מנהלים אותה. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפתח הדברים, ואחרי ששמענו הן את השר והן את השרה משיבים על הצעות האי-אמון, צריך באמת לשאול: באיזה עולם הם חיים? באיזה עולם שני האנשים הללו ויתר היושבים סביב שולחן הממשלה חיים? הרי היה מדובר בשני נאומים של אנשים מנותקים, של אנשים שחיים באיזושהי בועה דמיונית, וככל הנראה, הניתוק הזה הוא כשלעצמו סיבה להביא לסיום כהונתה של הממשלה הזאת. שר אוצר, שחושב שכלכלת ישראל נמצאת על סיפה של פריצה היסטורית,

ריבאונד, טוב, באמת, זה, עוד ידובר הרבה במושג הריבאונד, במשנתו של השר סמוטריץ'. אבל שר אוצר שעיוור לחלוטין לקריסתה של הכלכלה הישראלית, ושרה שעסוקה בשירי הלל למדיניות החוץ המזהירה שלנו בעיצומו של צונאמי מדיני, כאשר יש לנו שר חוץ שעסוק בלפרסם ציוצים שמציגים ראש ממשלה של מדינה זרה עם ביצה מרוחה על ראשו, כי זו הטקטיקה המנצחת של שר החוץ ישראל כץ ושל ממשלת החבובות הזו, הממשלה הזו, שמתנהגת כמו קריקטורה, זו האסטרטגיה להתמודדות עם הצונאמי המדיני. אבל אדוני, בזמן הקצר שנשאר לי אני מבקש לומר את הדבר הבא, שקשור לשתי הצעות אי-האמון ולשר סמוטריץ': ראש הממשלה נתניהו בנה את החמאס בעזה, ראש הממשלה נתניהו בנה את החמאס בעזה, ובימים אלה השר סמוטריץ' בונה את החמאס ביהודה ושומרון. אני אחזור על האמירה: את מה שנתניהו עשה ביחס להתעצמות החמאס בעזה, סמוטריץ' עושה היום ביחס לחמאס ביהודה ושומרון במהלכים שלו, שלא נדונו בקבינט המלחמה, בקבינט הביטחוני, בממשלה ובוועדת חוץ וביטחון, במהלכים שלו להביא לקריסת הרשות הפלסטינית. וראש הממשלה נתניהו מאפשר היום מצב שבו החמאס הופך לכוח הדומיננטי בשטחים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה מאפשר לסמוטריץ', לאיראן ולגרורותיה להפוך את חברון ואת שכם, נא לסיים. ואת רמאללה לעזה, לחאן יונס ולרפיח. ושלא נאמר בעוד שנה, שנתיים או שלוש שאנחנו בנינו את החמאס ביהודה ושומרון, כפי שנתניהו ושותפיו עשו זאת בעזה.

תודה רבה. אני מזמין את השר יואב קיש לסכם את הדיון. החמאס נכס, מה אתה מבין? נכון. 6 מיליארד ש"ח מוקפאים מכספי הרשות הפלסטינית. השוטרים הפלסטינים מקבלים בחודשים האחרונים 30% משכורת,

שהם ילכו לקבל מאיראן, שום דיון בקבינט, הוא הודיע שהוא מפסיק להעביר את כל כספי הסיוע. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. האמת היא שראיתי לפני רגע את השר בני גנץ, לדעתי הוא 48 שעות שר,

עד, זה החוק. שר זה שר.

אז הוא 48 שעות, זאת אומרת שאם הודיע אתמול על ההתפטרות, הוא עדיין שר. אורית פתחה סטופר, עוד 36 שעות. האמת היא שאני לא יודע אם ראיתם את זה, אבל ראיתי היום בבוקר שככה, נכנסים לווטסאפ לראות מה קורה, סרטונים, היה סרטון שכאב לי מאוד בלב, סרטון של מאות עזתים יושבים ורואים את ההצהרה של השר גנץ, ראית את זה מתן? שהוא הודיע שהוא מתפטר, והם מוחאים כפיים ושמחים, אז אולי אתם צריכים להתנהג כראוי, לא יודע אם ראיתם, אבל אני ראיתי את זה, וזה מאוד מאוד כאב לי וחרה לי. מי אחראי לזה? לנתניהו זה לא כאב. אני חושב, ואני אומר את זה בצורה הכי כנה וברורה: כל מפלגה ציונית צריכה להיכנס לממשלה. אנחנו במלחמה, וצריך להקים פה ממשלת חירום, וחבל מאוד, חבר הכנסת כהנא,

חבל מאוד על ההחלטה שלכם לפרוש, אני חושב שזו הייתה טעות קשה, אני חושב שזו טעות קשה, ולצערי, אויבינו שמחים בפירוד הזה, וזה לא מה שצריך לעשות בתקופה ובימים אלה. ובנימה שקשורה לדבר הזה של אחדות העם, אני רוצה רגע לדבר גם על החוק שיגיע לפה בערב, ובעצם ההצבעה על הרציפות, על חוק הגיוס.

אני מאוד מאוד מאמין שיש פה נקודת רצון והזדמנות אמיתית לעשות שינוי בחברה הישראלית. אנחנו יכולים לקחת מצב קיים, שלום, היושב-ראש. שלום, אדוני השר. לקחת מצב קיים של הרבה מאוד שנים שבהן לא הצלחנו להגיע למענה, ודווקא במשבר הנוכחי לנסות לייצר ממנו מענה. עכשיו, איך עושים את זה? אני לא חושב שהחוק שיעלה בקריאה ראשונה יישאר כמו שהוא יישאר, אנחנו כולנו יודעים שהוא יעבור שינויים, אבל למה כן אני מצפה? את זה אני אומר בצורה הכי ברורה, שהוא יביא לשינוי משמעותי. צה"ל אמר, לדעתי זה נאמר אפילו ציבורית בבית המשפט, שצריך לגייס 3,000 חרדים, אני חושב שהחוק צריך לעשות את הדבר הזה, להוביל לגיוס של 3,000 חרדים בשנה הנוכחית. עכשיו, איך עושים את זה? אפשר לעשות את זה יחד עם המגזר החרדי. לא צריך להיכנס לוויכוח, אם מגיסים בני ישיבה, צריך לגייס את כל אלה שלא לומדים בישיבות, ולזה כשלב מיידי גם נותנים פתרון לצבא, לצורך שלו, במספרים האלה זה אפשרי, וגם מייצרים מציאות אחרת שלא קיימת היום. עכשיו, אבל השר, לא הצגתם שום תוכנית היום. עכשיו, אני אומר לך,

אני אומר לך בצורה מאוד ברורה: זה ההישג הנדרש, לשם מכוונים, זו מטרת החוק, וזה מה שצריך להיות. עכשיו אפשר ללכת למודל של בוא נלך ונכריח את כולם, ולא יצא כלום, נריב בעם במיוחד בתקופה הזו. אולי יהיו כאלה, את יודעת מה, אלה ששמחו כשראו את גנץ מתפטר בעזה ורקדו, ישמחו גם על החלטה כזו.

אנחנו מוליכים באחריות מהלך שתפקידו לשנות את המציאות, להביא לגיוס של אלפי חרדים, ולייצר מצב שבו הציבור החרדי הולך איתנו יד ביד במקום הזה. אני אומר עוד פעם,

המתווה צריך להוביל לגיוס כל מי שלא לומד בישיבות, וזה ייתן את אותם אלפים שהצבא צריך היום. את הדיון והוויכוח על מה עושים אחר כך, אני מבין שהוא יכול להיות מהותי ומשמעותי להרבה, אבל בתקופה הזו של המלחמה לא נכון להיכנס אליו.

היו"ר אמיר אוחנה: תודה לאדוני. חברי הכנסת, בטרם, במלחמה אתה יכול,

חברת הכנסת לזימי. בטרם נעבור להצביע על הצעות האי-אמון, אנחנו נזכיר בהתאם לתקנון הכנסת את זכרו של חבר הכנסת לשעבר משה מזרחי, זיכרונו לברכה. חבר הכנסת לשעבר משה מזרחי, יליד טבריה, החל את שירותו למען המדינה עם גיוסו לצה"ל ב-1968, שם שירת בסיירת אגוז של חטיבת גולני. הוא נפצע בתאונת אימונים ואיבד את הראיה בעינו הימנית אבל הדבר לא מנע ממנו להמשיך לתרום לעם ולמדינה. לאחר סיום לימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב והסמכתו כעורך דין, הצטרף לשורותיה של משטרת ישראל. מתובע מתחיל התקדם בסולם הדרגות והתפקידים, עד שמונה לראש אגף החקירות והמודיעין בדרגת ניצב. בתום קריירה משטרתית ענפה נבחר לכהן כחבר הכנסת בכנסת ב-19 ובכנסת ה-20 מטעם סיעת העבודה. לא רבים יודעים שבנוסף לתפקידיו הציבוריים, משה ניחן בכישרון ציור יוצא דופן ועבודותיו הוצגו בתערוכות ברחבי הארץ. את נאום הבכורה שלו בכנסת הוא פתח ממש כאן, כשהעלה את זכר הוריו ואמר: "אני מקדיש את המילים הראשונות האלה במקום החשוב הזה להוריי, זכרם לברכה, שבימים ההם עדיין הביטו במשכן הזה וביושביו בחרדת קודש, כמשכן ולא בניין. הם לא זכו לחלום, אפילו לא לחלום, שאהיה לימים חלק ממנו. הם היו ילידי הארץ הזו, בעיר של מקבילתנו מפעם, הסנהדרין, העיר טבריה, עיר הולדתי. דור רביעי, חמישי, יש גם שביעי, אבל ניקח את הממוצע,

שחלק מאבותיו ואימהותיו הגיעו מאוקראינה, מצרים ואפגניסטן" אני מודה לבנות ולבני משפחת מזרחי שמכבדים אותנו כאן בנוכחותם. ברוכים הבאים לכנסת. לפני שאעביר את רשות הדיבור לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום ולחבר הכנסת מיקי לוי, אני מבקש להזכיר לחברות וחברי הכנסת שברוח התקופה ולאור המלחמה המתמשכת, אנחנו מבקשים מכל משפחה להזכיר שם נוסף של מי שנפל או נרצח ב-7 באוקטובר או במלחמה המתחוללת מאז. אני מודה למשפחתו של חבר הכנסת לשעבר משה מזרחי, שבחרו להזכיר במעמד זה את חלל משטרת ישראל, שאך אתמול נטמן לא הרחק מכאן, בהר הרצל, גיבורו של "מבצע ארנון", הלוא הוא לוחם הימ"מ, גיבור ישראל, פקד ארנון זמורה הי"ד, שנפל במבצע חילוץ החטופים מידי מחבלי חמאס במרכז רצועת עזה ביום שבת האחרון, והעניק לא רק את החטופים לבני משפחותיהם בחזרה, אלא גם את אחד מהרגעים העילאיים שהיו לעם ישראל מאז היום הנורא ההוא. יהי זכרם ברוך. נכבד את זכרם בקימה.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אני מתכבד להזמין אותך לדוכן לשאת דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר משה מזרחי, זיכרונו לברכה. אדוני יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, משפחה אהובה, מרגש אותי לראות אתכם כאן. תודה שהגעתם. מלח הארץ, נכון? מלח הארץ היה משה, והחיבור הזה גם לארנון זמורה פשוט מרגש עד דמעות. אני מתרגשת לעמוד כאן לכבודו. שניהם מאגוז". כן, אז את משה מזרחי ז"ל גם יצא לי להכיר באופן אישי. אנחנו מכבדים אותו כאן היום. בימים האלה כל כך חסר הקול שלו, וואו, קול מצפוני וערכי ואמיץ, ובמיוחד יושרו ומאבקו חסר הפשרות נגד השחיתות. זה איש שלא פחד מכלום,

לא פחד מכלום. לא מאיש ולא מדבר. האומץ שלו היה תמיד להגיד את אשר על ליבו ללא כחל וסרק, ולא משנה איזה דרגות היו על הכתפיים, ולא משנה איזה תפקיד נשא האיש ממול. אפשר להגיד עליו לגמרי: "צדק צדק תרדף". זה היה המצפן שלו. אני רוצה להקריא את דברי התוכחה המפורסמים שהוא נשא בדצמבר 2013, נאום שככה שרף את הרשת, ונראה שתמיד הוא אקטואלי.

אולי עם הפרסום של פתיחת החקירה הפלילית נגד שרה בממשלה, אולי זה אפילו רלוונטי יותר מתמיד: איך זה נראה שבבית הזה יושבים אסירים לשעבר שאולי גם יהיו שרים מחר? איזה מראית עין יש לזה? אל תגידו לנו: נבחרו על ידי הציבור. אנחנו צריכים לקבוע את הכללים. במדינות נורמליות ומתוקנות אנשים לוקחים את עצמם לבד ומדירים את עצמם מהמקומות האלה, לא מחכים. במקום אחר, שיש בו תרבות שלטונית נורמלית, אנשים כאלה כבר לא נכנסים חזרה לפעילות ציבורית, הם הולכים לבד. הסביבה הפוליטית שלהם דוחה אותם, היא מוציאה אותם מהמשחק כי הסביבה הזאת רוצה להיות בגזרה שהיא נקיית כפיים. אנחנו כולנו צריכים להיות שותפים לזה שבבית הזה ובממשלה הזאת ישבו אנשים שהציבור יביט אליהם ויתפעל, שיהוו דוגמה חינוכית. קול אלוהים חיים, צוואה. בשירותו במשטרה ובחייו הציבוריים, משה ניהל מלחמה עיקשת ואמיצה בשחיתות לטובת מראה דמותה של מדינת ישראל, ולהיותה מדינה שומרת חוק. אם הייתי יכולה להפנות אליו שאלה אישית אחת, הייתי שואלת אותו מה הוא חושב כשהוא רואה היום את המשטרה, כשהוא רואה את הניצבים, כשהוא רואה את השוטרים, כשהוא רואה את המחאות וההפגנות, מה הוא היה אומר? הוא סירב לראות בשחיתות גזירת גורל, והוא נלחם מתוך אמונה שלמה בשלטון החוק, טוהר המידות וניקיון הכפיים למען כינון מדינה תקינה, דמוקרטית והגונה בעבור כולם. סימן ההיכר שלו היה הלב והאכפתיות. אדם שלקח ללב, כי העשייה הציבורית הייתה באמת בנפשו. אדם חם שאהב את הזולת, שראה את הציבור באמת. שליח ציבור אמיתי. לכך הוא הקדיש את חייו, את כל חייו למען ישראל ועסק בשוויון ובחינוך ובדאגה לאוכלוסיות המוחלשות והמודרות, ובפעילות עיקשת למען חברה ומדינה צודקת ומוסרית לכול. הוא היה אדם יקר, מילותיו היו גדולות, מעשיו היו ענקיים, ובדברי הבכורה, שהלוא הם הדברים שמציינים את תעודת הזהות של חבר הכנסת, הוא אמר: "בעשור וחצי האחרונים הלכה המדינה והתפשטה מאחריותה, הפריטה אותה עד לכמעט עירום מלא, על זכויותיהם הבסיסיות של אזרחיה, בכל היבט. מי שסבר שהכלכלה צריכה להיות "חופשית" לטובת האזרח, מסר בו-זמנית את עושרה ואת נכסיה האסטרטגיים של הארץ הזו בידי מעטים, חלקם זרים ומנוכרים לדרכי הארץ, אזרחיה וטובתם. כך יצא שמהכלכלה החופשית נותרנו בני ערובה לכלכלת רווח ובצע של מעטים.

אלפי עמותות וארגונים לא ממשלתיים הפכו לעובדי קבלן של ממשלות ישראל האחרונות. לפתחן ולפתחו של האזרח גלגלו את האחריות לגורלו, האחריות שהמדינה נטשה". אני זוכרת שהוא דיבר הרבה על הבית. גם יושב-ראש הכנסת דיבר על הוריו. ממש ראית את ערכי הבית כשהוא אמר, שבין אם אתה חזק ובין אם אתה חלש, לא נוטשים אותך. הבית שגדלת זה לא הקירות שמקיפים אותך ולא גודל החלל שבתוכו החלל, זה המקום שבו אתה מרגיש שייך, המקום שאוהבים אותך ומגנים עליך. אז כן, הוא ראה את המציאות נכוחה כבר אז. עוד בחייו הוא ראה שאיבדנו משהו בדרך, שאיבדנו את הערכים, את הסולידריות. הוא ראה את זה ונלחם בעוז ובמסירות כדי להשיב אותם עבור הציבור כולו. הציורים שהוא פרסם, במיוחד האחרון, בשנת 2022, בדצמבר, היו מרתקים ומרגשים. הוא כתב, זה היה על רקע הקמת הממשלה, הממשלה הזו, ונחקק "חוק בן גביר", שהטריד אותו מאוד, הוא כתב: שבת שלום, "שבת טובה לשלום. רק לומר כמי שהיה שם, שבסוף המערכות השונות שעליהן בנוי המשטר הדמוקרטי שלנו, חזקות יותר מהמוטציות החולפות על פניהן. מתוך החושך תמיד תיוולד מחדש ונוס". זה היה הציור האחרון שלו. געגועים ברמה האישית. משה חסר כאן, קולו, מצפונו, דרכו, האמת שלו והצדק. מצוותנו להמשיך את זכרו בהמשך פעילות ציבורית למען כל הדברים שלמענם הוא נלחם. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי לוי לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, עמית, תאיר,

לכבוד הוא לנו שאתם איתנו. משה מזרחי נולד בבית החולים הסקוטי בטבריה ב-20 בספטמבר 1950,

מבין שמונת ילדיהם של יעקב ובלהה, למד בבית ספר יסודי אליאנס ובבית הספר התיכון גליל בטבריה ושירת בחטיבת גולני בסיירת אגוז. מזרחי, כך קראנו לו, הצטרף לשורות המשטרה במרץ 1976 כתובע משטרתי. בהמשך מונה לראש מחלקת חקירות פשעים בתחנת יפו, קצין אגף החקירות במרחב ירקון, שימש כמפקד תחנת יפו וסגן מפקד מרחב איילון. ב-1993 מונה למפקד מרחב יהודה, ובספטמבר 1995 מונה למפקד המכללה לקציני משטרה בכירים. באפריל 1997 מונה לראש היאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשעים חמורים בין-לאומיים. בדצמבר 2000 מונה על ידי השר לביטחון הפנים שלמה בן עמי לראש אגף החקירות והמודיעין בדרגת ניצב. ב-2005 מונה למפקד אגף קהילה ומשמר אזרחי, וביולי 2006 סיים שירות עשיר, מהותי, במשטרה, שירות עם עשייה משמעותית. מזרחי היה חבר כנסת בכנסות התשע-עשרה והעשרים. תחביביו: עיסוק באומנות פלסטית וציורי שמן. הוא הלך לעולמו בדצמבר 2022. מזרחי היה נשוי לשרית ואב לחמישה ילדים. האמת שהכנתי דברים לזכרו של מזרחי, חבר יקר, אבל כאשר שמעתי את הדברים שכתבה בתו תאיר, הבנתי כי איני יכול להגיע לדיוק כפי שכתבה בתו תאיר, וביקשתי את רשותה להביא את הדברים כפי שהיא אמרה אותם: "לפני כשנה וחצי הקראתי את ההספד הראשון לאבא שלי. בהספד הזה סיפרתי לכולם איך היה שר לי את השיר: 'היה היה פנס בודד בקצה שכונה / והוא האיר את ילדותינו הקטנה'. סיפרתי לכולם איך אתה היית הפנס הבודד ואיך האור שלנו כבה. "אבוש, באמת היה חשוך פה, חשוך מאוד לאחרונה. מאז שאתה לא פה התחילו לקרות דברים ממש בלתי נתפסים, שבטוח היו עבורך קשים מאוד לצפייה. הטלטלה שהמדינה שלנו עברה ועודנה עוברת קשה מנשוא, והאור שלך חסר. נותר לנו, המשפחה, לדמיין את הפוסט הנוקב שהיית כותב לצד אחד מציוריך הצבעוניים, ולקוות שאורך עוד מרחף במשכן זה. אור של טוהר (שהיה לך כל כך חשוב עד שקראת כך לילדתך הצעירה)"

"אור של ערכים, אור של כוונות טובות, אור של אהבת המדינה והצבתה במקום הראשון.

היית בעינינו (ובעיני רבים) הבן אדם הכי אנושי, הכי אמיתי, הכי טהור, הכי ישר, הכי צנוע, הכי נאמן לעצמו, הכי מצחיק, הכי חכם ומעניין, הכי מענטש והכי אוהב.

את החיים, את המדינה. "על הקבר החלטנו לכתוב את המשפט: 'במכחול ליבו צייר את חייו בצבעים הייחודיים רק לו'. אבוש שלי, שחי את החיים בדרך הכל-כך ייחודית לו, התנסח בצורה הייחודית לו, היה נביעה של ידע, ופואטיקה (מעניין שזה נשמע כמו פוליטיקה אבל" לא, זה "רחוק מזה שנות אור), חוש הומור, בישולים וציורים. עולם שלם. נגעת בכולם ובהכול, בכל אחד בצורה שונה אך אחידה ועקבית. השתמשת בפלטה מגוונת של צבעים, אבל בכל היצירות שלך, הן בקריירה, הן במשפחה והן באומנות היה אפשר לראות את טביעת האצבע הייחודית שלך. טביעת האצבע הזו, הלב הגדול והמגוון שלך, התווה את הדרך הייחודית שלך בכל דבר ולכן, זהו משפט ההנצחה שבחרנו: 'במכחול ליבו צייר את חייו בצבעים הייחודיים רק לו'.

היית אח,

סבא ובעל מושלם. אנחנו כל כך אוהבים אותך ומתגעגעים בטירוף, אתה כל כך חסר פה בנוף. הלוואי והיה לנו רק עוד רגע אחד, 'רק עוד רגע אבא, רק עוד רגע קט'." אני מניח, משה ידידי, ששם למעלה, בגן העדן, אתה מביט אל מליאת הכנסת ומחייך, ואילו היית כאן, קולך המתגלגל, עם החי"ת והעי"ן הגרוניות והרי"ש המתגלגלת, היית מרעים בקולך ונושא עוד נאום תוכחה חוצב להבות על המצב. מזרחי, מקצוען אמיתי, ישר דרך, נלחם בשחיתות הציבורית ללא פשרות, חבר יקר, שותף לדרך. מזרחי, מענטש אמיתי, האדם שבאדם. יהי זכרו ברוך. לבקשת יושב-ראש הכנסת והמשפחה בחרתי להזכיר את רב-פקד ארנון זמורה, שנפל בחילוץ החטופים, לוחם ימ"מ, גיבור ישראל. יהי זכרו ברוך. חבריי חברי הכנסת, אנו עוברים עכשיו להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה של סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 47, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לא התקבלה מכיוון שלא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעות ישראל ביתנו והימין הממלכתי. הצבעה.

של סיעת ישראל ביתנו וסיעת המחנה הממלכתי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 39, אין נגד, אין נמנעים, חמישה נוכחים. אני קובע שההצעה לא התקבלה מכיוון שלא קיבלה את הרוב הדרוש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66, הוראת שעה, חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מזמין את שר החינוך חבר הכנסת יואב קיש להציג את הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עשר דקות. כבוד היושב-ראש, אני מבקש להציג, להצביע ולאשר בקריאה הראשונה הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66, הוראת שעה, חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר).

במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר מתחילת מלחמת חרבות ברזל, ועל מנת לאפשר המשך קליטת עצורים נוספים במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר ולקדם צעדים שיסייעו במידה מסוימת בהקלת הצפיפות, נקבעה הוראת שעה המקנה סמכות לנציב בתי הסוהר, או לסוהר בכיר בדרגת גונדר, שהוא הסמיך לעניין זה, בתנאים שייראו לשר בהתאם לסמכותו, לתת לאסיר חופשה מיוחדת שלא תעלה על 45 ימים בשל מצב החירום. הוראת השעה נקבעה לתקופה של שלושה חודשים, ובמסגרת הצעת החוק, הבקשה היא להאריכה עד ליום 15 בנובמבר 2024. תודה רבה לשר קיש. אנחנו עוברים לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני היושב בראש,

השר?

השר קיש כאן. אדוני היושב בראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

האוצר, יודע שכבר יש מילואימניקים ששירתו חמישה חודשים, מעל חמישה חודשים? האם אתה יודע שיש מילואימניקים ששירתו 160 יום ומעלה? האם אתה יודע שאותם מילואימניקים, מזמנים אותם עכשיו ל-45 ימים נוספים בחודש אוגוסט? האם אתה, אדוני שר האוצר, מבין את ההשלכות של זה? האם אתה מבין מה זה עושה למשפחות שלהם? אדוני שר האוצר, האם אתה מבין מה זה עושה לעסקים שלהם? אדוני שר האוצר, האם אתה מבין מה זה עושה לסטודנטים? זה הורס להם את שנת הלימודים? אדוני שר האוצר, איך אתה יכול לשתף פעולה עם חוק שיפטור באופן סופי וגורף חרדים מהחובה, מהמצווה ומהזכות לשרת בצה"ל? אדוני שר האוצר, זה בניגוד לעמדת כל רבני הציונות הדתית. איך אתה יכול לפעול נגד כל רבני הציונות הדתית שלא מאמינים שאפשר לתמוך בחוק כזה, שיפטור את אחינו החרדים מהזכות ומהמצווה לשרת בצה"ל? מתן, רק להזכיר שאתה העברת את החוק הזה. רק להזכיר את זה כרגע. רק לא אחרי 7 באוקטובר.

תודה רבה.

הדוברת הבאה, חברת הכנסת דבי ביטון. זה משהו אחר, וגם היה חוק מעבר. אתה בעצמך מתבייש מהחוק הזה. אתם העברתם אותו. לכן אתה הולך להצביע בעד? לא. הודעתי שאני אצביע נגדו בקריאה השנייה והשלישית. תבדקו. נחיה ונראה.

שלא יגידו לך: משפט קואליציוני. מה יקרה אם לא תצביע? זה יגיע לוועדה ולא יהיה שום שינוי.

חבריי חברי הכנסת, התור של חברת הכנסת ביטון, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מחר אנו נקיים את מצוות חג שבועות, החג השני משלושת הרגלים. לדאבוני, משפחות רבות, כמעט עם שלם מרגיש את המועקה והכאב על 120 חטופים וחטופות שטרם

שבו, על אלפי משפחות עקורים מביתם מצפון ודרום, על מאות משפחות שאיבדו את היקר להן בטבח ב-7 באוקטובר,

בשירות צבאי ובכל אירוע קשה אחר.

ישראל ולאזרחים מנהיגים ישרים, נאמנים ומאמינים. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, עוד אתה יושב,

מניף הדגל של השוויון בנטל, אז טוב שאתה פה.

היום יעלה דין הרציפות לחוק האי-גיוס, או בשמו הרשמי חוק ההשתמטות, שיעגן את הסרבנות באופן פורמלי בחוק. חוק כמובן שלא קשור למציאות הביטחונית הקיימת אחרי 7 באוקטובר, אבל המשמעת הקואליציונית תנצח היום את הציונות, הפטריוטיות, והסרבנות בדרכה להיות מונצחת בחקיקה. חברי כנסת ציונים פטריוטים גם כמוך, שר החינוך, אתה לדעתי נורבגי, נכון? אז אתה לא צריך להצביע על זה, אבל נראה לי שאם היית פה, היית מצביע,

יש לי הרבה מה לומר על החוק הזה, שמה? שניצלת? הצבעתי בממשלה בעד חוק, זה חמור, אגב. אבל אין מה להתגאות בזה. אבל עזוב, למה שאני אדבר? בוא ניתן לחבר הכנסת גפני לדבר, כי הרי נאמר בפרקי אבות "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם", אז למה שאני אדבר? תנו לגפני לנצח. חבר הכנסת משה גפני ב-31 בינואר 2022 במליאת הכנסת, בהצבעה על אותו חוק המובא היום, ואני מצטטת: "אדוני היושב-ראש, אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית. עומד פה ראש ממשלה גזלן, שגזל את הציבור. גזל את הבוחרים שלו. מוחא כפיים על זה שלא יהיה תורה חס וחלילה בעם ישראל.

עם יאיר לפיד, עם כל האנשים האלה שגזלו את השלטון. יושבים ומה שמעניין אותם זה שלא יהיה תורה. הייתם צריכים לראות את האושר של נפתלי בנט. האמת היא שעל פי ההלכה היו צריכים לקרוע קריעה. זאת האמת. בושה וחרפה. אדוני היושב-ראש, מה קרה?

חכה, חכה, יש לי עוד המשך. אחרי שבועיים הם הצליחו להעביר "חוק עלוב" גפני, "מבזה, משפיל, אנטי-יהודי, אנטי-תורה, בושה וחרפה",

"ועכשיו מביאים עוד חוק, החוק של שירות לאומי, רוצים לשלב את החרדים בתוך המערכות של המדינה, לא נשתלב. אנחנו רוצים להתרחק מכם, אתם אנשים חסרי אידיאולוגיה, אבל אתם מדברים על שילוב? צבועים שכמוכם, " זה הכול גפני,

"קריעה אנחנו צריכים לעשות על ההתנהגות שלכם, בושה על ההתנהגות, בושה על חוסר האידיאולוגיה, על הירידה לאשפתות, בושה וחרפה. תראו את הנאום שלי עכשיו כאילו קרעתי",

"בבגדים שלי על ההתנהגות שלכם. אנחנו נמשיך ללמוד תורה".

אני מסיימת, אל תדאג. "אתם לא תיגעו בנו, בגלל שלא תהיו בשלטון, אתם תעופו לכל הרוחות". ובכן, גפני, זה ממני: יש משפט חשוב שאומרים, תוכו כברו, מכיר? איך תצביע היום אחרי כל הדברים שאמרת, איך? ועוד יש לך כיפה על הראש. תשובה. בגלל שהשר פונה אליי, אני אגיד שאני הצבעתי בעד חוק מעבר. תקראו גם על מה הצבענו. אתם מצביעים על חוק של סרבנות, של השתמטות, אחרי 7 באוקטובר. את זה תצטרך לקחת איתך הביתה כל החיים.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

"המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" לא נאמר בפרקי אבות, זה נאמר במסכת מגילה גמרא, ולדעתי גם במסכת אבות.

בפרקי אבות, אני רק אומרת. אמרתי, מה המשמעות? שאת מביאה דבר בשם אומרו, בגלל שכבר הבאת,

את רוצה שאני אגיד את הדברים שאת אמרת? כי הנאום הבא שלי הוא על הדברים שאת אמרת. אין בעיה, אין בעיה, טלי.

חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת בן ארי, בואו ניתן לחבר הכנסת שטרן לדבר עכשיו. טלי ומירב, שזה יהיה הוויכוח שלכן כל ימי חייכן.

היה הרבה יותר טוב שלא היית פה, היה הרבה יותר טוב שלא היית פה. שרק זה יהיה הוויכוח.

זה, דוידסון.

לא באתי לכנסת כדי להיות קוף לחקיקה בלתי ראויה, אני אומרת דברים גם בשמך, יש לי גם גאולה, שנייה. אין צורך.

אני לא עובדת אצל אף בוס,

חבר הכנסת שטרן. אמרת שאת, חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. חבר הכנסת שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

אדוני שר החינוך, בוא רגע נסדר במשפט אחד את האירוע הזה, גם של השבוע. ראש הממשלה אומר לעמיתים שלו, שומרי השבת, החרדים לדבר השבת: אתם תיתנו לי לעשות מסיבות עיתונאים בשבת, אני אקח את המאבטחים שלי, שחלקם שומרי שבת, העיקר שמישהו לא יקדים אותי עם איזשהו דבר תקשורתי, ובתמורה לזה אני אתן לכם להשתמט ואני אשלם עליכם לכל המוסדות שמחנכים אתכם גם להשתמטות. אבל שר החינוך, תרשה לי לקרוא לך יואב, כמו שאני זוכר אותך, אני רוצה שתבין משהו: כשהילדים שלנו והחתנים שלנו עשו 150 יום, הוא לא מקשיב, הוא מעביר שיעור בזום. 150 יום, 160 יום, 170, ומקבלים לפני שבוע ולפני שבועיים צווי הקדמה לעוד 60 יום ליולי-אוגוסט או לספטמבר-אוקטובר, לחגים, לחופשות של הילדים, ואתם מעבירים כאן חוק השתמטות שכשהעלו אותו, ימי המילואים בשנה היו אולי 28 ימים, 21, 35, 35 גג. אבל לא היו מעולם

והינה, יש לך צו לעוד 60 וגם לעוד 90 יום באותה שנה, ואתם חושבים שאותם מילואימניקים הם מטומטמים ושהמשפחות שלהם פראייריות והן ייתנו להם לעשות כמה שאתם רוצים לכל המדיניות המופקרת שאתם מנהלים ביותר מדי תחומים. אז תדעו, בכאב גדול אני אומר לכם את זה, אני לא בטוח שהם יגיעו. הם לא יגידו, אלה באמת האנשים הכי טובים שלנו. מי לא יגיע למילואים? מי לא יגיע למילואים? הילדים שלך ושלנו יגיעו. אני אומר לכם עוד פעם, אלה האנשים הכי טובים שיש לנו, הם לא יכולים לעבוד, הם באים לשלושה חודשים לצבא, חודש לעבודה, ואחרי זה אומרים להם, עוד חודשיים צבא, מי יעשה צבא? ואתם חושבים שהם יבואו כשאתם תיתנו ל-20% מהעם להשתמט, ותיתנו לו כסף להשתמט. אתה הצבעת בעד החוק הזה, קצת אמת,

אתה שקרן, אתה שקרן. פעם אחת אמת. אתה שקרן, סליחה שאני אומר לך ככה.

כל המדינה השתנתה.

למה, פעם היה טבח כזה באזרחים ישראלים? פעם הייתה כמות כזאת של הרוגים? כל המדינה השתנתה, הכול השתנה, אנחנו צריכים לשנות הכול,

אז אתה עוד יושב,

חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אומנם יש לי מה להגיד בדיון הקיים או בצעקות הקיימות באולם, אבל אני אשמור את זה לזמן של הצעות החוק המתייחסות להחלת דין רציפות. אני רוצה לקחת אתכם כנראה ליקום מקביל, למקום שלא רוצים ואף פעם לא מדברים עליו בימים האחרונים, למרות שזה קורה, וקורה כל יום, המתקפות היום-יומיות של המתנחלים על כפרים ועל רועים ועל תושבים בגדה המערבית הכבושה.

רק אתמול תקפו את הכפר עוריף מתנחלים שהגיעו מכיוון ההתנחלות יצהר, שרפו בתים, שרפו מכוניות, תקפו אנשים, סיכנו את חייהם של תושבים שהיו בבתים שלהם בתוך הכפר שלהם, בתוך השטח הכבוש שבאחריות מדינת ישראל, וזה לא מקרה נדיר. פעם לא הביאו את זה לתקשורת, כי חשבו שאלה מקרי שוליים, זה קורה פעם ב-, כנראה יש שם איזשהו חיכוך. אבל כשזה הופך להיות יום-יום, מתקפות מתבצעות יום-יום באופן מאורגן, המתנחלים מארגנים את עצמם ותוקפים גם רועים, משתלטים על קרקעות, זורקים אנשים מהבתים שלהם, מפחידים אותם, שורפים בתים ומכוניות, מה הצבא עושה? אתם יודעים שתושבים פלסטינים כבר לא הולכים להתלונן במשטרה על מתקפות כאלה, כי הם מפחדים, ובסופו של דבר הם אלה שנשארים עצורים, למרות שתקפו אותם, למרות שגרמו להם חבלות, למרות שסיכנו את החיים שלהם, ואף אחד לא רוצה לדבר על זה. שתדעו, פעם אלה היו קבוצות שקראו להן נערי גבעות סהרוריים, תוקפניים, אלימים, אני אומרת לכם: היום זה מתבצע בקבוצות. זה כבר לא עניין שולי. הרבה פעמים הצבא נמצא, נמצא בשטח ורואה את זה מתבצע, והוא מגן על המתנחלים האלה. ככה זה כשהגבולות מיטשטשים, ואנשים חודרים עמוק לתוך,

המתנחלים האלה חודרים עמוק לתוך המדינה העמוקה, ואז אפשר לעשות הכול בלי שאף אחד יתחשבן איתם. אל תגידו שלא ידעתם. אל תגידו: לא שמענו. זה קורה וזה לא ביקום אחר, זה כמה קילומטרים מפה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן.

בראש, כנסת נכבדה, מאז 7 באוקטובר החברה הישראלית מתגלה במלוא עוזה. עם של גיבורות ושל גיבורים. אין כמעט יום שבו אנו לא נחשפים לעוד סיפורי גבורה חדשים.

תגידו לי, שיש לנו כזה עם של גיבורים עם ממשלה עם כל כך הרבה פחדנים? חבר הכנסת סעדה, שאלת מה השתנה. זאת שאלה של בן אדם מנותק קשר.

מה שהשתנה זה 7 באוקטובר. 64 פחדנים שיודעים שלצה"ל חסר כוח אדם, חסרים לנו לוחמים ממש ברמה של אוגדות שלמות, ולמרות זאת, באמצע מלחמה, ממשיכים לשתוק, משאירים את המילה האחרונה למשתמטים, ליושבי הקרנות ולשורפי האסמים, 64 פחדנים שיודעים שחוק ההשתמטות כובל את המדינה אל מסלול ברור של התרסקות, 64 פחדנים שעוצמים עיניים ומקווים שלא רואים אותם. אז רואים אתכם. רואים אתכם ורואים לכם. רואים לכם את הפחד.

חס וחלילה, פחד על עתיד המפעל הציוני או פחד על הדורות הבאים במדינה הזו, זה רק הפחד לאבד את התואר ואת התפקיד. וזה פחד עלוב, עלוב, במיוחד בימים כאלה. המוני ישראלים סיכנו ומסכנים את חייהם בשביל המדינה, ואתם לא מוכנים לסכן אפילו את הכיסא בשבילה. כמו מהמרים שיושבים בקזינו בוער וממשיכים להמר. כל מי שעיניו בראשו יודע בדיוק איך זה ייגמר. אתם מתעקשים להידבק לכיסא בדממה בתוך רכב שגורר את כולנו אל התהום, גורר מדינה שלמה אל התהום. עכשיו זו ההזדמנות האחרונה שלכם למצוא את שארית האומץ, את האחריות ואת היושרה שאולי עוד יש לכם כדי לבלום את הרכב הדוהר ולהחליף במהירות האפשרית את הנהג. איפה חמשת הפטריוטים? איפה חמשת החברים האחראיים בקואליציה הזו? איפה החמישייה שעוד יש לה שמץ של בושה? איפה חמשת האנשים שישתמשו באצבע שלהם כדי להציל את המדינה? האם יש פה כאלה? האם מישהו כאן שומע אותנו? שומעים מי הצביע, מי תמך בזה, מי קידם את זה.

אדוני חבר הכנסת שמתכחש לאירועי 7 באוקטובר. תגידי, אני? מבייש את המשכן הזה.

אם אתה לא מבין מה קרה מאז לפני שנתיים וחצי, אם אתה לא מבין מה קרה מאז, את לא מתביישת להגיד

כי מי ששואל מה השתנה, הוא מנותק. הוא מנותק.

אני מתבייש בך. היו"ר משה טור פז: תודה רבה. לכו הביתה.

לכו הביתה כמה שיותר מהר. מדינת ישראל לא תשרוד אתכם.

את, את מפלגת. אין לנו יותר כוחות.

אמרתי את זה, אבל בסדר. אתה רוצה להגן על המפלגה שלך, חבל.

אתה ועוד הרבה אנשים טובים בליכוד, הערב הזה אתם מתגרדים באי-נוחות,

אני רוצה להגיד לכם דבר אחד: זה לא הוגן לאנשים שמתגייסים, שנותנים את נשמתם, שבאים הביתה והעסק שלהם קרס, והם מקבלים צו ורצים להתייצב. ואתם כאן יושבים, חבריי מהליכוד וממפלגות אחרות, מגלגלים עיניים, מספרים: גם אנחנו היינו בצבא. אז מה אם הייתם בצבא? החובה שלכם לתקן את החברה הישראלית בשעת משבר, החובה שלכם להגיד: כולם מתגייסים. והחובה של מנהיגי החרדים להבין סוף-סוף שהם חלק מהמדינה הזאת, ומי שיוכל להתגייס, שיתגייס. אנחנו לפני רגעים דרמטיים. אם משהו, חס ושלום, יתפתח בצפון, מי יצא להילחם שם,

הבן שלך יצא.

אחרי הפעם הרביעית. אז תחוס עליו, בשביל כבודה של מדינה. בגלל זה הודענו שלא נצביע בקריאה שנייה ושלישית.

בשביל כבודה של מדינה תחוס עליו. תודה רבה.

הכנסת סעדה, תורך לדבר יגיע.

הוא פונה אליי.

תודה רבה. חברת הכנסת פרקש הכהן. משה, לא יקרה כלום אם תגיד: אתה צודק. אני אמרתי שזה לא מוסרי ולא ערכי.

אמרת שזה לא מוסרי ולא ערכי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר היום פעמיים לפני שנצביע על דין הרציפות, חוק הפטור מגיוס שהממשלה הזו מקדמת. את החלק הראשון בדברים שלי כעת אני רוצה להקדיש למפלגת הציונות הדתית, שממנה אני מגיעה, ואליה יש לי כבוד גדול, לא למפלגה אלא לציבור הזה. אני רוצה להציג את המוסר הכפול ואת החרפה של מפלגת הציונות הדתית בחוק הזה, מפלגה שאין כמעט נושא שהיא לא מבזה בו את הציונות הדתית הנהדרת, שאותה היא מייצגת, מלח הארץ. ב-19 במרץ יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', מתבטא בנושא הזה וטוען בלהט גדול:

תביעה מוסרית,

ובראייה שלי,

כלפי החרדים. אנחנו" הציבור של הציונות הדתית, "לא ננוח ולא נשקוט, הציבור החרדי ייכנס לאלונקה, יחד עם כולם". זה אחרי ריאיון שבו שר האוצר כל הזמן עשה חשבונות, והסביר לכולנו שהציבור שלי, הציונות הדתית, נמצא במילואים בצפון ובדרום באחוזים הרבה יותר גדולים מהמצביעים האחרים. והינה, לפני כשבוע, אדוני היושב-ראש, יצא מכתב של גדול רבני הציונות הדתית,

חבר הכנסת סעדה, תקשיב טוב, שעליו חתומים 58 מגדולי הרבנים של הציונות הדתית, ובהם 30 מגדולי הדור, ואני מצטטת: "חובת ההגנה על העם והארץ, הרינו להבהיר כי חובה ברורה וגמורה היא על פי תורתנו הקדושה על כל אדם מישראל להשתתף במלחמת עזרת השם מצר שבא עליהם, לרבות לומדי תורה ותלמידי חכמים, הרמב"ם, הלכות מלכים, המלחמה הקשה שנכפתה על עם ישראל", הם אומרים, "יצרה צורך קיומי בהגדלה משמעותית של מספר הלוחמים, בסכנה קיומית לעם היהודי היושב בציון, סכנה שהינה, פיקוח נפש לאומי כפשוטו, על כל המשתמע מכך. המחסור החמור בכוח הלוחם בצה"ל", אומרים הרבנים, "עלול ליצור, חלילה, קרע לאומי הרה אסון, והוא כשלעצמו מהווה סכנה קיומית ממשית". אנו פונים אל אחינו "החרדים, להתגייס למערכה הקשה ולומר: הינני, אנו דורשים מנבחרי הציבור, על כל גווניו וחלקיו, שלא לתמוך במתווה הממשלתי המוצע כעת". זה מה שאומרים הרבנים הראשיים, גדולי הדור של הציונות הדתית. ועל המסמך הזה חתומים, תקשיב, חבר הכנסת סעדה, כי אתה חלק מהציונות הדתית, למרות שאתה בליכוד, נא לסיים. ראש ישיבת ההסדר הר עציון, שבנו נפצע במלחמה

ראש ישיבת ההסדר אורות שאול, ששכל את בנו במלחמה האחרונה, נשיא ישיבת עתניאל הרב בני קלמנזון, שאיבד את הבן שלו, גיבור ישראל, ששירת עם הבת שלי בשירות הצבאי, והציל עשרות רבות של אנשים ביום 7 באוקטובר. ואני רוצה לסיים ולומר: זו לא ציונות דתית. אלו לא ראויים להיות מנהיגיה. אתם לא ראויים לציבור שעל שמו אתם קרואים. זו לא תורה ועבודה. זו לא ערבות הדדית. אני מאוד מקווה שהציבור הדתי-לאומי צופה בכם היום, בחרפה הזו באישון לילה, כשאתם תצביעו בעד החוק הזה, שמנציח אפליה בין דם לדם, והוא בעצם כנגד העמדה של גדולי התורה של הציונות הדתית. צופה בכם. תודה רבה.

חבר הכנסת יוסף עטאונה. כבוד

מה שנקרא הגיוס. סביב ההצבעה שלנו היו ספינים ועסקנות קטנה וזולה שאין לה מקום,

צריך לעלות אפילו סימן שאלה אחד, כי עמדתנו לגבי החוק, לגבי הגיוס, לגבי המשך כהונת הממשלה, היא העמדה הכי ברורה בבית הזה. אנחנו הסיעה היחידה שהצבענו נגד קבינט המלחמה מהיום הראשון, ולכן, גם כשפורשים, זה לא משנה את העמדה. לגבי הגיוס, העמדה העקרונית שלנו: אנחנו נגד גיוס חובה. יש לנו אג'נדה בנושא. אנחנו כן רוצים לגייס את כולם, רוצים לגייס את כולם לשלום. זו האג'נדה שלנו. מי שמאמין בכוח ועוד צבא ועוד גיוס, לא יביא שום פתרון או ישועה, לא לאזרחי מדינת ישראל ולא לתושבי האזור. האג'נדה האמיתית היא לא לחשוב במונחים של גיוס ומלחמה ועוד מלחמה, כמו שעמד שר האוצר על דוכן זה ודיבר. אני רוצה להתייחס לדבריו של שר האוצר ולתשובה שלו על האי-אמון. כנראה ששנינו לא חיים באותה מדינה. אני בשבועות האחרונים מסתובב ונפגש עם ראשי רשויות בנגב. המציאות ברשויות המקומיות הערביות בנגב או הערביות בכלל בארץ היא המציאות הכי קשה. הגזרה ששר האוצר, שמתגאה מעל דוכן זה, מביאה לפגיעה ישירה בתפקוד של הרשויות ובשירות שאפשר לתת לאנשים. הקיצוץ שהוא מוביל, וגם משרד הפנים, במענקי האיזון, בצמצום הפערים, ובנגב גם במענק הפזורה, אתם יודעים מה זה מענק הפזורה? זה לא פזורה, זה כפרים בלתי מוכרים, שהמדינה לא מכירה בהם, אין להם רשות מוניציפלית, אין מי שייתן להם אף שירות, ומטילים את זה על רשויות ערביות שקיימות בנגב.

משפט אחד. ולכן משרד הפנים נותן מענק כדי שהם ייתנו שירות. גם בזה הם רוצים לפגוע. ולכן אנחנו נצביע היום נגד חוק הגיוס. את הממשלה הזו, אנחנו נפעל בכל דרך לגיטימית דמוקרטית להפיל אותה, ושהיא תסתלק מהעולם הזה. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, אדוני השר, אני רוצה רגע לעשות סדר על מה המליאה הזו הולכת להצביע היום. באישון לילה, כמו גנבים, ב-24:00, הולכים להצביע על דבר מאוד פשוט:

שבעצם יאפשר פטור לכל צעיר חרדי בגיל 21. איזה כיף. אחרי שנתיים זה אמור לעלות לגיל 22,

לגיל 23. אחלה. עכשיו יגידו לכם שהחוק הזה נולד בממשלה הקודמת. גם זה נכון. למה החוק הזה נולד? החוק הזה נולד כי אמרנו: אנחנו צריכים לתת תמריץ לאותה אוכלוסייה בשביל שלפחות תשתלב בכלכלה הישראלית. אם בצבא הם לא חלק מהנטל, לפחות שהכלכלה לא תקרוס גם. אבל מה הם לא מספרים? על מה לא מדברים? על זה שהחוק הזה נולד לפני 7 באוקטובר, לפני שאנשי מילואים עושים שבעה ושמונה ותשעה חודשי מילואים, לפני שמדברים על הארכת השירות הסדיר, לפני שהצבא כמעט מתחנן, תמחקו את המילה כמעט, מתחנן לכוח אדם, כי המשימות אדירות וכוח האדם קטן מאוד מאוד. יושבים פה אנשים בקואליציה הזו, וזה פשוט לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. בשביל לשמור על שלמות הממשלה והקואליציה הם מוכנים להפקיר את חיילי צה"ל. כל אדם שלובש מדים צריך להסתכל ולהביט טוב-טוב בכיסאות האלה, שעכשיו ריקים מבושה, ולשאול אותם פשוט: איך אתם עושים לי את זה? למה אתם עושים את זה למדינת ישראל? חברי הציונות הדתית שכל היום מדברים ועושים השוואות בין דם לדם ומי נפל,

היום יצביעו בעד חוק ההשתמטות הזה. חברי כנסת מהליכוד, שבמשך חצי שנה אני שומע כמה הם תומכים בלוחמים ובצה"ל, היום יצביעו בעד חוק ההשתמטות הזה. ושרים בממשלה הזו שכל היום, אתה יודע שזה שקר. זה ממש לא שקר, טלי. בואי נעשה את זה הכי פשוט שיש, החוק הזה יביא לפטור גורף מגיוס לאוכלוסייה שצריכים אותה לצבא.

די, מספיק כבר. די.

החוק אומר שכל צעיר חרדי מגיל 21 לא יהיה חייב בגיוס צבאי,

זה נכון או לא נכון? ואתה משסה את העם על יסוד שקר. ואז את תתרצי את זה לעצמך, את תגידי: לא זה לא החוק היום, זה רק הרציפות. הרציפות למה? הרציפות לחוק, טלי. הדבר הבא שיבוא למליאה זה החוק עצמו, ואז אני אשאל אותך: מה תצביעי כשיבוא החוק? את תצביעי נגדו? כי גם בדין הרציפות אמרת שתצביעי נגדו. אבל מה, בסוף קיפלו אתכם, ממש לא. כי אתם מחלקת הדגים הקפואים. כל הכבוד לאופיר כץ יו"ר הקואליציה, הצליח להביא את כולם, חוץ מאחד אמיץ, שר הביטחון של מדינת ישראל, שמחר בבוקר צריך להביט לאותם לוחמים בעיניים ולא יכול לעשות את זה. כי אין בן אדם נורמלי ציוני במדינת ישראל שיכול לעמוד פה או לשבת פה וללחוץ על הכפתור נגד חיילי צה"ל,

מלבד ממשלת הימין מלא מלא של בנימין נתניהו. עוד יום שהפקרתם את חיילי צה"ל.

תודה רבה. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מקשיבה לדיונים על גיוס החרדים, זה דיונים שאני באמת זוכרת אותם עשורים אחורה, ואני חושבת שאנחנו מתנהלים בצורה מאוד לא אינטליגנטית בנושא הזה, כי אנחנו כל הזמן מחפשים את הפלסטר, ולא משכילים לבדוק את הבעיה לעומקה. יש פה בעיה אמיתית, יש פה התנגשות. אני רוצה שנצא רגע מהמונחים של הוגן או לא הוגן, של שוויון בנטל מול אי-שוויון בנטל, של מגזריות, של צדק. לשנייה אחת, רק לשנייה אחת לקחת את הנושאים האלה ולהניח בצד, ולהקשיב למה שהחברה החרדית אומרת. בעיקר להקשיב לחיילים חרדים שכן עשו את המעשה האמיץ והנכון וכן התגייסו לצבא. הם כל הזמן נותנים טיפים, הם כל הזמן מדברים איתנו, אבל אנחנו לא מקשיבים. קודם כול אנחנו צריכים לתת כבוד לפחד האמיתי, האימתני, שהחברה הזו חשה בכל הנושא של גיוס. זה לא שהם לא מתגייסים כי לא בא להם לשרת, זה לא שהם לא מתגייסים כי הם פוחדים למות. אנחנו מדברים על אנשים שמוכנים לוותר על הכול, באמת על הכול. הם מוכנים לוותר על מקצוע, מוכנים לוותר על לימודים, מוכנים לוותר על חיים של בית עם ארבעה חדרים באיזה יישוב סביר. על הכול, על הכול בגלל הדבר הזה. בואו נקשיב רגע. הם פוחדים על החוויה החרדית. הם לא פוחדים מזה שהילד שלהם יילחם בעזה, עם זה אין להם בעיה. הם פוחדים ממה שמסביב. אחד העיקרים הכי חשובים בחברה החרדית זה חינוך ילדים. חינוך הילדים שלהם, שהוא אור ונר לרגליהם, הוא משהו, אם אנחנו שומעים כל הזמן אנשים שאומרים: אנחנו מעדיפים למות ולא להתגייס, לשם הם מכוונים. החוויה החרדית הכוללת בתוך בסיסים של צה"ל היום היא משהו שהוא מאוים אינהרנטית. אם יש מפקדת שתזרוק איזה קללה כל-ישראלית, שלאוזני הישראלי החילוני, הוא אפילו לא שומע את זה, בשבילם זאת רעידת אדמה. כל מה שקשור לכשרות, כל מה שקשור לנשים וגברים. כל כך הרבה דברים בחוויה הישראלית בעבורם זה משהו שמערער את התשתית של הקיום הקהילתי שלהם ברמה כזו שהם לא יכולים לאפשר. ומה אנחנו עושים? במקום להקשיב,

אם לא יהיו חיילים,

שנייה, שנייה. נכון, אני מסכימה. אני לא מדברת על פתרונות. כרגע אני לא מדברת על פתרונות,

זה לא נראה ככה, אגיד גם למה. גלית, אני עסקתי שנים בגיוס חרדים. מאיפה יגיעו עוד חיילים? מאיפה יגיעו עוד חיילים?

אני רואה את המרחב הציבורי גם בתקשורת, גם בתוך אולם המליאה, הוא תוקפני ואגרסיבי.

זה מעצבן, זה מעצבן, ואין שוויון, מסכימה עם הכול. אבל אם אנחנו רוצים, תעני לשאלה,

אם אנחנו רוצים להביא לפתרון תועלתי,

חייבים לשנות את הדיסקט. חייבים להזמין אותם לשולחן עגול, להקשיב להם, לתת כבוד לפחד, לתת כבוד לחוויה.

אתם זוכרים שלפני שנה אנשים פה, למה אני עמדתי והתנצלתי? כי היו פה אנשים שחיו בפחד על הקיום שלהם פה. לא רציתי להיות הקלגס שמפחיד. אותו דבר לגביהם, לגבי כל אחד.

אני רק אומרת דבר אחד, זה נאום של שעתיים, אני אסיים אותו בשנייה. כן, נא לסיים. רק דבר אחד: כבוד, אהבה, חמלה, הבנה, גישה אחרת, דיבור אחר, שיח אחר, להקשיב להם, והפתרון יגיע, הוא יגיע. החברה הזו מתבשלת על זה. הוא יגיע.

אבל גם לנו יש אחריות בנושא.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת עידן רול. אני בעד לתת כבוד, להאזין, לעשות מעגלי חשיבה, לחבק אותם אם את רוצה, אבל מאיפה נביא עוד חיילים? אנחנו זקוקים לעוד חיילים.

נו, אז מאיפה הם יגיעו? תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר איתכם על הלוחם אלירן מזרחי, זכרו לברכה, ששם קץ לחייו. מאז פורסם אתמול שאלירן שם קץ לחייו, לאחר חודשים של לחימה עזה, ולאחר התמודדות קשה וטראומטית בפינוי גופות ב-7 באוקטובר בפסטיבל הנובה, לא הפסקתי לחשוב על זה. הדרישה של משפחתו, הוא הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים, שניים מהם על הרצף, משפחה אבלה ומודאגת וכואבת, שמבקשת שיכירו בו כחלל צה"ל, ושהוא ייקבר כחלל צה"ל. בינתיים הם מעכבים את הקבורה. לפני שעה קלה הודיע להם משרד הביטחון שבקשתם נדחתה. אני חייב להודות שמאתמול אני יושב וחוכך בדעתי, אני לא ממהר אף פעם להגיד מה צריך לעשות כשזה לא תואם את הנהלים, כי אני יודע שכל חריג מייצר תקדים, ואני יודע שיש נהלים, שבמקרים האלה נקבעו מסיבה מסוימת, אבל לאחר באמת המון חשיבה אני רוצה לשתף אתכם במה שאני חושב שצריך לקרות. אני חושב, חבריי וחברותיי למשכן, שבמקרה הזה צריך לאשר את בקשתה של משפחתו ולהכיר באלירן, זכרו לברכה, כחלל צה"ל. אגיד לכם מדוע. אלירן סיים את שירותו בעזה בחודש אפריל והוכר כפוסט-טראומטי. גופו של אלירן אולי שב הביתה, אבל הנשמה שלו, הנפש שלו, נותרה בעזה.

חזר אף פעם הביתה. הוא לא באמת התנתק מעולם מאותה המולה של פיצוצים, מאותם רגעי פחד, מאותם מראות אימה וזוועות שהוא חזה בהם, מהמקום הכי מיידי והכי אישי. אני חושב שאלירן למעשה נפצע בקרב. אלירן נפצע בקרב, הוכר כפוסט-טראומטי וקיבל טיפול, בחר בכל זאת לשוב ולהתגייס, וכשהגיע צו 8, הוא פשוט לא יכול לשאת עוד ובחר לשים קץ לחייו. אני חושב שבמצב כזה אפשר לראות ממש שהפעולה לא נגמרה, הנפש עדיין בעזה, ההחלמה לא קרתה. יש ממש סיבה ותוצאה. הוא שם קץ לחייו מטריגר של אותו צו 8 שהגיע כשהוא פוסט-טראומטי, לא כשיר בנפשו להתמודד עם זה. אני חושב שבמקרה הזה, אף שהנהלים ברורים בנושא, גם אני מבקש, ואני מקווה שעוד בבית הזה יבקשו, שבקשתה של המשפחה תכובד, ומן הראוי בעיניי, ואני אומר את זה באמת בכבוד רב, אני לא נוהג להתבטא על דברים כאלה בצורה חותכת, שאלירן, שהיה לוחם וגיבור, יזכה להיקבר כחלל צה"ל.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.

חבריי חברי הכנסת, אני פה נמצא בוועדות הכנסת ואני שומע כל הזמן את החברים פה בקואליציה, אין יום שאני לא שומע מישהו מדבר על הניצחון. כולם פה מנצחים. יש פה ממשלה של מנצחים. יש פה את גולדקנופ המנצח, יש פה את פרוש המנצח, שלא התביישו, שלחו אותו כנציג פה ביום שהאריכו בצווי 8, והוא נתן פה נאום במליאה, יש פה את בן גביר המנצח, האיש שלא שירת דקה את מדינת ישראל, מדבר על ניצחון. הוא יודע מה לעשות, בן גביר. אתה מרגיש שבכלל, אם אתה עוצם את העיניים ואתה שומע את הנאומים של האנשים האלה, אתה בטוח שזה חבורת גיבורי-על. גיבורי-על. סמוטריץ' גיבור-על. זוכרים את התמונות שלו כשעדיין היה עצור של שירות ביטחון כללי? השתמט משירות, שירת שירות חלקי, ומדבר על ניצחון. אלה האנשים ששולחים. אלה האנשים שהיום אומרים: בני גנץ עזב, גדי איזנקוט עזב, אין מחליפים טובים מאיתנו. שני משתמטים שידברו על ניצחון, ולא רק ידברו על ניצחון, ישלחו אנשים למערכה. איזה אנשים?

והיום בלילה, החל מ-12:01, הקואליציה הזאת תצביע על חוק גיוס שלמעשה מאפשר פטור מגיוס בזמן מלחמה. ומי יבוא וירים את ידו ומי יצביע בעד? חבורת גיבורי-העל: סמוטריץ', בן גביר, פרוש, גולדקנופ. הם הדוגמה? הם גיבורי-העל? אלה ה"פופאים" של 2024 אחרי 7 באוקטובר? חבורה של מפסידים שמדברים על ניצחון. ובראש וראשונה נמצא ראש ממשלה. שמענו היום דברי כיבושין פה מאחת השרות: איזה גאון ענק, איזה מנהיג דגול, רק הוא יכול, אין בלתו.

מלבדו.

פעם צחקנו על אויבינו. אמרנו שאצלם אומרים: קדימה, ואצלנו אומרים: אחריי. הממשלה הזאת יודעת רק להגיד קדימה לאחרים, קדימה לדרום, קדימה למפונים.

אחרי אדם אחד בלבד, מושחת כמו פרצופכם, כמו יכולת הביצוע שלכם. על ניצחון אתם מדברים? אתם גרמתם להפסד הגדול ביותר שהיה אי פעם מאז קום מדינת ישראל, חבורת גיבורי-העל סמוטריץ' ובן גביר. בלי בושה, אתם אפילו לא מרכינים ראש כששומעים את בן גביר אומר: אני רוצה לשלוח חיילים למערכה. אפס מאופס. ביטחון פנים אין פה, אין פה ביטחון לשום דבר. דיבורים יש, על ניצחון, ניצחון של מפסידים. אתם המפסידים, אבל אתם גוררים את כולנו ביחד. הגיע הזמן שבמקום שתגידו: אחריי, נגיד לכם: קדימה,

תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, זה אולם המליאה, אנחנו מכירים אותו. יש כאן עוזרים, יועצים, אנשי משמר, צלמים. הלילה, בהצבעה על חוק ההשתמטות, יהיו כאן 120 חברי כנסת, שרים, שר החינוך אני מניח שיהיה כאן. רק שר אחד אתם לא תמצאו כאן בכל נקודת זמן, שר האוצר. מזה שנה וחצי אין למדינת ישראל שר אוצר ואין הנהגה כלכלית, אחרת אי-אפשר להסביר את כל מה שנעשה כאן עם כלכלת ישראל ב-18 החודשים האחרונים. מדובר בלא פחות מהשמדת ערך של המשק הישראלי. רק נזכיר שהממשלה הזאת קיבלה מהממשלה הקודמת, מממשלת השינוי, כלכלה צומחת בקצב של 6.5% ועודף תקציבי משמעותי. אי-אפשר להסביר כיצד הגענו, עם כל הנסיבות המורכבות, לתוצר שלילי לנפש ולגירעון מעל 7%, נכון להיום. ממשלת ישראל מנהלת מדיניות פיסקלית מופקרת ורשלנית. כבר בשנה שעברה, עוד לפני המלחמה, הכנסות המדינה צנחו ב-10 מיליארד שקלים והגירעון הגיע ל-4.2%, והשנה אנחנו בדרך ל-8%, 8.5% לפחות. המצב שבו ממשלת ישראל משלימה שלוש שנים של גירעון בלתי מרוסן הוא מצב בלתי נסבל, וזו ערובה לקריסה פיננסית ופיסקלית. אזרחי ישראל צריכים לדעת שכל 1% גירעון בסופו של דבר מתורגם גם לאינפלציה. לא בכדי האינפלציה בישראל היום היא הרבה מעבר לתחזית, וזה לא מקרה שיוקר המחיה משתולל ולא מקרה שרמת החיים יורדת, כי אין כאן ממשלה ואין כאן שר אוצר ואין הנהגה כלכלית. הבטחתם למנוע את העלייה במחירי הדלק, והדלק בשנה וחצי האחרונות התייקר ב-20%; הבטחתם להקפיא את הארנונה, והארנונה בשנים 2023 2024 כבר עלתה ב-4.5%, ובשנה הבאה היא מזנקת ב-5.3%, לשיא של 17 שנים. מדובר בכישלון מהדהד, וזה לא יכול להימשך כך. עתיד כלכלת ישראל מחייב מינוי שר אוצר מקצועי ורציונלי, עם רצון ולו מינימלי לעסוק בתחום משרדו, עם יכולת להכיר בכישלונות שלו ושהשליחות הציבורית שלו מתמקדת בהגנה על הקופה הציבורית,

ולא בביזת הקופה לטובת המצביעים שלו בלבד. אין לנו היום שר אוצר כזה, וזה חייב להשתנות.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אתה יודע, חבר הכנסת בליאק, היום היה שר האוצר, הופעת אורח, לא ענה על שאלות, איחר ב-45 דקות.

וכל מה שרצינו זה לטלטל את בצלאל, כי באמת, אני שומע אותו פה. הוא יורה נתונים כאילו אתה עכשיו מדינה מס' אחת ב-OECD, כאילו אתה, פשוט מהסוף. הבן אדם פשוט לא במדינה. אתה מצרף לזה את היהירות והשחצנות שלו, זה משהו באמת, פשוט חוויה לא נעימה, אבל אני שם את זה בצד, כי אני שמעתי את חבר הכנסת סעדה צורח פה וקם, ואתם העברתם: אני לא אצביע ראשונה ושנייה-שלישית,

אתה כבר יודע איך זה יצא בטכניקה של ההצבעה. ואתם העברתם. ואני תוהה:

אנחנו צריכים לשכנע אתכם בכלל להעביר את החקיקה הזו או לא להעביר את החקיקה הזו? באיזו מדינה אנחנו חיים? כמה עוד עם ישראל צריך לסבול כדי שצמד המילים "שוויון בנטל" יצא כבר מהפוזיציה הפוליטית? אתם שומעים את זה ונחרדים. ואז אתם שומעים, חבריי חברי הכנסת לאופוזיציה, את המילה שכולנו הרגשנו בה לפני 7 באוקטובר: את ההכלה, את ההבנה, את השיח. כמה זה היה חסר לי כשפירקתם לנו את הכנסת ואת המדינה ברפורמה המשפטית. וואו, ממש הכלתם אותנו. חבר הכנסת סעדה אישית בא לדבר איתי ולהסביר לי כמה זה חשוב, כמה זה מהותי, כמה אתה נכון לפשרות. באמת, אתה ורוטמן, אני רוצה לומר לכם תודה, כי באמת מגיעה לכם המילה תודה, מעבר לחג שמח. אני רוצה לומר לך תודה שהכלתם אותנו, שקירבתם לבבות, שהייתם נכונים לפשרות, שידעתם שזה כרוך במחירים. איזה נחמדים אתם, איזה כיף זה. אבל השוויון בנטל הוא קו, בעיניי, שמדרג או משווה,

או מפריד, בין שלטון הפריבילגים, ישראל הראשונה, לבין אלו שקורסים תחת הנטל.

בסדר שתלכו לעבוד,

בסדר שהייתי חמש שנים בצבא, עשרות אם לא מאות ימי מילואים, זה בסדר גמור. מי יעסיק חייל מילואים שמשרת 80 ימים בשנה? למה אתם לא חושבים על זה? למה זה לא נראה לכם נורמלי? למה אני צריך לעלות בכלל לשכנע אתכם, לבקש מכם, שתישאו בנטל? כשאני התגייסתי לצבא, ואני בטוח שכולם, הייתי גאה, אני חיכיתי לזה. לא היה לי חצי ספק שאני חותם קבע. זו גאווה לשרת את המדינה שלנו, זה לא עול. אני לא צריך לדרוש בכלל שוויון. זה צריך לבוא מכל אחד ואחד מכם. ואם אחרי 7 באוקטובר, אחרי 76 שנים שעשו חטאים, בסדר, ובן-גוריון ו-2020, ואתם העברתם בראשונה ובשנייה, מה זה השטויות האלה? תתעוררו כבר על החיים שלכם. על מה אתם מדברים? זו זכות, זו לא חובה. לא צריך לשכנע אתכם. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין שקר חמור יותר מאשר שקר עצמי, ואין שקר עצמי חמור יותר מזה שהממשלה מספרת לעצמה, כי כשהממשלה מתחילה להאמין בשקרים של עצמה מיליוני אזרחים סובלים ונתונים בסכנה. ממשלת ישראל, מבחינתכם אנחנו בעצם בתור הזהב של מדינת ישראל. המצב כל כך טוב, שסידרתם למאות אלפי אזרחים לעבור לגור במלון. מבחינתכם הבכיינים האלה בכלל בחופשה. מצבנו הביטחוני מצוין. המצב כל כך טוב, שממש לא חייבים שכל אזרח יתגייס לצבא. אז מה אם אין מספיק חיילים במלחמה הקשה ביותר בתולדות ישראל? קופת המדינה מלאה. אפשר לחלק לאלה שיעדיפו למות ולא להתגייס, ושכל השאר פשוט ימותו בין אם זה במבצע בעזה או בתור לקופה בסופר. מעמדנו הבין-לאומי איתן. ממש בכל פעם שביבי עולה לדבר בשידור באנגלית, עוד מדינה מצטרפת לתנועה הציונית. מבחינת הממשלה מעולם מצבנו לא היה טוב יותר וכולם רק מתנכלים לכם. מבחינתכם אפשר להתעלם מהעם ולהמשיך לשקר לו, וכשהאמת נחשפת, לתקוף ללא רסן את פדויי השבי,

החיילים, האזרחים, כי אין כאבי בטן. מצבנו כל כך טוב, שמבחינתכם אפשר לפרום את המכנה המשותף שהופך את כולנו לישראלים, ולשסות אותנו אחד בשני, ולנסות להפוך אותנו בחזרה לשבטים.

זה בכלל מצוין שאנחנו נהפוך לשבטים, מישראלים שנלחמים זה בזה. איפה דודי אמסלם? הרי זה בדיוק מה שחסר, ששרי הממשלה יפרידו בין דם לדם, בין מוצא למוצא, בין העיר והקיבוץ והכפר, ובגדול, כל מי שיבקר אותם יהפוך להיות גיס חמישי. כי כשאתה משקר כל הזמן וגם מאמין בשקר, כמוכם, אתם לא מתבלבלים ואתם משחילים, בין פילוג שיסוי והסתה, על הדרך גם איזה "ביחד ננצח". אבל זה לא יצליח לכם, כי האמת סופה לנצח כל שקר, כי העם המדהים שלנו מאס בשקרים שלכם, מאס בהתעלמות וביהירות שלכם, מאס במילים החלולות שלכם,

ברמזורים, ביהלומים שלכם, מאס בגברת ומאס באדון, מאס במכונת הרעל ובמפעיל שלה, שמתחבא בדירת פאר במיאמי על חשבון הציבור. השקרים שלכם כבר לא עובדים, גם לא הבוחרים שלכם. כמו שאר המדינה גם הם קורסים, והם נדהמים מרמת הניתוק שלכם. לא מגיע לכם העם הזה, ולעם הזה מגיע הרבה יותר טוב מכם. ובעזרת השם, ובעזרת האזרחים המדהימים של העם שלנו מכל קצות הקשת הפוליטית, אתם תקרסו לפני שתצליחו לרסק את הישראליות ואת מדינת ישראל. כי אין לנו ארץ אחרת, ועם ישראל חי.

תודה רבה. חבר הכנסת משה סעדה. היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי לאופוזיציה, למעלה משני עשורים דיברו גבוהה-גבוהה בסיסמאות נבובות על גיוס חרדים לצה"ל, אבל בפועל לא גייסו אף אחד. שמעתי על משאיות, מריצות, אוטובוסים, כמה התגייסו בפועל? דיברו, מאה. כמה גייסו, שני עשורים?

החוק שאתם העברתם, שאתם העברתם, הוא לא מוסרי ולא ערכי, אבל אתם העברתם אותו. אז למה אתה, תן לי לסיים. אנחנו, בעזרת השם, נעשה את השינוי.

יחד עם חברי הכנסת גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, העברנו את חוק המשרת, שאומר פשוט: שירת, קיבלת, לא שירת, לא קיבלת. אבל אומרים אמת, כי זה רגע האמת. היום במדינת ישראל, בכל מחזור גיוס, במחזור הגיוס של הבת שלי שסיימה י"ב עכשיו, באשקלון, יש 150,000 אנשים עם פוטנציאל גיוס צבאי או שירות לאומי. כמה מתוכם מתגייסים? 75,000 בלבד, כאשר כל הלא-מתגייסים שווי ערך למתגייסים, במחיר למשתכן הם עומדים ביחד, בסבסוד ללימודים, אם חרדי מקבל 12,000 ללימודים, כמה מקבל סטודנט לרפואה ערבי? 50,000 שקל לשנה. חבריי חברי הכנסת, תנו לו לדבר, בבקשה. בשירות המדינה, למי יש תיעדוף? אני הייתי בשירות המדינה. יש תיעדוף, ישראל צריכה עוד חיילים. אז תתקן ואל תהרוס. חבריי חברי הכנסת, תנו לחבר הכנסת סעדה לדבר.

מדינת ישראל צריכה לאתחל מחדש. וצריך להיות בצורה חדה וברורה: שירת, קיבלת, לא שירת, לא קיבלת. זה נכון למחיר למשתכן, זה נכון ללימודים אקדמיים. מדינת ישראל צריכה לתעדף בשירות המדינה את מי שמשרת.

ודבר נוסף, אנשים שחיים ביישובי ספר, המדינה מעניקה להם הטבות במס כי הם מסכנים את עצמם. הם השכפ"ץ שלנו. מה עם אותם מילואימניקים שכל שנה כבר לא עושים חודש, לצערי, חודשיים ושלושה, ולכן גם נוסיף להם, אתם מכבידים עליהם עכשיו. אתם מכבידים עליהם עכשיו, משה סעדה. במקום לגייס את החרדים אתם מכבידים על משרתי המילואים. מאיפה יגיעו עוד חיילים? מאיפה? חבר הכנסת להב הרצנו, תן לו להמשיך, בבקשה. מחיר למשתכן, עובד מדינה. לכן אני אומר, בואו נסתכל

חבר הכנסת להב הרצנו. קדימה. באמת, מספיק עם השטויות. אני אמשיך מאיפה שחברי סעדה סיים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אחרי שהם הבטיחו לציבור שהם יהיו אופוזיציה, הוא ודן אילוז וחנוך מלביצקי,

או שזה נאום של גלעד קריב.

ואטורי, באתי לעזור לך.

אני חושב שכל הסיפור הזה והסצנה פה, אין בה כלום ושום דבר מעבר לניסיון להפיל את הממשלה וצביעות. אני העליתי את זה בחוץ וביטחון, דיברתי עם שר הביטחון, האמרה שלו יצאה החוצה אז אני יכול לדבר על זה. לא צריך עוד חיילים, ואטורי?

רגע, חכה, תשמע אותי, אז אולי אני אפתיע אותך. שר הביטחון אמר, אתם זוכרים? הוא אמר: חבר הכנסת ואטורי צודק, למרות שקשה לי להגיד ואטורי וצודק באותו משפט. על מה זה יצא, הדבר הזה? אני אמרתי לו: תשמע, אתם לא מוכנים לקלוט חיילים. אם אתה רוצה למנוע שנאה בעם ישראל בוא תגיד את האמת, אתה לא מסוגל לקלוט אף חייל. לא צריך חיילים?

זה לא קשור, מה זה קשור, תגיד לי, אם צריך או לא? כי צריך חיילים, עוד חיילים, מאיפה הם יגיעו? הצבא צריך להתארגן לקליטת חיילים, לעשות את זה בצורה הדרגתית. אי-אפשר לבוא מחר בבוקר, להטיל סנקציות על חרדים רק בשל היותם חרדים, ולהגיד להם: ממחר בבוקר תתגייסו. שר הביטחון לא מסוגל לקלוט אותם, הצבא לא התארגן לכך. אמרתי לו: תקים גדודים. בא הבן שלי, רוצה להתגייס לקרבי, ליחידה לוחמת,

אין מקום. מה זאת אומרת אין מקום? יש לי רשימה של 2,000 חרדים שרוצים להתגייס, ומחר בבוקר אני אבוא איתם לבקו"ם, בוא נראה מה יקרה.

אין מקום, אין יחידות. תקשיב, גם לסרוגים אין יחידות, אוקיי?

אני אומר לך את זה. אמר לי את זה בחוץ וביטחון, נציג צה"ל בוועדת חוץ וביטחון, הבכיר ביותר שהיה בחדר. יצאנו החוצה,

הוא אמר לו: שמע, אל תבקש גבעתי, אל תבקש גולני,

בעקבות המלחמה הרבה רוצים להתגייס. אני לא אומר לא לגייס בגלל שאין מקום, אלא הפוך, שצה"ל יתארגן לכך. אחרי זה בואו נגיש, בואו נלך לבג"ץ שיטילו סנקציות, רוצים להקים מחנות ריכוז לחרדים. אתה מבין את הקטע? אין מקום. אם אין מקום לגייס חיילים אתם לא יכולים לדרוש את זה ולהטיל סנקציות על אחינו החרדים. חבר הכנסת ואטורי, התפקיד שלנו זה לחוקק.

זה התפקיד שלנו, לחוקק. כולם חייבים בגיוס. כולם חייבים בשירות לאומי, גם ערבים. מה קורה עם תל-אביבים? מה קורה עם תל-אביבים? גם, אותו הדבר, מה ההבדל? מה קורה עם חילונים שלא מתגייסים? על מה אתה מדבר? 87% גיוס בתל אביב.

תפסיק לבלבל את המוח, אני ראיתי את הנתונים. אתה מדבר דברים בעלמא. אין קשר בין מה שאתה אומר לבין המציאות. יש פחות סרבנים חרדים מאשר סרבנים חילונים. זאת עובדה.

חבר הכנסת גלעד קריב, אתה לא תדע שיש גם חרדים ששירתו אם לא תקשיב לי. הבן שלהם נפל. היום הגיע, יש הרבה אנשים בבית הזה שאני מוכן לקבל מהם הטפות מוסר,

נראה לי שאתה לא רוצה לנאום היום. אה, זה גם בתקנון, להעניש? אני לא רוצה לסכסך, אבל אצלי, כבר קריאה שלישית

שמאלן", זה מה שהיה לשר לכישלון לאומי לומר לבן דודה של כרמל גת החטופה. "אל תהיה שמאלן", כי באמת זאת הבעיה, כי במשמרת של השמאל נטבחו כאן 1,500 ישראלים ביום

כבר 30 שנים שראש הממשלה המושחת והכושל שלנו הפך את המילה שמאל לקללה, מימי "שכחו מה זה להיות יהודים" וכיכר ציון ועד ההזמנה של

חטופים חיים שצועקים הצילו לפני שיהיה מאוחר מדי".

את זה אמרו אתמול במשפחת ברמן, ששני בניה נחטפו מביתם בכפר עזה. החטופים צועקים להצלה, המשפחות זועקות לעסקה, אבל הממשלה מקשיחה את ליבה, אוטמת אוזניה ושולחת את המיליציה כחולת המדים להכות ולהטיל אימה על המוחים. לכן אי-אפשר שלא להתפוצץ מבושה ומזעם אל מול היחס המשפיל והבלתי-אנושי של ממשלת הזוועות כלפי משפחות החטופים החרדות. לא נתאבד באופן קולקטיבי, זרק להם סמוטריץ' טוב הלב, שעבורו גופות אינן יותר מאשר שטיח אדום שעליו יצעד המשיח. לא אכפת לו שיותר חטופים נהרגו מאש הצבא מאשר שוחררו על ידו. ראש הממשלה נוכח נפקד, נוכח מול מצלמות כשמחולצים חטופים בחיים, נפקד מביקורי ניחומים ותמיכה במשפחות החטופים והמתים. עד היום לא מצא זמן לשוחח עם תמי מצגר, חטופה ששוחררה בעסקה יחד עם עוד עשרות נשים וילדים, אך בעלה יורם כבר לא יזכה להשתחרר, זמנו אזל, והוא מת בשבי. איש ממקבלי ההחלטות האטומים לא טרח להתקשר, להיפגש, להגיע לנחמם. הם כנראה לא מהבייס. אבל הבושה הגדולה והשטנית ביותר היא השחתת אמות המוסר ואובדן כל שמץ של אנושיות בסיסית בהתעלמות המופגנת מהטבח המחריד שבוצע במאות חפים מפשע במחנה פליטים נוסייראת. יש גם כאלה שצוהלים על הקטל וחוגגים אותו. אין בלתי מעורבים, הם אומרים, אמירה ג'נוסיידית מובהקת. ומה לגבי הילדים? במה הם היו מעורבים מלבד השאיפה הבסיסית של כל ילד לחיות? אין שום גבורה בטבח כזה בילדים, נשים וזקנים, בבקשה לסיים. במה חטאה נועה ארגמני?

שנקטלו על לא עוול בכפם. ההרואיות האמיתית היא בחירה בחיים ושלום, ולא במוות וקטל, באמונה בקדושת האדם, ולא בקידוש האדם והאדמה. הגבורה האמיתית היא בעסקה לשחרור החטופים והפסקת שפיכות הדמים עכשיו. תודה רבה, תודה רבה.

של הטרור בחיינו ובעמנו? לא הבנתי. הם שפכו את דמנו. כן, וזה קורה פה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול במיוחד את חברי הליכוד: מאיפה יגיעו עוד חיילים? ריבונו של עולם, מאיפה יגיעו עוד חיילים? ישראל צריכה עוד חיילים בשביל להגן על גבולותינו, את זה אומר שר הביטחון, את זה אומר הרמטכ"ל, את זה אומרת כל מערכת הביטחון. מאיפה יגיעו עוד חיילים? אגב, את התשובה אתם מביאים היום למליאת הכנסת. אתם מכבידים את הנטל על אלה שמשרתים,

ביד אחת אתם מעניקים פטור גורף לאלפי חרדים צעירים וכשרים להשתמט מצבא ההגנה לישראל, וביד השנייה אתם שולחים צווי גיוס למילואים לאנשים שכבר עשו 120,

160,

200 ימי מילואים. איך זה הגיוני? איך זה הגיוני? אנחנו שומעים ברחובות חרדים צועקים: נמות ולא נתגייס, נמות ולא נתגייס. איזו בושה. איך אתם מגבים את המדיניות הזאת? מה לא יהודי, חברי הליכוד, מיעוט שבמיעוט.

בלהתגייס לצבא ההגנה לישראל, לשרת במדי צה"ל, ולהגן בצבא העברי על קיומה של מדינת היהודים? מה לא יהודי בזה? אתם לא רוצים לגייס אותם. אתם גוזרים על אלפי חיילי צה"ל ועל משרתי המילואים עוד המון ימים של שירות, בעוד שאתם פוטרים ביד השנייה אלפי אנשים שיכולים וצריכים לשרת את המדינה שלהם.

תקשיבו, הנתונים הם בלתי נתפסים. אם החוק הזה יעבור, חוק ההשתמטות הזה, השתמטות משירות, השתמטות משכול, כל לוחם בצה"ל ישרת שש שנים מלאות. קצינים ישרתו 84 ימים כל שנה עד גיל 50. מה זה גוזר עליהם? מה זה גוזר על המשפחות שלהם? מי יעסיק אנשי מילואים, השרה סילמן? מי יעסיק אותם? מאיפה יגיעו עוד חיילים? מאיפה, תסבירו לנו? תסבירו לנו מאיפה יגיעו עוד אנשים שישמרו על גבולות המדינה שלנו? מאיפה הם יגיעו? אני צריך לשכנע את חברי הליכוד שלשרת בצה"ל זה זכות גדולה? אני צריך לשכנע אתכם? אני התנדבתי לצה"ל ושירתי בגאווה שש שנים כקצין, והתנדבתי גם למילואים. אחותי משרתת כמ"פ בחובלים. אני לא זוכר מתי ראיתי אותה בפעם האחרונה. רוב החברים שלי עושים עשרות אם לא מאות ימים של מילואים, אני בקושי רואה אותם. אנחנו בגאווה תורמים לביטחון המדינה, כי אין לנו מדינה אחרת. אני צריך לשכנע אתכם שזאת זכות, ולא עול? איפה אתם, חברי הליכוד? איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים לגבות את אלו שצועקים "נמות ולא נתגייס"? אתם לא באמת רוצים לגייס את החרדים, זאת הבעיה. מאיפה הם יגיעו? מאיפה יגיעו חיילים להגן על המדינה? שנה וחצי הייתם בשלטון, יכולתם לגייס את מי שאתם רוצים, אבל לא גייסתם אותם. חבר הכנסת אושר שקלים, ב-7 באוקטובר

אבל לא גייסתם אותם, רציתם אותם בממשלה.

מאות חיילים נפלו, אלפי ישראלים נמצאו. צה"ל צריך עוד חיילים. תודה רבה. המציאות שלנו השתנתה אחרי 7 באוקטובר. לומר עכשיו שמה שעשינו בעבר רלוונטי?

המציאות השתנתה, ישראל זקוקה לעוד חיילים, וזאת בושה. אתם צבועים. אתם רוצים, זה אות קין שיהיה חקוק על המצח של כל אחד ואחד מכם לדורי-דורות. תודה רבה, תודה רבה. אתם צבועים, זה רק תירוץ, הממשלה. אתם מחריבים את צבא העם.

לאסלאם: מסג'ד אל-חראם, שנמצא במכה, מסג'ד אל-נבוי, שנמצא במדינה בסעודיה, מסג'ד אל-אקצא, שנמצא כאן, באל-קודס. בשבוע שעבר יצא השר,

הוא קיבל הרבה כינויים, אבל אני אגיד השר לביטחון לאומי, בהצהרה שהוא היה וביקר במסגד אל-אקצא. זאת לא הפעם הראשונה. אני שואל: מה המטרה? מה המטרה לביקור כזה? האם בשביל להבעיר את המצב? האם בשביל להתגרות במוסלמים שנמצאים כאן וגם בכל העולם? האם שמעתם פעם הצהרה אחת, ולו הצהרה אחת שהשר לביטחון לאומי נתן על ההישגים שלו במשרד לביטחון לאומי לכלל החברה בישראל? איזה הישגים יש לשר לביטחון לאומי במשרד שלו? מה הוא עשה? אם נדבר על החברה הערבית, יש הרבה שאלות והרבה סימני שאלה. מה עשה לגבי החברה הערבית? האם יצא בהצהרה אחת ואמר איזה טיפול עשה בשביל להילחם בפשיעה והאלימות בחברה הערבית?

איזה טיפול הוא עשה בשביל לעזור ולהילחם בפשיעה בחברה הערבית? כלום, שום דבר, זה מה שעושה השר. חוץ מזה, הוא תמיד רק מצהיר הצהרות שרוצה לפלג את החברה, לא רק להכניס ספינים בין החברה הערבית ליהודית, אלא גם בתוך החברה היהודית הוא רוצה להכניס ספינים, ולפלג אותה. זה מה שהוא יודע לעשות. אנחנו אומרים שעוד כניסה ועוד כניסה למסג'ד אל-אקצא, זה לא ישנה את הסטטוס קוו שלו. המסגד לא ישנה את המעמד שלו, לא ולא ולא.

אבל למה, לא הבנתי, ואין מקום ליהודים בהר הבית?

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת? ממש לא מוותרת. אחרי שמוציאים את דיבתנו רעה, לא נשמור על כבודה של הארץ הזאת? שנייה. לא תכננתי פשוט. פשוט הקדמת את זמני, רק רגע. טלי, תעשי רגע הסברים על הר הבית, אל דאגה, לא צריך לעשות. אני משכנעת את המשוכנעים. עם ישראל הנכבד, אני מקדישה את הנאום הזה לך, הבן שלי, מתנאל גוטליב.

מהבוקר אומר לי: אימא, למה את מצביעה בעד דין הרציפות? איך את עושה את זה? איך את עושה את זה? למה את עושה את זה? ניסיתי להסביר לו, ואני רוצה להסביר את זה למתנאל גוטליב, ולהרבה מתנאלים גוטליבים, בנים של,

אוהבי ואוהבות את הארץ הזו, שרוצים להבין מה קורה בכנסת ישראל, ובטח רוצים להבין האם חוק הגיוס עולה היום להצבעה. אני רוצה להדגים פה את תפארת הצביעות המכוערת של הפוליטיקה בכלל, ושל עניין חוק הגיוס בפרט. עם ישראל הנכבד, חוק הגיוס לא עולה היום להצבעה. ארבעה סימני קריאה. מה עולה להצבעה? מקום שבו בג"ץ מתערב במציאות הכה מורכבת, כה מורכבת, באמצעות התערבות פסיקתית במרקם המורכב כל כך של גיוס חרדים, שלא תתבלבלו, אני לא אצביע לחוק גיוס שקובע מכסה של 1,750 חרדים כמו שגנץ הצביע בקריאה ראשונה. לא קורה.

אנחנו מצביעים היום להחזיר את החוק לאותה נקודת זמן, והמשמעות היא שזה חוזר לוועדה להכנה לחקיקה. תשמעו, אני חשבתי שצריך להוריד את זה מסדר-היום. נפגשתי עם נתניהו, נפגשתי עם גורמים בכירים בתוך הקואליציה ושכנעתי אותם בדרכי שלי.

לגבי המצב המשפטי הקיים שמעתם פה כל מיני דברים מופרכים מצד אנשי האופוזיציה. אז אני רוצה לעשות לכם סדר. חוק שירות הביטחון קובע גיוס, נותן סמכות לפוקד במשרד הביטחון את מי הוא מגייס, ואת מי הוא לא. יש כל מיני כללים,

קביעות מורכבות, תתי-קביעות שבסמכות הפוקד. הייתה החלטת ממשלה, בהתייחס לפטור כזה או אחר לקבוצה החרדית, וההחלטה הזו, תחזיקו חזק, היא פקעה ב-31 למרץ 2024. אז ההחלטה פקעה ב-31 למרץ 2024, אנחנו בלי חוק, ואנחנו גם בלי החלטה, ובעצם, הפוקד צריך לגייס את כולם, אבל הפוקד לא יכול, לא כי הצבא לא צריך חיילים, הצבא צריך חיילים ולוחמים גיבורים, אבל מערכת הביטחון כשאני הייתי בבג"ץ שמעתי באוזניים האלה שלי את מערכת הביטחון אומרת: אנחנו יכולים לגייס 3,000. אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו לא מצליחים להיערך לזה. אנחנו רוצים להיערך לזה. אנחנו רוצים להתאים את החילות, את הגדודים, ואיך שלא תגדירו את זה, לקבוצה החרדית. אנחנו יכולים 3,000 בשנה הזו.

זה מה שאמרו בבג"ץ, ובג"ץ בעצמו הציע 3,000 בהקשר הזה. ופה ואני אומרת לכם, תראו מה זה. אנחנו נמצאים בוואקום משפטי אדיר. אין לנו חוק, ואין לנו החלטה, ובעצם, המציאות היא שחרדים מתגייסים מטעם עצמם. כבר גויסו 1,200 בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים. מתגייסים מטעם עצמם. רוצים לקחת חלק בלחימה, במלחמת המצווה הזו, מבינים בעצמם שאנחנו לא נמצאים ב-7 לאוקטובר, אבל אנחנו לא משנים סדרי בראשית תחת לחץ וסד זמנים. אנחנו רוצים גיוס לכולם. אז תקשיבו טוב, הצביעות הזו לא מרשימה אותי. אני רוצה להגיד לכם מי היה מרוויח מזה שאני הייתי היום נמנעת, אדוני היו"ר, סליחה, אתה יודע מי היה מפסיד היום,

מזה שאני לא הייתי מצביעה בעד חוק הרציפות, אם הייתי נמנעת מחוק הרציפות, מי היה מרוויח? אתם יודעים מי היה מרוויח? השב"כ. השב"כ היה מרוויח. אמ"ן, היה מרוויח. המטכ"ל היה מרוויח, ואמ"צ היה מרוויח. אלה הגופים שנמצאים בוועדת חוץ וביטחון שאני בין הבודדות שלא עושים להם חיים קלים. שלא עושה להם חיים קלים. העונש הלא-מידתי שלי על הימנעות מהצבעה לדין רציפות שלא קשור לחוק הגיוס, מתנאל גוטליב, בני האהוב והיקר, אין חשוב מזה שאני אשב וועדת חוץ וביטחון ואקדיש את זמני ומרצי לדאוג,

לפקח על שיטות הלחימה, פעולות הלחימה, ושאוודא שכל הגופים הללו עונים לנו על השאלות הללו ולהוביל אותנו לניצחון. לא הכול מושלם. אבל את חוק הגיוס אנחנו נשפר לטובת מדינת ישראל.

ד"ש למתנאל. גם ליהונתן שבקיבוץ בארי, החלוץ. חברת הכנסת שרון ניר.

חבל, חבל, אני מציעה שתישארי לשמוע את הנאום. אם זה נאום שלך, הבורקס, אל תערבי את הבורקס,

כי את לא רוצה לשמוע את האמת. איך תקשיבי לאמת? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. קודם כול לעם ישראל וללוחמים וללוחמות בעזה מגיע יותר. מגיע יותר מממשלה שכל מה שמעניין אותה אלה שיקולים פוליטיים צרים, ושרידות פוליטית. מגיע לו יותר ממשלה שפועלת לאור האתגרים הביטחוניים האמיתיים של מדינת ישראל, ולטובת כלל החברה הישראלית. העובדה שהממשלה הזאת מעזה להביא למליאה בשעת מלחמה חוק השתמטות באישון לילה, ב-00:00, כשכולם ישנים, בשקט בשקט, זאת חרפה. הממשלה הזאת מעבירה חוק שאין לו תמיכה של צה"ל. הוא זוכה להתנגדות מצד שר הביטחון. הוא מלווה בהתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה, ויתרה מכך, בניגוד למה שאמרה מקודם חברת הכנסת טלי גוטליב, הצבא מתריע, מצלצל בכל הפעמונים זועק ואומר שכדי לגייס 3,000 חרדים, הוא חייב לקרוא ל-12,000 איש לפחות, כדי שמתוך ה-12,000 איש, יהיו לו 3,000. ונחשו מה? כמה חרדים יש בשנתון? בין 12,000 ל-14,000. תעשו את החשבון הפשוט. כדי להתחיל לגייס חרדים לצה"ל, ב-default לקרוא לכולם, לכולם, וכן לעשות את זה בהדרגה. אבל מחר בבוקר, כי אלו הצרכים של הצבא, כי הצבא צריך 3,000 איש עכשיו במיידי כזה לעבות את המסגרות שנפלו בהן חיילים, ושנפצעו חיילים. ועוד בהמשך לבנות מסגרות חדשות, חטיבות, אוגדות, בהתאם לצורכי הביטחון. בהתאם לצורכי השעה. בהתאם לצורך שלנו לעמוד בצורה איתנה מול כל הזירות, והזירות המתפתחות. אז אני רוצה להגיד שזה מביש שבזמן שאנשי המילואים נקראים כבר ל-180 יום, שנקראים כבר בצו השני והשלישי, בזמן ששנות השירות והמכינות נעצרו. בזמן שהאריכו את גיל המילואים, העברנו את זה רק עכשיו בוועדת חוץ וביטחון, ומדברים על הארכת גיל הסדיר. הממשלה הזו באישון לילה פשוט מצפצפת על המשרתים. החוק הזה לא רק יפגע בצה"ל ובצורכי הביטחון, החוק הזה יפגע בחברה הישראלית ובסולידריות של כולנו, הוא יעמיק את הקרע בעם. במקום לאחד ולהרחיב את המכנה המשותף, הוא ישסע אותנו. החוק הזה שמנציח קיטוב בחברה הישראלית, יוצר פיצול של העם לשניים. אנחנו זקוקים לאחדות. אנחנו זקוקים לכך שכל אחד ואחד ייקח חלק בנטל של המדינה. אנחנו צריכים לוודא, חובתנו להגדיר מחדש שיש חוזה חברתי חדש. עוד דקה אדוני. לא. עוד דקה זה הרבה. עשר שניות. המושג ערבו הדדית, הסתכלתי כמה נתת לחברתי שנתנה פה טיעונים משפטיים, במקום להתמודד עם המציאות. ראיתי שנתת לה הרבה זמן כי מצא חן בעיניך שהיא התפלפלה פה פלפולים משפטיים, ולא הסתכלה על הצורך של הצבא,

הינה, זה על חשבון הזמן שלך. לא הסתכלה על הצורך של הצבא. אז כאן נתת לה להפליג, אם את נכנסת לנימוקים, ואת פסיכולוגית שלי,

להפליג בדברים. אז חבל שלי אתה לא נותן לבוא לידי ביטוי ולומר פה את הצרכים של הצבא, בשביל צה"ל, בשביל הלוחמים והלוחמות, בסדר.

בשביל שנעמוד איתנים מול האתגרים הביטחוניים שלנו. רצוי וחובה שנגייס את כולם פה, כולם לצה"ל. תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים. התפלפלה פלפולים ושקרים וסיפורים, והכול בסדר. רק התפלפלות ופטפוטציה, ההיא אמרה, והיועצת המשפטית,

ושום דבר בנוגע לצורכי הצבא באמת. פשוט, בושה וחרפה, ובמה מפה עד להודעה חדשה, במקום שתתביישו, זו חרפה. טוב, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני אגע במה שרציתי להגיד, רק הערה קצרה לנושא של חוק הגיוס וחבריי באופוזיציה. לפני כשלוש שנים הוקמה ב-13 ביוני 2021, הוקמה ממשלת ההונאה והשנאה של בנט, גנץ ולפיד. היא כיהנה במשך כשנה וחצי. היו לכם כשנה וחצי זמן לגייס את מי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, על אילו מכסות שאתם רוצים. אתם לא עשיתם את זה, כי אתם לא באמת רוצים לגייס את החרדים. אתם פשוט רציתם, אנחנו רוצים שרק, לא. לא להפריע בבקשה. אתם רציתם לצרף אותם לממשלה מכיוון שאתם נסמכתם על תומכי טרור בממשלה שלכם, ואתם רציתם לצרף את החרדים. הייתם מוכנים לתת להם הכול, כולל הכול, רק כדי שהם ייכנסו. אז אל תבלבלו לנו את המוח, אתם לא באמת רוצים לגייס את החרדים. אם הייתם באמת רוצים לגייס אותם, הייתם מגייסים אותם במשך שנה וחצי. נכון, אנחנו, אתם רק רוצים להפיל את הממשלה.

וזו האמת.

חברת הכנסת שלי, פעם אחרונה. זאת לא האמת, זה שקר. זו האמת. זו האמת. נקודה. ובגלל זה אתם כל כך מתרגזים.

במשמרת של מי היה 7 באוקטובר? אל תגייס אותו.

תלך אתה למילואים, גיבור גדול. אין שום בעיה. אין שום בעיה, אדוני. אתה היחיד, לעשות. אנשים מאבדים את, שלהם.

אתם לא רוצים לגייס את החרדים.

היה לכם את כל הזמן לגייס את כולם, ולא גייסתם. אל תבלבל לי את המוח. לא גייסתם. לא גייסתם.

ועכשיו אני אגע רגע אולי במשהו, אתה דווקא כן תשמח. אתמול הודיע מר גנץ על התפטרותו מממשלת החירום הלאומית יחד עם סיעתו "הממלכתית". אם יש דבר שלמדנו בשנה האחרונה הוא שמדינת ישראל נדרשת לאחדות, לאחדות אמיתית ולקונסנזוס רחב על אחת כמה וכמה וביתר שאת בזמן מלחמה. מה שאמרת עכשיו זה אחדות?

בנאום לעוס בסיסמאות, בקלישאות, הוא ניסה לתרץ את מעשהו הבזוי בכך שחדרו אינטרסים פוליטיים לניהול המלחמה. לצערי, מרגע הצטרפותו של גנץ לממשלה הוא לא באמת רצה להיות שותף הוגן, ואני אציין רק כמה דוגמאות: הוא ושריו החרימו בשוטף את ישיבות הממשלה, הם לא לקחו חלק משותף בהצבעות הקואליציה, לרבות על התקציב, הוא תרם לאי-הדחתו של תומך הטרור עופר כסיף מכנסת ישראל, הוא חתר כנגד ראש הממשלה נתניהו, וזה בלט במיוחד בביקורו ההזוי בארצות הברית בניגוד לעמדת הממשלה, הוא שימש ועדיין משמש כפרוקסי הפוליטי של הממשל הדמוקרטי לצורך כינון,

של מדינה לעם המומצא, הפלסטינים. למה הרסתם את היחסים איתם, כעת הוא יוצא מהממשלה בזמן מלחמה, ובכך הוא יורק בפרצוף של חיילינו הקדושים שנלחמים בחזית, וזאת מסיבה פוליטית נטו. זה הפחד שלו מהתחזקותם בסקרים של שני היאירים: היאיר הראשון, מהים ולא משם, יושב-ראש יש עתיד, היאיר השני הוא יאיר הסרבן ממפלגת העבודה. שניהם התחזקו בסקרים על חשבון גנץ. מה עם יאיר נתניהו? מה עם יאיר נתניהו?

שאלתי לגנץ: מי מפעיל אותך כבובה על חוט? האם אתה מקבל הוראות מעבר לים ממי שמבקש ליצור כאן כאוס וסחרור? את מי משרתת העזיבה שלך את הממשלה? תראו אילו חגיגות היו בעזה אתמול בעקבות ההתפטרות שלו. לסיכום, אני אומר שאנו נמצאים בתקופה היסטורית קריטית, ולכן נדרשת אחדות, אבל אחדות אמיתית, שתשקף את רוח הקרב של החיילים ואת רצון העם.

אני מסיים, ולכן אני מעריך שהעזיבה של גנץ וחבורתו תיטיב בסופו של דבר עם ישראל, מכיוון שכעת נוכל להרכיב קבינט התקפי שחותר לניצחון, לפי רוח חיילינו האמיצים, ולא שתי בובות תבוסתניות על חוט.

אני קורא מכאן לכל מפלגה ציונית בעלת אחריות לאומית,

תמשיך בחוק הבא.

ליטול חלק ולהיכנס לממשלה לצורך הכרעת האויב וניצחון העם.

אתה חסר אידיאולוגיה ועם אפס מנהיגות. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. חמש דקות ו-30 שניות, נו. אם לא תפריעו, אז יהיה שלוש דקות, שלוש וחצי. אתם מפריעים. לשרון אף אחד לא הפריע. היו לה שלוש דקות נטו. פה אתם מפריעים, אז זה יהיה על חשבונכם.

שרון ניר, אמרתי. לא רק אתה בפוקוס פה. יש עוד ח"כים. רגע, אדוני, מישהו הנדס תודעה היום?

הנדסת תודעה זה נאום בן דקה. תמשיכו להפריע, וזה יהיה שבע דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשמאל אוהבים מאוד את מנחם בגין, אבל בעיקר כדי לחבוט בליכוד. הם רק מנסים להסתיר איך הם שפכו את דמו כשהיה ראש ממשלה. אבל מנחם בגין היה ראש אופוזיציה לפני כן, ובתור ראש אופוזיציה הוא ידע מהי אחריות לאומית, מהי ממלכתיות, ומה זה כשהמדינה לפני הכול. לאחר מבצע יונתן באנטבה אמר מנחם בגין: "אנו נותנים כבוד היום בשם האומה כולה לצבאנו, לרמטכ"ל ועוזריו, למפקדים והחיילים, אשר הוכיחו כי אומנם כן חודש דור המכבים בימינו. מבקש אני לומר שלכולם הזכות, אבל ראש ממשלה הוא ראש צוות, ראש צוות, בעוד כולם אחראים, שם על שכמו עוד טיפה אחת של אחריות. ומי יודע איזה כובד לטיפה הזאת. לכן היום אומר לראש הממשלה בשם האופוזיציה: השקפותינו שונות. אנו נמנים על מחנות שונים. בבית הזה החופשי עוד בוודאי יהיו ויכוחים בינינו, יסודיים, רציניים ואולי אף חריפים. אבל היום הזה בכל ליבנו נאמר: ראש הממשלה, כל הכבוד". איפה מנחם בגין ואיפה אנשי האופוזיציה, אלו הוותיקים ואלו שהצטרפו אליהם כעת. ממלכתיות? הכי חוסר ממלכתיות שיכול להיות. המדינה לפני הכול? הפוליטיקה הקטנה, ההנחיות מאמריקה והאינטרסים האישיים שלכם לפני הכול. אחריות לאומית? חוסר אחריות לאומית, חוסר אחריות לאומית ביחס לראש ממשלה, שלקח על שכמו את ההחלטה לצאת למבצע ההרואי, מבצע ארנון. הרי אם המבצע היה נכשל,

כל כך הייתם נהנים לשפד את ראש הממשלה על הגריל, אבל כשהמבצע הצליח, אף מילה של הערכה והכרת הטוב.

חוסר אחריות לאומית בעזיבת הממשלה בזמן מלחמה, כשהחטופים עדיין במנהרות, ותושבי הדרום והצפון עדיין עקורים, חוסר אחריות לאומית בזריקות עידוד לאויבינו, כשאתם נותנים להם תקווה שהינה, עוד רגע הכול פה מתפרק. בושה לכם. בעזרת השם, עכשיו, כשגנץ וחבריו פרשו מהממשלה, אין מי שיעצור את הקבינט מלהכות באויבינו בדרום ובצפון. הגיע הזמן לנצח בעוז ובגבורה, בלי מגבלות ובלי היסוסים, הגיע הזמן להחזיר את ההרתעה, הגיע הזמן לפעול בכל הכוח כדי להשיב את תושבי הצפון והדרום לבתיהם ואת כל החטופים לבני משפחותיהם במהרה בימינו, אמן.

תודה רבה. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה. אוי, איך נפלנו איתכם? איך נפלנו איתכם, איך? קיבלנו נוק-אאוט. איפון, איפון. סימון, זה וזארי.

זה לא וזארי, חתיכת איפון קיבלנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דין הנפש כדין הגוף. אם אלירן מזרחי, זיכרונו לברכה, היה חוזר מהקרב פצוע באורח קשה בגופו, אולי הוא עדיין היה חי, אם גופו היה קורס במהלך האשפוז, הוא היה מת מפצעיו, הוא היה מוכר כחלל צה"ל, והיה נקבר בקבורה צבאית. משפחתו לא הייתה צריכה לנהל מאבק בשעתה הקשה ביותר כדי שהוא יוכר כחלל צה"ל. הבעיה היא שאלירן, זיכרונו לברכה, חזר מהקרב פצוע קשה. אבל אף אחד לא ראה מספיק את הסערה הפנימית המתחוללת בנפשו. הנפש שלו הייתה קרועה כמו חלקי הגופות של חבריו, שאותם פינה משטח האויב. אלירן, זיכרונו לברכה, הוגדר כפוסט-טראומטי. ברגע שהוא קיבל צו נוסף, הוא שם קץ לחייו. לאחר שדיברתי עם בני משפחתו של אלירן, זיכרונו לברכה, אני פונה מעל במה זו לשר הביטחון חבר הכנסת יואב גלנט:

תיתן לאלירן, זיכרונו לברכה, את הכבוד שהוא ראוי לו, להכירו כחלל צה"ל ולקבור אותו בקבורה צבאית, זאת לאחר שהוא נלחם עבור כל אחד ואחת מאיתנו במשך חודשים רבים. זה בידיים שלך, גלנט. אלירן מזרחי, זיכרונו לברכה, היה גיבור ישראל. יהי זכרו ברוך. אמן ואמן. כואב הלב. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אחרוג ממה שרציתי לומר ואתייחס לדברי הבלע של חבר הכנסת אושר שקלים.

מה דברי הבלע? של נעליך מעל רגליך כאשר אתה עוסק בגיבורי ישראל, במי שבמשך עשרות שנים עסק בביטחון ישראל. במי שנתן את היקר מכול, במי, אין לי שום בעיה. שבזמן מלחמה עזבו והפקירו את הכול, עזבו וירקו בפרצוף של,

בושה וחרפה. אני מציע לך שתעצור ותקשיב למה שאני אומר.

בושה וחרפה, בושה וחרפה.

זה בובה על חוט. אני מציע שתקשיב למה שאני אומר. גיבוב של הבלים וקונספירציות,

של נעליך? זה בובה על חוט.

הכינויים, הזלזול, מעידים על חשש.

מדובר בשני אנשים שבחרו ברגע הקשה ביותר של הממשלה הרעה שהייתה כאן במשך תשעה חודשים, ובחרו על פי הקוד הגנטי שלנו, להצטרף ולהציל אתכם מעצמכם. תגידו תודה ושתקו במשך שנה. במקום זה אתה מלגלג עליהם. בושה וחרפה.

אני אתייחס רק לנקודה אחת, רק לנקודה אחת.

אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. רק לנקודה אחת מבין ההבלים והקונספירציות שפיזרת מעל הבמה החשובה הזו. לכנות את החיזוק, את המאמץ האדיר לחיזוק הברית האסטרטגית עם המעצמה הגדולה בעולם, בשם הרכנת ראש ומריונטות, אין זה אלא דברי הבל וקונספירציה. אני רואה כיצד אתם מכינים את מערכת ההשמצות לקראת מערכת פוליטית. לשני הקצינים הללו, גנץ ואיזנקוט, אתם לא תקראו מריונטות. אתם תגידו להם תודה על השירות, ובקרוב תרצו שהם יצטרפו אליכם.

תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי, בכבוד, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 248 ימים למלחמה, 120 חטופות וחטופים עדיין נמצאים בידי החמאס. אני רוצה לדבר קצת על הצפון. עשרות אלפי תושבים עודם עקורים מבתיהם, בלי אופק לחזרה, בלי ביטחון, ללא עתיד. בשבוע האחרון הייתי פעמיים בצפון הנטוש והמופקר. נטוש. ריח השרפה עדיין עומד באוויר ועכשיו ב-ynet הצפון בוער שנית. יישובי הצפון שוממים ותושבי האזור חיים בחוסר ודאות, במצוקה גדולה, וליבם מלא זעם ותסכול מוצדקים כלפי המדינה שהפקירה אותם. פגשתי תושבים, בעלי תפקידים, אזרחים משלומי, מקריית שמונה, ממטולה, ממעין ברוך, מכפר בלום, מאבן מנחם, משומרה, מנטועה ועוד, שחיים כבר שמונה חודשים בבתי מלון. הם ידעו לספר שהחיים במלון לא מדהימים בכלל, אפילו לא מעט. פגשתי אנשים שלא יודעים אם הבית שלהם עומד על תילו, איזה נזק ההפגזות הבלתי-פוסקות הסבו לו. אנשים ששמונה חודשים לא ישנו במיטה שלהם, לא בישלו במטבח שלהם, לא ראו את הנוף שנשקף מחלון ביתם. אנשים שחוקים, תשושים, מודאגים, חוששים לגורל היישובים, חוששים לגורל חבל הארץ היפהפה, שפעם היה להם בית, ועכשיו הפך לרצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל. אנשים שמרגישים שהם מספיק טובים כדי לשמור על גבולות המדינה, להיות חקלאים, לשלם מיסים, לשרת בצבא, אבל לא מספיק טובים כדי שהמדינה תראה אותם, תדאג להם. הם מרגישים שקופים ונטושים. אזרחים שקוברים את מתיהם בחשכת לילה, כי חברה קדישא מנועה מלהגיע. לתושבי הצפון אין בית וחיי העקורים קשים מנשוא. אין לילדים מענה ראוי, מענה חינוכי. גם אם מנסים לספר לנו אחרת, יש עלייה במקרה הגירושים, באירועי אלימות במשפחה, אלימות מינית, סמים, שוטטות,

אובדנות. באין אופק, חלקם כבר החליטו לא לחזור. גם ביישובים שלא פונו המצב לא פשוט. אנשים חיים תחת אש, אש החיזבאללה, תחת איום כטב"מים,

שרפות. עסקים קורסים, משפחות מתפרקות, ילדים חיים בחרדה, חזרו להרטיב במיטה. הממשלה הפקירה את הצפון, והצפון גוסס לאיטו ונראה שלאף אחד בממשלה לא אכפת. אין גוף מתכלל שאחראי על הטיפול בתושבי הצפון. לתושבים אין מענה לפניות, הביורוקרטיה נוקשה, מסורבלת, מייאשת לא פחות מהמציאות. את זעקת תושבי הצפון אנחנו חייבים להשמיע כאן, יום-יום, שעה-שעה. לא ייתכן שהממשלה מצמצמת את גבולות המדינה לחדרה עד גדרה. לא ייתכן שחבל ארץ שלם יעמוד שומם, נטוש והרוס, ושהתושבים יידרשו פשוט לחכות. המצב כפי שהוא לא יכול להימשך. ממשלת החידלון איבדה את הצפון אבל לא מאוחר מדי לחזור ולמצוא אותו. תתעוררו. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה.

התכוונתי שרה אמיתית. ענית לי שיש.

אחרי ששמעתי חלק מהנאומים פה בשעה האחרונה ובאמת האוזניים שלי בוערות.

אני שואלת את עצמי אם אנחנו חיים במציאות נפרדת,

אני מרגישה שזה כמו דלתות מסתובבות: אני במציאות אחת ויש פה אנשים שחיים במציאות אחרת, מנותקת לחלוטין מכל מה שקורה. אני רוצה להגיד: עשיתי איזו בדיקה קטנה, סתם מדגם,

לא נציין את כולם, אבל עשיתי איזו בדיקה קטנה לגבי חברי הקואליציה הנכבדים ששירתו נאמנה את המדינה. ששירתו אותה בעוז, בגבורה גם יש להגיד, ונתנו מעצמם למען המדינה לאורך השנים, כי הם הרגישו שליחות כפי שכל אזרח במדינה אמור להרגיש. יש לנו את השר דיכטר, ששירת בסיירת מטכ"ל,

קריירה בשב"כ, יש לנו את יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, שהיה רב סרן במילואים במצ"ח, השר ניר ברקת נפצע במלחמת לבנון הראשונה והמשיך לשרת במילואים שנים לאחר מכן.

חבר הכנסת צביקה פוגל היה ראש מטה פיקוד דרום, חבר הכנסת אוהד טל היה מפקד טנק, חבר הכנסת דני דנון היה מ"פ בקורס חיילים מחו"ל, השר יריב לוין שרת ב-8200, חבר הכנסת קרויזר נלחם במלחמת לבנון השנייה.

הוא עשה מילואים גם במלחמה הזאת, אם אינני טועה, השר שלמה קרעי בחר לשרת בגדוד הנח"ל החרדי, חבר הכנסת ביטן היה חובש קרבי, חבר הכנסת יולי אדלשטיין התגייס לצבא למרות שהיה אסיר ציון, חברת הכנסת גוטליב הייתה מדריכת תותחנים, חברת הכנסת גלית דיסטל הייתה מש"קית ת"ש בחיל האוויר, חבר הכנסת ואטורי היה מפקד צוות חילוץ מסוקים, השר אופיר סופר היה קצין מעוטר בצל"ש, גם חבר הכנסת אריה דרעי שירת, ברבנות הראשית.

כבוד השר יואב בן צור היה קצין בחיל החינוך, השר משה ארבל היה בפיקוד העורף ואז תובע בפרקליטות הצבאית, חבר הכנסת והשר אוריאל בוסו היה קצין העיר, חבר הכנסת יוסי טייב שירת בגבעתי, חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת פינדרוס, גם הם שירתו בצה"ל. נתתי לכם רק מדגם,

מה עם השר?

הוא היה. סליחה, כבוד השר מרגי, כל הכבוד. כבודך במקומו מונח. ואני רוצה להגיד לכם שלחשוב שהאנשים האלה, שנתנו מעצמם למדינת ישראל, שבאמת ראו בזה שליחות, בשירות הצבאי, יעמדו פה היום להצביע על החוק הזה בזמן מלחמה, כשחיילים נהרגים מדי יום, וחיילים פצועים ממלאים את בתי החולים, ולצה"ל חסרים חיילים, ויצביעו על החוק הזה. איזו בושה למדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, אין הבדל בין דם לדם. הבת שלי אתמול סיימה טקס י"ב, היא עומדת להתגייס לצה"ל, זו זכות עצומה. והדם שלה שווה לדם של כל אחד במדינה הזאת. לא יכול להיות שהיא תלך לצבא ומגזר שלם לא ילך לצבא. ואני רק רוצה להגיד, חבר הכנסת אושר שקלים, שאני מכבדת. אני יודעת, רגע, אני מדברת עם חבר הכנסת אושר שקלים. אני רוצה להגיד לך, רגע, אני מדברת איתו. אני רוצה להגיד לך, אני יודעת שאתה בן אדם רגיש, אני ראיתי אותך עומד מעל הדוכן הזה עם דמעות בעיניים גם בנאום הבכורה שלך וגם בהזדמנויות אחרות. הקשבתי קשב רב.

אני מציעה לך לחשוב טוב ולחזור בך ממילותיך. אב שכול, רמטכ"ל במדינת ישראל, זו לא העת להשתמש במילים כאלה. זו בושה וחרפה ואתה חצית קו אדום. חס וחלילה, זה לא נכון.

ואני לא מהמהללים של אנשים אחרים, אבל אתה טעית במילותיך. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. אני יכול לענות רגע? לא עכשיו, אחרי ההצבעה. אתה יכול לבוא לפה לענות, אני עדיין כאן. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אני רוצה להשיב גם לחברת הכנסת שלי טל מירון וגם לחבר הכנסת שוסטר, שעלה כאן. בן-גוריון אמר בזמנו: "יותר אולי מכל מדינה אחרת תלויה מדינת ישראל ברוח וברצון הפועם בעם כולו, בנכונות של כל אחד מאזרחי המדינה" חברת הכנסת שלי,

"לעשות חובתו לכלל ברגש של האחריות הממלכתית של כל תושב". אצל בן-גוריון, כשהוא אמר אחריות ממלכתית, כוונתו לאחריות לממלכת ישראל, להיות ממלכתי, להיות נאמן לממלכה, להיות נאמן לאינטרסים הלאומיים, להיות נאמן למשימות של הממלכה. ולמה נזכרתי במושג הממלכתיות של בן-גוריון? כשראיתי אתמול את המופע של בני גנץ, אני אומר את זה לא מתוך רצון להעליב מישהו. אני אומר לך ואני אומר לחבר הכנסת שוסטר, הקשבתי. שום דבר ממשי, שום דבר מהותי, שום דבר שנוגע למשימות הלאומיות הכבירות שניצבות בפנינו. שפה, כולה נחמדות, כולה נימוס. אבל זאת נחמדות שמרוקנת את המהות, נימוס שמטשטש כל עמדה, בכל נושא, אגב. ביטחון, יחסי חוץ, כלכלה. לא יודע, אי-אפשר לדעת. אתה קפיטליסט, בני גנץ, אתה סוציאליסט? אתה בעד מדינה פלסטינית, אתה נגד מדינה פלסטינית? זו לא ממלכתיות, זה ההפך ממלכתיות. זה הכי ממלכתי להעביר את חוק הגיוס הלילה,

איש ממלכתי הוא לא ניטרלי, הוא מייצג, נדבר על זה עוד רגע, אבל איש ממלכתי הוא לא אדם ניטרלי, הוא מייצג את האינטרסים של הממלכה. אותו דבר במכתב הזה, אדוני היושב-ראש. חיפשתי את המכתב של בני גנץ, מכתב פומבי,

בני גנץ שלח לראש הממשלה לפני שלושה שבועות. מציע לכם, אזרחי ישראל, לעבור סעיף סעיף.

שום דבר מהותי, שום דבר ממשי. ואני עוקב בוועדת חוץ וביטחון, אחרי ההסכמות בקבינט, אחרי הפרוטוקולים. הוא כותב פה: השבת החטופים והצבת יעד זה כמטרת-על במלחמה, כולל השמת המשאבים הנדרשים לכך. מישהו חולק על זה שהשבת החטופים היא יעד חשוב? אמרו לי משפחות חטופים: אתם לא שמתם משאבים?

ניצן אלון ביקש תקנים, זו גם חוצפה לכתוב דבר כזה, ניצן אלון ביקש תקנים, אתה היית בקבינט המלחמה כל החודשים האלו, הוא ביקש משהו,

לא נתנו לו? מה זה לכתוב דבר כזה? יש פער כזה? סתם מילים ריקות. אחרי זה, מה עוד?

קידום הסכם נורמליזציה עם סעודיה. אנחנו לא מסכימים לנורמליזציה עם סעודיה? יש פער בקבינט? אנחנו? וזה כותב בני גנץ, שלא מכבר היה שר ביטחון כשארצות הברית הגישה טיוטה בווינה להסכם עם איראן ואחרי זה הגיעה עם הבנות. אז הוא היה במנזר השתקנים, אז הכול היה בסדר, מדיניות אין הפתעות. יש פה משהו בנייר הזה שיש פער בינו לבין הקבינט? שום דבר.

הוא כותב פה עוד משהו: לאתר גורמים שייכנסו לרצועת עזה, לפן האזרחי. מה, אתה לא יודע, בני גנץ, מה יקרה לגורמים? היית שולח מישהו מהמשפחה שלך להיכנס?

לא ניסו את זה?

מה קרה, סימון? הראש והכתפיים, איך אומרים, לא נשארו מחוברים. מה זה הדבר הזה? אוסף קלישאות, פשוט אוסף של סיסמאות. ועל זה הוא מגיש אולטימטום, שאם הדברים האלה, שאין בהם כלום, כלום ושום דבר, אז הוא יפרק את האחדות החשובה מכול למדינת ישראל בעת הזו. אז על זה פורשים בשעת מלחמה, כשחיילינו מקיזים דם בצפון ובדרום, כולל היום,

עכשיו, זו לא פעם ראשונה. הרי הממלכתיות הזאת, אנחנו מכירים אותה, זה פשוט היה אחד השיאים. באופן ממלכתי התנגדת לכניסה של אביגדור ליברמן לקבינט המלחמה, באופן ממלכתי התנגדת לכניסה של גדעון סער לקבינט המלחמה. אבל הפרישה הזאת זה פשוט שיא של ממלכתיות חלולה. עוד משפט אחד, ברשותך, אדוני היושב-ראש. זה לא שזה לא טוב שאתם נחמדים, בני גנץ וחילי טרופר. זה מצוין שאתם נחמדים ומצוין שאתם מנומסים. אולי צריך להוסיף פה נימוס בבית הזה. אבל נחמדות זו לא מדינאות. סנוואר לא נחמד ולא מעריך נחמדות, נסראללה לא מנומס ולא מעריך נימוס. מדינה זה לא עירייה שנותנת שירות לתושבים. מייצגת זהות לאומית. הרבה פעמים ממשלה צריכה להיות מאוד לא מנומסת,

להפגיש את האויבים עם קיר ברזל. ולא רק האויבים,

גם את האוהבים. כי אתם מקלקלים את האוהבים שלנו. כי גם על האוהבים שלנו, כמו שאמר ז'בוטינסקי, מופעל לחץ. וכשאתם לא מפעילים לחץ נגדי אז הם נשחקים. איך אמר רבי עקיבא? כמו האבנים שגם מים שוחקים אותן.

על הממלכתיות הריקה הזו כמה קיווינו שתתעלו אחרי 7 באוקטובר. אנחנו חוזרים שוב לסיסמאות,

ועוד פורשים מהממשלה בעת מלחמה. כמה חבל.

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברות הכנסת, מה מיוחד בכיסא הזה שאתם יושבים עליו? מה מיוחד בבניין הזה? מה מיוחד בתפקיד שלקחנו על עצמנו? זה בן אדם טוב. אני אגיד לכם מה מיוחד. בזה שאתם וכל אחד מאיתנו אחראי על עתיד מדינת ישראל.

כל אחת ואחד שיושב פה יש לו אחריות על מעל תשעה מיליון אזרחים, ועל הספינה הזאת, לאן היא תשוט. מה אנחנו נגיד לחלק ממדינת ישראל שמפחדים מהמילה הותר לפרסום? מה אנחנו נגיד לאותם אימהות ואבות, שהם חלק ממדינת ישראל, שלא ישנים בלילה ומפחדים מהדפיקה בדלת? מה אנחנו נגיד לאותם סטודנטים ששוב קוראים להם למילואים והם צריכים להפסיק את הלימודים שלהם לעוד 30 או 40 או 50 ימים? מה אנחנו נגיד, כל אחת ואחד שיושב פה, לאותם אנשי עסקים שחזרו מהמילואים, מנסים לאושש את העסק שלהם, ושוב חוזרים למילואים? מה אנחנו נגיד,

לאותם צעירים שמתגייסים לתקופה יותר ארוכה עכשיו, לילדות ולילדים שלנו? מה אנחנו נגיד להם? נגיד להם שרק אתם תעשו את זה? נגיד להם שהמחויבות היא רק עליכם? חברים, על הפרק היום ובעתיד הקרוב חוק או חקיקה שתשנה או לא תשנה את מדינת ישראל. 7 באוקטובר הוא לא יום רגיל, 7 באוקטובר שינה את מדינת ישראל. לא מדובר רק על חרדים, מדובר פה על כל צעיר או צעירה שלא עושים צבא,

גם החילונים שלא עושים, גם המשתמטים. עם כיפה או בלי כיפה, זה לא משנה. חייבים ליישר שורות וחייבים לדאוג שכל אדם בגיל 18 במדינת ישראל ישרת את מדינת ישראל, אם זה בגיוס ואם זה בשירות לאומי. אתם יודעים שאני מקדם את הספורט, ואני אתן לכם השוואה: ספורטאים היום, יש הגבלה מסוימת על כמה ספורטאים יכולים לקבל את המעמד של ספורטאי מצטיין. כל החיים, יום-יום, בוקר וערב הם מתאמנים, ובגיל 18, אם אתה לא מספיק טוב, אם אתה לא עומד בקריטריון המתאים, אתה לא תקבל מעמד ספורטאי. יש 1,030 תקנים למעמד של ספורטאים בצבא, זו ההגבלה, בכל הענפים. למה אנחנו לא עושים את זה בעולם התורה? למה שלא תהיה הגבלה של מספר תלמידי חכמים שיקבלו את המעמד של תלמיד חכם שלא יעשה את הצבא וישב ילמד,

וכל השאר ילכו לצבא?

חברת הכנסת שלי ציינה עכשיו את כל חברי הכנסת מש"ס שעשו צבא, והילדים שלהם, והבן של השר עדיין נמצא במילואים. מי שיכול, שיעשה. זאת המטרה. אני מסתכל עליכם, על חברי הכנסת מהליכוד, אריאל קלנר,

אני יודע כמה אתה ציוני וכמה זה חשוב. אסור שהמצב יימשך כפי שהיה.

אין עתיד למדינית ישראל, לא כלכלי ולא ביטחוני. אנחנו לא נעמוד בזה. לא נעמוד בזה. אנחנו נצטרך להסתכל על הילדים והנכדים שלנו בעיניים, כל חבר וחברת כנסת, ולהגיד להם למה אנחנו לא עשינו שינוי במדינת ישראל. זה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו פה. לא לפחד גם להרים את היד כשלא צריך, לא לפחד. תהיו מספיק חזקים. תודה.

חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח.

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל שיר, היא דיברה, לא? חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

כל מי שמכיר אותי יודע שאני חובבת מִחזוּר,

דברים. אז היום אני רוצה למחזר לכם נאום, גם זה סוג של מחזור. הנאום הזה נכתב בפברואר 2008,

חשוב שתשמעו אותו. אני בטוחה שתתחברו למסר של הנאום הזה: "אני חייב להגיד לכם שגלגול כזה של אחריות מצד המפקד עוד לא ראיתי מימיי. אנחנו נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום. לא אצלך, מר" אני אגלה אחר כך, "אצלך לכישלון יש הרבה אבות. הרבה הרבה אבות, חוץ מאב אחד. כולם אשמים, אתה מדבר על אחריות, אבל אחריות זה לא לדבר על אחריות. אחריות זה לשאת באחריות, זה להיות מוכן לשלם את המחיר על דרך ואמונה וגם על כישלונות. אבל אתה אינך מגלה אחריות כי אתה אינך מוכן לשלם שום מחיר. להפך, אתה קובל על כך שמישהו מעלה על דעתו שאתה צריך לשלם מחיר כלשהו. במקום זה אתה נושא נאום של עורך דין, אבל לצערי לא של מנהיג. ידידיי, כשהכישלון במלחמה הוא כל כך רחב, כל כך יסודי, כשהמחיר כל כך יקר שחלקים שלמים של הארץ נתונים יום-יום במשך שבועות באש טילים". אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת פוגל. דניאל, את מפריעה לי. "ידידיי, כשהכישלון במלחמה הוא כל כך רחב, כל כך יסודי, שהמחיר כל כך יקר שחלקים שלמים של הארץ נתונים יום-יום במשך שבועות באש טילים, הצעד ההכרחי המתבקש הוא החלפתו של ראש הממשלה שכשל", נאם ביבי נתניהו בשנת 2008, והמשיך: "אומרים לנו בציניות: מי שכשל, הוא זה שיתקן. אסור להחליף את הקברניט. זה בערך כמו להגיד אחרי אסון הטיטניק שאם הקברניט היה שורד, צריך היה לתת לו עוד אונייה. אבל יש משמעות עמוקה יותר, הרבה יותר עמוקה לכישלון מאשר גורלו של הקברניט, גורלו של ראש הממשלה. חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה, חיי האומה שלנו הם מסעו המופלא והמיוסר של העם היהודי", המשיך ואמר ביבי נתניהו, ראש האופוזיציה בשנת 2008. "מאבקים ואתגרים רבים עוד נכונו לנו. על הסיפון מתחלפים הקברניטים שאוחזים בהגה, אבל מטרתם תמיד חייבת להיות אחת: לא הישרדותם האישית, אלא הבטחת קיומו, ביטחונו ושגשוגו של עם ישראל. היום כבר ברור, איך יכלה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה. כמה עוד החמצות עם ישראל יצטרך לסבול מצד הממשלה הזאת. אבל זה מה שקורה כשלראש ממשלה אין שיקול דעת, אין לו ראייה אסטרטגית, שהכול רדוד, חסר עומק ותועלתני. הוא משתנה חדשות לבקרים לפי הצרכים הפוליטיים. איזה הסבר אתם מספקים לציבור כשאתם נצמדים למשרדים? טובת המדינה לנגד עיניכם, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים לטובתכם אתם".

מכיוון שנגמר לי הזמן, אני אמשיך בחקיקה הבאה.

על זה נאמר: המשך יבוא. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ומעל הכול אזרחי ישראל היקרים, אזרחי ישראל הציונים, גם אתם שלא בחרתם בי ובחבריי, אזרחי ישראל חפצי החיים, אני פונה אליכם. בג"ץ, אדוני היושב-ראש, הוציא אתמול צו על תנאי בעתירה נגד החוק שהעברנו כאן בכנסת, חוק שקיבל את הכינוי "חוק אל-ג'זירה". אזרחים יקרים חפצי חיים, שם החוק הוא החוק למניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה. החוק רחוק מלהיות מושלם. היום הנחתי חוק הרבה יותר נוקשה. הממשלה, באישור בית משפט,

קבעה שאל-ג'זירה פוגעת בביטחון המדינה, על סמך חוות דעת ביטחוניות, והחוק הופל. אני חוזר שוב, שיהיה ברור: בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חוק שמגן על מדינת ישראל מפני כלי תקשורת זר אשר פוגע באופן ממשי בביטחון המדינה. חבר הכנסת ששון גואטה, זה מפריע לחבר שלך מהסיעה. אבל שמתי לב שאתה תמיד מעיר לששון גואטה.

יודע כמה הוא משלם לי על זה? והשאלה, חבריי: בשם מה? מה הזכות החוקתית של גוף זר לשדר במדינת ישראל ולפגוע בביטחונה? מה הזכות החוקתית שבכלל מתקיים דיון כזה? אבסורד מוחלט. המשמעות של צו על תנאי הופך למעשה את נטל ההוכחה. עכשיו הכנסת צריכה להסביר מדוע החוק לא יבוטל. הכנסת צריכה להסביר לשליטים הנעלים מדוע חוקים שנוגעים לשמירה על ביטחון המדינה, על החיים שלכם, אזרחי ישראל, מדוע החוקים האלה לא צריכים להתבטל כשאין שום זכות חוקתית שנפגעה. שום זכות. עכשיו, תחזיקו חזק: הצו על תנאי, מה הוא אומר? הוא אומר שמדובר בחוק תקדימי. תגידו לי, ברצינות, זה נימוק משפטי? יש חוק שאי-אפשר להגיד עליו שהוא חוק תקדימי? אזרחי ישראל חפצי החיים ודורשי הדמוקרטיה תומכים בי, לא תומכים בי, 71 חברי כנסת תמכו בחוק הזה, עשרה התנגדו. חבריי, נועה ארגמני הוחזקה בידי צלם אל-ג'זירה. מי יודע כמה מאחינו ואחיותינו מוחזקים על ידי עיתונאים וצלמים נוספים. עיתונאים של אל-ג'זירה השתתפו בטבח המזוויע, אבל לכנסת, ברוב של 71 10, הוצא צו על תנאי בחוק שנוגע לביטחון המדינה. אזרחי ישראל היקרים, אזרחי ישראל הציונים, אתם שלא בחרתם בי ובחבריי, אזרחי ישראל חפצי החיים, אני פונה אליכם: אני ממש לא העניין, זה לא שר המשפטים יריב לוין, לא יושב-ראש ועדת חוקה שמחה רוטמן. החזרת האיזונים בין הרשויות, והחזרת בג"ץ לתפקיד של בית משפט ששופט לפי החוק, הן לא רק צורך דמוקרטי, הן צורך קיומי, למען עתיד המפעל הציוני ועתיד העם הזה על האדמה הזאת. תודה רבה.

טוב, חבריי חברי הכנסת, יש שר מסכם? לא צריך. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66, הוראת שעה, חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. רגע, מישרקי עוד לא ישב.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס'

הוראת שעה, חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון),

2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 23 בעד, חמישה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66, הוראת שעה, חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון),

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

17) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש, תיקון והארכת הוראת השעה), התשפ"ד 2024. מדובר בהארכת הוראת השעה שנחקקה כחלק מחוק המאבק בכלי הנשק הבלתי-חוקיים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג 2023, וזאת על רקע הפשיעה הגואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט. מטרתה של הוראת השעה הייתה להעניק למשטרת ישראל כלי אכיפה אפקטיביים שיאפשרו לתפוס ראיות באופן מיידי, גם ללא צו בית משפט, במקרים המתאימים, כאשר יש חשש שהראיות יועלמו או ישובשו, באופן שיביא לעלייה בשיעור פענוח פשיעה חמורה ובהעמדה לדין, כמו גם לעלייה בהיקף תפיסת כלי הנשק ואמל"ח בלתי חוקיים, ובאופן שימנע וירתיע את העבריינים מלבצע עבירות אלו. הוראת השעה נקבעה מלכתחילה למשך שנה על מנת לבחון את התועלת שבמתן הסמכות החדשה למשטרה. הוראת השעה הוארכה אך לאחרונה לפרק זמן קצר עד יום 1 ביולי 2024, נוכח העובדה כי היה מדובר בפגרת הכנסת ולא הייתה אפשרות לקיים דיון מהותי בהארכת הוראת השעה בוועדה. כעת מוצע להאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות ממועד הפקיעה שנקבע במקור, מהטעמים שאפרט להלן. לגופה של ההצעה אציין כי במצב המשפטי שהיה קיים טרם תיקון הוראת השעה היו ארבע עילות לחיפוש במקום בלא צו בית משפט, אשר אופיינו בכך שבהתקיימן, הצורך לערוך את החיפוש הוא דחוף, ופנייה לבית המשפט לקבל צו חיפוש תסכל את מטרתו. הוראת השעה מאפשרת לשוטר לערוך חיפוש במקום ללא צו בית משפט בעילות נוספות לבד מהעילות הקיימות בפקודה כיום, זאת בשני מקרים נוספים. מדובר במקרים שבהם יש חשד לנשק בלתי חוקי בבית או במקום, או במקרים שבהם ישנו בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראיה לביצוע פשע חמור, לרבות עבירה של סחיטה באיומים וכן עבירות נשק.

נקבעו הוראות מיוחדות אשר יחולו על חיפוש שייעשה מכוח הסמכות החדשה כחלק מהוראת השעה. כך נקבע כי נדרש אישור קצין בטרם ביצוע החיפוש, נוספה חובת תיעוד לביצוע החיפוש מכוח סמכות זו בנוהלי המשטרה, וכן נקבעו מנגנוני דיווח ליועצת המשפטית לממשלה ולכנסת על מנת לפקח על יישום הוראת השעה. על פי הדיווחים שהתקבלו בהתאם להוראת השעה, במקרים רבים אכן נתפס תיעוד או מצלמה וכן נשק המהווים חלק מחומרי החקירה, ובחלק מהמקרים הוגשו כתבי אישום. כפי שנמסר ממשטרת ישראל, מבצע חרבות ברזל, אשר החל חודשים ספורים לאחר כניסתה של הוראת השעה לתוקף, השפיע באופן ניכר על הסטת משאבי הארגון כולו לצורך הלחימה, וכפועל יוצא מכך על הפעלת הסמכות החדשה. לנוכח זאת, הארגון כולו עסק בפעילות חירום לאומית, כך שליבת העבודה, ובכללה מיצוי החקירות, נדחקה בעומס הרב שהוטל על כתפי המשטרה. לפיכך לא מוצתה מלוא יכולת המשטרה לשימוש בסמכות החדשה. על כן נדרש כעת פרק זמן נוסף על מנת לבחון את תועלתה של הסמכות החדשה לפעילות משטרת ישראל למיגור הפשיעה. לנוכח האמור, עמדת מערכת אכיפת החוק היא כי יש לאפשר המשך מתן הסמכות למשטרת ישראל לביצוע חיפושים בלא צו, בהתאם לעילות שנוספו בהוראת השעה, לפרק זמן נוסף של שנתיים, שיאפשר לבחון בהמשך אם יש לקבוע את הסמכות כהוראת קבע. במסגרת חוק המאבק תוקן גם סעיף 247 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1955, שעניינו חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה,

כי העילות שנקבעו בהוראת שעה יחולו, בשינויים מסוימים, גם לגבי שוטר צבאי, בתקופתה של הוראת השעה. הארכת הוראת השעה כמוצע תאריך גם את ההסדר בחוק השיפוט הצבאי, כמו גם את מועדי הדיווח. בהתאם לאמור, ובשים לב לכך שמבצע חרבות ברזל טרם הסתיים, מוצע להאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות לצורך גיבוש עמדה בנוגע לתועלת הגלומה בשימוש בסמכות החדשה. מכל הטעמים הנ"ל, אנו מבקשים מחברי הכנסת הנכבדים לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה. נעבור לדיון האישי. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חברת הכנסת כהן, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, מעשה בפרויקט תחבורתי בסדר גודל בינוני, לא ממש מסובך, שגם אותו הצליחה הממשלה הזאת להפוך לפארסה מסוכנת. משני צידי כביש מספר 1 במחלף ענבה התחילו לבנות גשר, כשהחיבור הסופי בין החלקים השונים מתעכב כבר 15, אומרים עַנַבֶּה. לא, אומרים גם ענָבָה.

לא, זה עַנַבֶּה. תודה רבה. ענבה, על שם התכונה של שרת התחבורה. חבר הכנסת קריב, ערב טוב. מה שלומך? אני בטוח שאתה לא רוצה להפריע לחברת הכנסת כהן, שעומדת פה מבוישת מהרעשים. לא, לא, ראיתי רגעים מביישים מאלה. היא מבוישת? היא מבוישת, אבל לא מזה. התחילו לבנות גשר, כשהחיבור הסופי בין החלקים השונים מתעכב כבר 15 חודשים. חלקי הגשר, גושי בטון גדולים, עומדים תלויים באוויר, נושקים, אבל לא נוגעים. החיבור מתבקש אבל לא מתממש. כמו היקום של מארוול והיקום של DC, כמו דבורה ופרח, שביניהם חלון זכוכית, כמו משה על הר נבו, רק בגרסת המחדל הרשלנית. ככה. עכשיו גושי הבטון הם מכוסים פשוט בפיגומים שצריך לפרק, והם מרחפים ככה מעל הנוסעים, מאיימים ליפול. והמפלגות החרדיות, שדעתן, כרגיל, חשובה מזו של אנשי המקצוע, החליטו לשנות את שיטת הפירוק. במקום שזה יקרה בלילה אחד בסופ"ש, כשהכביש סגור, זה יבוצע במשך שבעה לילות, כשבין לילה ללילה יישארו תלויים חלקי הקונסטרוקציה הזו שלא פורקו, בזמן שהתנועה מתחת נמשכת. עכשיו שימו לב מה נכתב רשמית על ידי החברה המבצעת: השינוי הפך את הפירוק למורכב ולמסוכן בהרבה, ויצר בהכרח סיכון לציבור הנוסע. כאילו לא היה כאן אסון מירון, שכחנו כבר. לא היה כאן אסון מירון, שהתרחש אחרי שהכתובת הייתה מרוחה על הקיר, וגבה מחיר יקר ביותר. כאילו לא הייתה פה השבת השחורה, אחרי שהתצפיתניות והקצינה ב-8200 ניסו שוב ושוב להזהיר. גם כאן מבטלים את חוות הדעת המקצועית, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, אבל עוברת ביום חול, כמובן. כי לעשות סיבוב יח"צ על החזרת החטופים בשבת מותר, אבל להתעקש פוליטית על שלום הציבור אסור. פיקוח יח"צ דוחה שבת, ופיקוח נפש,

הסיפור הזה, צריך לסיים. פשוט משקף את רוח התקופה שבה אנחנו נמצאים. זה מכיל בתוכו את התמצית של הריקבון המוסרי של ממשלת נתניהו, שתמיד, שוב ושוב, מעדיפה שיקולים קואליציוניים על פני טובת הציבור ועל פני חיי אדם, אבל עד הניצחון המוחלט.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום חמישי האחרון בתי הבכורה,

לא, עשיתי, של לב. ממשיכה, תראה, אדוני, בסופו של דבר אני בן אנוש. יש גבול לדברים שאני יכול להתמודד איתם מעל הדוכן. מיומן מיומן, לך אין גבול. לא, תנחה.

להמתין למה? גלעד, אתה רוצה, אני יכול להתחיל?

אני מבקש, אני אוסיף לך חצי דקה. תודה רבה. מעניין בבית הזה, זה בטוח. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום חמישי האחרון בתי הבכורה סיימה את לימודיה בתיכון,

בבית הספר אהל שם, טקס סיום מרגש. הטקס נפתח בדקת דומייה לזכר שבעה מבוגרי בית הספר, אחד מן התיכונים המובילים ברמת גן, שנפלו באירועי שמחת תורה ובקרבות חרבות ברזל. לפני שבועות מספר, בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, התכנסנו, חברי השכבה שלנו, באנדרטה בשבט הצופים שבו התחנכנו. כבר למעלה מ-30 שנים אנחנו מתכנסים במקום הזה ביחד עם משפחתו של אחד מחברי השכבה שנפל במלחמת לבנון השנייה ברצועת הביטחון, ועל האנדרטה נחקקו שני שמות חדשים של בוגרי השבט שנפלו בקרבות חרבות ברזל. ולמה אני מציין את הדבר הזה? ואני בטוח שרוב חברי הבית הזה יכולים לספר על מעמדים דומים. מכיוון שבמסגרת הדיון החשוב שמתקיים בנושא הגיוס לצה"ל והחקיקה שתובא לכאן הערב, ההחלטה שתובא לכאן הערב, ישנו מנהג נפסד של חלק מחברי הכנסת, ושמענו את זה הערב, לסלף בלי בושה את הנתונים לגבי השירות הצבאי ביישובים ובערים שונים במדינת ישראל, בלי בושה, להוציא את דיבתם של קהלים ישראליים רחבים, שרתומים למשימת ביטחון ישראל באמצעות גיוס, באמצעות התנדבות ללוחמה, באמצעות יציאה לקצונה. ונהיה כאן באמת איזשהו מנהג שבו הדוכן סובל הכול. וכך למשל, בעיר תל אביב, שבה ישנם למעלה מ-75% גיוס, מוציאים את דיבתה של העיר תל אביב, בשעה שיש מיצוי ללחימה בקרב המתגייסים מתל אביב שלא נופל ממיצוי הלחימה בהרבה מאוד ערים שמזוהות כערים ימניות או כערים ליכודיות. ומי שמסתכל על הרשימות, על הנתונים של אגף כוח אדם על 20 הערים והיישובים הגדולים בישראל, לגבי הגיוס, ימצא שם הרבה מאוד ערים שעל פי תוצאות הבחירות מזוהות עם המרכז-שמאל, כשם שיימצאו שם הרבה מאוד ערים ויישובים שמזוהים עם הימין. עכשיו, בהחלט, כשם שבני הקיבוצים והמושבים, במשך עשרות שנים, השיעור שלהם ביחידות הלוחמות וגם, לצערנו, בקרב הנופלים, היה גבוה מחלקם באוכלוסייה, היום בהחלט, וצריך להודות בזה, הדבר צריך להיאמר ביחס לתושבי היישובים שמזוהים עם הציונות הדתית. אף אחד לא נוטל מן הציונות הדתית את העובדה הזו. אבל לבוא ולומר במסגרת הדיון בצורך להרחיב היום את שורותיו של צה"ל בעשרות אלפי חיילים, בשעה שיש 66,000 בעלי פטור, לקשור את הדיון הזה להוצאת דיבתם של צעירים וצעירות בערי המרכז, בערים שמזוהות עם המרכז והשמאל מבחינת דפוסים פוליטיים, כאילו בערים הללו יש דפוסים נרחבים של השתמטות מגיוס, מדובר בשקר. ומכיוון שבחיפוש פשוט בגוגל מוצאים את השקר הזה, חברי הכנסת שעולים לכאן ומפיצים את השקר הזה פוגעים בחוסנו של צה"ל, פוגעים בכבודם של חיילים ושל מפקדים ופוגעים בכבודן של משפחות שכולות. את הוויכוח בינינו על ההצבעה הערב צריך לנהל בלי לרמוס את כבודם של כל הקהלים הישראליים שמתגייסים, משרתים, יוצאים לחזית, ולצערי, גם משלמים מחיר כבד.

אני חושב שכדאי אולי, חבר הכנסת קריב, שבכלל נשתדל לנהל את הוויכוח בינינו בלי לרמוס אף אחד. לזה אני בהחלט מסכים. עזרו לך הסימנים שעשיתי לך? הכניס אותך לזמנים? טלי, את סמל לתמיכה, חבר הכנסת כסיף. ישר כינס אותך, הידק אותך, ראית, שמת לב. זה ניואנסים כאלה.

תמשיכי כך. היושב-ראש, חברי הכנסת, "מצעד הדגלים ביום ירושלים הוא מדחום מדויק למצבה של החבר הישראלית. הוא מודד את רמות השנאה, הגזענות והאלימות בחברה הציונית-דתית, ואת הסובלנות של המשטרה ושל שאר החברה הישראלית כלפי התופעות האלו. הפרוגנוזה השנה היא סופנית. המצעד שצעד אתמול היה מהאלימים והמכוערים שראיתי, וראיתי את כל המצעדים ב-16 השנים האחרונות." כך כתב עיתונאי הארץ ניר חסון,

שגם הותקף על ידי הפורעים במצעד הפיגולים המבאיש. קריאות נאצה, שיישרף לכם הכפר, השחתת רכוש, השלכת זכוכיות, התקפות ויריקות על עיתונאים ופלסטינים. ואיזה סמל הונף קבל עם וכבוש על חולצות, דגלים ומדבקות של הפורעים? סמל האגרוף הכהניסטי של ארגון הטרור כך. "החידוש שהביא השנה המצעד הוא נרמול סופי של הכהניזם. חולצות ודגלים עם האגרוף המוקף במגן דוד שינו את צבעם והתמזגו עם דגל הלאום, מדינת כך" דיווח אורי ארליך ב"זמן ישראל". את תמונתו של כהנא וסמל כך הניפו הפורעים במצעד הפיגולים באין מפריע, חרף היותו סמל של ארגון טרור בלתי חוקי לפי הכרזה של ממשלת ישראל. את הפיגול המבאיש הזה, עבירה פלילית של הזדהות עם ארגון טרור, לא מנעה ולא עצרה המשטרה. בדיוק כפי שלא מנעה מנוער הזוועות הכהנאי להתפרע כאוות נפשו. כנראה שהייתה עסוקה בהכאת רופאים ומעצר משפחות חטופים הנלחמות על חיי יקיריהן. תורת כהנא היא "תורת גזע כמו חוקי נירנברג", אמר הרב בני לאו בהתבססו על מסמך שערך חבר הכנסת לשעבר מיכאל איתן מהליכוד, שבו ביצע השוואה בין חוקי נירנברג של גרמניה הנאצית לבין הצעות חוק שהשיקוץ כהנא ניסה לקדם בכנסת. ואם תורת כהנא היא תורת גזע, האין נובע שמצעד חסידיו הוא מצעד גזע? מצעד טומאה ששר כהניסט נתן לו הכשר לצעוד בתוך הרובע המוסלמי, כפי שבסקוקי, אילינוי, ביקשו ניאו-נאצים אמריקאים לצעוד במרכז פרבר יהודי עם סמליהם המתועבים. במה נוער הזוועות של מצעד הפיגולים שונה עם אגרופו הכהניסטי? איזה חילול שם היהדות והמוסר האנושי במפגן בריונות ואדנותיות אלים, שמזכיר התפרעויות המון מוסת ואלים מימים אפלים בהיסטוריה של העם היהודי. חרפה על ראשנו. חבר הכנסת מנסור עבאס,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שוב אנחנו דנים כאן בחוק שלכאורה הוגש לכנסת והוצג, והובטח שהוא יהיה בשורה טובה במאמץ למיגור הפשיעה והאלימות, כמובן שבמיוחד בחברה הערבית, כי שיעורי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לאין שיעור גבוהים ביחס לאוכלוסייה הכללית.

אנחנו אחרי התקופה הראשונה של החוק, שהוא הוראת שעה, חוזר לכנסת ומבקשים להאריך אותו למשך שנתיים כדי לבחון שוב אם הוא תורם, עוזר להביא תוצאות יותר טובות במיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אני חושב שהנושא הזה הוא נושא כאוב,

והוא נושא שמהווה אחד הסימנים לכישלון הערכי והמוסרי וגם הממשלתי של ממשלת ישראל, ממשלה שמאפשרת לארגוני פשע להשתלט על החיים של חלק מהאזרחים. אנחנו משלמים בחיי אזרחים רבים, עשרות רבות. ב-2023 העלייה בפשיעה והאלימות הייתה 130%. לעומת הירידה שהייתה ב-2022, בצל הממשלה הקודמת, אנחנו ראינו עלייה תלולה ב-2023 בצל ממשלת נתניהו-בן גביר. ב-2024 אנחנו לקראת עלייה נוספת בשיעורי הפשיעה והאלימות בתוך החברה הערבית, והסיבה ידועה: מצד אחד, ארגוני פשע משתלטים לנו על החיים, מצד שני אין ממשלה, אין משילות,

והפקרות מוחלטת של ממשלת ישראל לגבי המחויבות שלה כלפי הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל.

אני בעצם שואל את עצמי מה תכליתו של החוק הזה חוץ מהמחויבות להאריך ולא לבטל אותו כהודאה על כישלון מוחלט בכל המדיניות שקשורה למיגור הפשיעה והאלימות. אני מצפה גם מחברי הכנסת בקואליציה עצמה, שיש להם אחריות, הם בחרו את הממשלה הזאת ויש להם אחריות כלפי כל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, להגיד את דבריהם ולצעוק את הצעקה שאנחנו כבר שנים על גבי שנים צועקים, ודורשים מהממשלה לתפקד בצורה ראויה,

חזקה,

מול ארגוני הפשע, ולא לאפשר להם להשתלט על החיים. אני לא מאותם אנשים שחושבים בצורה של תיאוריית קונספירציה, אבל בהחלט, אנחנו מחפשים כל הזמן תשובות, אדוני היושב-ראש, למה ממשלת ישראל, ממשלות ישראל לאורך שנים רבות, לא שלא מצליחות, הן יכולות, והן יצליחו להתמודד עם זה, אבל כנראה שאין רצון ואין מדיניות ואין, תודה. מי שידאג בממשלה לאיכות חייהם וביטחונם האישי של אזרחי מדינת ישראל הערבים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת עטאונה, אינו נוכח. נכנס ויצא. איפה השר? חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יש לי נאום כלכלי, למרות שאני חושב שכולנו עדיין תחת הרושם של הנאום ההזוי והמטורלל של אושר שקלים, אבל בכל זאת.

הלילה הכנסת צפויה להצביע על החלת דין רציפות על חוק ההשתמטות הבזוי, שאני באמת לא מצליח להבין כיצד לכם, הקואליציה, יש את החוצפה להעלות אותו להצבעה בעת הזאת, אבל זה שלכם, והציבור ישפוט. אני רוצה לדבר על נושא שקשור בחבל הטבור לנושא הגיוס, אני רוצה לדבר על מדיניות הממשלה ביחס לחברה החרדית

ממשלות ישראל לדורותיהן, והממשלה הזאת באופן מיוחד, מממנות בתי ספר של המגזר החרדי שאינם מקנים לתלמידים את הידע והכלים הנדרשים להשתלבות בשוק העבודה המודרני.

הממשלה מזרימה תקציבי ענק למימון אורח חיים שמעודד אי-תעסוקה. הזרמות אלו באות לידי ביטוי במגוון רחב של אופנים בתקנות של תקציב: מימון בתי ספר שאינם מלמדים ליבה וגם שלל קצבאות, הנחות והטבות מגזריות. לפי לא מעט הערכות,

גם דוחות של בנק ישראל, בממוצע משק בית חרדי מקבל מהמדינה 2,500 שקל בחודש כאשר משק בית יהודי לא חרדי משלם 2,200 שקלים בחודש. מדובר במתכון בטוח להידרדרות רמת החיים בישראל ולפגיעה מאוד קשה ביכולת המדינה לספק שירותים ראויים לאזרח. במקום לעצור את ההפקרות ברשתות החינוך החרדיות, שר האוצר תוקף את החשב הכללי וממשיך להשחית את תקציב המדינה. הממשלה הזאת, שמורכבת ברובה משרים מנותקים וחסרי כישורים, ממשיכה להרוס ולהחליש את כלכלת ישראל. אין כאן שר אוצר ואין כאן הנהגה כלכלית.

תנו לנו לשקם את ההרס שהשארתם כאן בכל התחומים.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת משה סעדה, אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי,

אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. מכובדי יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על השלטון המקומי הערבי. אנחנו כמה חודשים אחרי הבחירות. המועצות המקומיות הערביות, רובן באשכול סוציו-אקונומי 1 3. התקציב שלהן כולן, בגלל הקיצוצים בתקציב, הן לא יכולות לבנות תקציב לא גירעוני כדי שיגישו אותו למשרד הפנים ולאישור משרד הפנים. המצב במועצות המקומיות קשה מאוד. המצב הסוציו-אקונומי נמוך,

רובה מתחת לקו העוני, מעל ל-50% מהמשפחות הערביות מתחת לקו העוני. גביית הארנונה נמוכה, מתחת ל-50% גבייה, ויש הרבה הנחות ברוב היישובים הערביים. זה מביא אותנו להרבה מועצות מקומיות שלא מצליחות לשלם את השכר של העובדים. בעוד כמה ימים, ביום ראשון הקרוב, החברה המוסלמית תחגוג את עיד אל-פיטר, וזה אומר שהרבה משפחות לא יצליחו לחגוג את החג כי חלק גדול מהמשפחות המועסקות בתוך השלטון המקומי לא יקבלו שכר. אנחנו שואלים איפה שר האוצר, שהיה היום כאן, הגיע לוועדת הכספים ולא נתן שום דיווח על המצב הכלכלי של המדינה ועל הקיצוץ במענקי האיזון, במענקי האיזון התוספתיים, שהם החמצן לאותן מועצות מקומיות, וזה אומר דורשני. הגיע הזמן לטפל בצורה רצינית בכל הנושא של השלטון המקומי בחברה הערבית.

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת מתי צרפתי הרכבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, 248 ימים 120 חטופות וחטופים עדיין נמצאים בידי החמאס. 646 חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים איבדו את חייהם מאז ראשית המלחמה. ביום שישי האחרון אלירן מזרחי, לוחם מילואים בן 40, אב לארבעה, ששירת בעזה חמישה חודשים, הוכר כפוסט-טראומטי, קיבל צו 8 לשירות נוסף ברפיח, לא יכול היה לעמוד בזה יותר ושם קץ לחייו. ובמה אנחנו עוסקים היום? לא בשחרור החטופות והחטופים, לא בהשבת הביטחון לאזרחי המדינה, לא בהשבת השגרה לתושבי הצפון, לא ברווחתם של חיילי צה"ל, אלא בחוק שהוא חוק ביזיוני. חוק שמכשיר אפליה בין דם לדם, בין אלה שמתים בקרב ההגנה על המדינה לבין אלה שמשתמטים משירות וממש יורקים בפנינו ללא בושה. האמירה המצמיתה, "נמות ולא נתגייס" ואנחנו נתגייס ונמות. חברת הכנסת דיסטל אמרה קודם שיש פחד וחשש מאורח החיים, מפגיעה בחינוך, מה לגבי החשש של אימהות לשכול את ילדיהם? מה לגבי החשש של הורים לקבל את הבשורה המרה? בשבת של 7 באוקטובר המציאות במדינת ישראל השתנתה. מה שהיה פשוט לא יכול להמשיך. היום ברור שצה"ל זקוק ליותר חיילים, שאי-אפשר להעמיס עוד נטל על אלה שנושאים כבר בנטל הכבד מנשוא. אי-אפשר להאריך שירות לסדירים מעבר למה שיש. אי-אפשר להעמיס עוד ועוד ימי מילואים על אזרחים שעוזבים משפחות, מקומות עבודה, עסקים. היום זה ברור שחייבים לחלק את הנטל באופן שווה, שווה בין כולם. אני לא מטילה ספק בחשיבות לימוד התורה לעם ישראל, התורה היא חלק מהזהות שלנו כאומה.

המציאות היא שלומדי התורה העילויים האמיתיים הם מעטים, אותם אפשר להשאיר בישיבות, אבל לא את כל השאר. כולנו יודעים היטב שרוב הצעירים המקבלים בקלות בלתי נסבלת פטור מגיוס לא באמת יושבים בישיבות ולא באמת שוקדים על תורתם יומם ולילה. אני לא מאמינה לסיפור של אלפי לומדי תורה, זו פשוט הונאה, הונאה שחייבת להיפסק. החוק הזה שאנחנו עומדים להצביע עליו היום הוא הפקרות. חוק ששם את הפוליטיקה הקטנה מעל לחיי האדם. כל מי שיצביע בעד החוק הרע הזה, כולל אלה שהתנגדו לו נחרצות בעבר, מצביע רק מאינטרסים צרים, שותף להפקרות של עידוד ההשתמטות, עידוד הסרבנות ופשוט פוגע בביטחון המדינה.

משפט אחרון. אם יש בכם ואם יש לכם משמעות לחיי חיילי צה"ל ולעתידה של מדינת ישראל, שלא תהיה ידכם במעל, הצביעו נגד החוק הרע הזה.

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת. חבר הכנסת עמית לוי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, אני רוצה גם לענות לחברת הכנסת מתי שדיברה כאן, ושמענו לאורך כל היום את חברינו לאופוזיציה על ערך הגיוס לצה"ל. אז אני רוצה להבהיר כמה עקרונות שחשוב לומר אותם גם הלילה. קודם כול ולפני הכול יש חובה אזרחית מוסרית לכל אזרח למלא את חובותיו למדינה. אלה דברים פשוטים. היחסים בין האזרח למדינה זה לא כביש חד-סטרי של זכויות טבעיות. אלה זכויות מוקנות, יש זכויות ויש חובות והכל כפי שנקבע בתהליכים הדמוקרטיים, זה אלף-בית. יותר מזה, במדינה יהודית יש חובה נעלה מהחובה אזרחית, והיא חובה תורנית, ודווקא אלה שלמדו תורה ולומדים תורה אמורים לדעת שזו מצווה מרכזית, אולי הכי חשובה בתורה, להגן על העם, "עזרת ישראל מיד צר", לשחרר את הארץ מכובשיה הזרים. היה כאן כיבוש זר, כמו שאתם יודעים,

מנסור כאן. היה פה כיבוש זר, כיבוש מוסלמי ולפני כן היו כיבושים אחרים. זו מצווה תורנית חשובה במעלה להגן על המדינה היהודית, בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אפשר גם לחשוב על מסלולים שונים, שירות יותר ארוך בשילוב עם משימה לאומית, כמו שהיה בזמנו בנח"ל, בגרעיני הנח"ל, בישיבות ההסדר, עם חיול מהיום הראשון, אבל זה העיקרון הבסיסי הראשון. עיקרון שני, אם יש אי-התאמה לשירות ביטחוני מסיבות שונות, לציבור כזה או אחר, או אדם כזה או אחר, שר הביטחון, ועדת החוץ והביטחון יכולה לקבוע מסלול, רק הם אגב, לא וולונטרי, מסלול של שירות לאומי. עיקרון שלישי, מסלול של לימוד תורה. אמרה כאן מתי בצדק, היא הזהות הלאומית שלנו, היא התשתית של התרבות הלאומית שלנו,

עוד יומיים, אדוני, מחר בערב, מוחרתיים בבוקר, קיבלנו מתנה בהר סיני, מתנה שבלעדיה חיינו היו הרבה פחות משמעותיים. התרבות האנושית הייתה תוהו ובוהו בלי המתנה הזאת שקיבלנו בהר סיני, מה היה התנאי לקבלת התורה? ובאו כולם בברית יחד. כאיש אחד בלב אחד.

דרך אגב, יח"ד, בראשי תיבות, גם אם יש חילוקי דעות, יש חילוקי דעות, חילוקי דעות ו"יחד",

תאמינו לי, איזה כנסת. אשמח להיות חבר בכנסת הביחד הזאת. איזה כיף, בואו, אתם רוצים לבוא אליי לקפה? למה לא?

אבל באיזו כשרות, נאור? באיזה כשרות הקפה? קפה זה חלבי, סליחה, סילמן, פיתה עם חומוס, בסדר? מה שאתה מזמין, נגיע, כל עוד זה מאהבה. עד כאן פסוקו של מקום, פסוקו של יום. אצלנו נאור, חילוקי הדעות הם לא במהות, הם לא בזהות הלאומית שלנו. אין אחווה על תנאי נאור שירי, אין זהות על תנאי. הדבר העמוק הוא הדבר המשותף, כל הדברים האחרים אפשר לדון בהם, לא רק על כוס קפה, זה צריך להיות כאן בכנסת.

הייתי מאוד שמח את העקרונות האלה שאמרתי כאן, שבעיניי הם העקרונות הקובעים, להחיל כאן ועכשיו. אני יכול להבין את כל מי שרותח דמו שזה לא כך, אבל אנחנו לא מחוקקים בחלל הריק, אנחנו אחרי שלושה-ארבעה דורות שלא מתגייסים, שלא בצדק, כמו שאמרתי, ולכן צריך למצוא את הדרך הנכונה, את הדינמיקה, שתוביל, גם אם היא תיקח זמן, לגיוס של כולם לצבא.

עוד משפט אחד, ברשותך, כי הפריעו לי. מכל הטפות המוסר של היום, אני חייב לומר שהדבר הכי מעורר תמיהה, אני אומר בלשון עדינה, היא זו של בני גנץ, ששמענו אותו השבוע. שמענו אותו, ואחר כך את דף המסרים הזה שמענו מכל החברים, על ערך הגיוס. ואני אומר: הרי בני גנץ, אתה בקולך אמרת, ספי עובדיה השמיע את זה ברבים, אני מצטט: "אני שולח לכם" למפלגות החרדיות, "דף ריק, חתום למטה 'בני גנץ', שני-שליש דף שלכם, תמלאו מה שאתם רוצים". כלומר, כל המילים הגבוהות, כל הדיבורים הגבוהים, בסוף שירתו, איך הוא אומר, ממלכתיות, שירתו, וגם היום משרתים, את הפלת הממשלה. כלומר, היית חותם על הכול, והרי תחתום על הכול בעתיד, אז המניות קצת יורדות, ואז אתה בא לכאן ומטיף מוסר? אז אני אומר שוב: העקרונות המוסריים צריכים לחול. לצערנו, כמו כל חוק, אי-אפשר להחיל אותם באופן אפקטיבי כאן ועכשיו. נעשה צעד אחד, וצריך לעשות הרבה עבודה כדי שהציבורים שלא מתגייסים היום, ושלא בצדק, אכן יעשו זאת.

תודה רבה. וכעת לדוברת הבאה, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן,

חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר. מוותר, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי שטרית, מוותרת. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר. יש מי שרוצה לסכם את הדיון? אין. כעת אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 17) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש, תיקון והארכת הוראת השעה), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

17) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש, תיקון והארכת הוראת השעה), התשפ"ד 2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. 21 בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 17) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש, תיקון והארכת הוראת השעה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. כעת, חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על

לרשותך עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, החוק הזה הוא חוק לכאורה קטן, אבל הוא נוגע בהמון חיילי מילואים ותפקידו להראות הערכה, להראות הוקרה. למי שלא מכיר, אני אזכיר שוב: חייל מילואים, לא רק במסגרת חרבות ברזל אלא בכלל, שמגויס לשירות מילואים, יוכל לנסוע ללא עלות בכביש 6. הדבר הזה מתקף את ההוקרה ואת החבות המאוד-מיוחדת שיש לנו, אפשר במנהרות הכרמל? אני לא יודע על מנהרות הכרמל. זה כביש 6. אני לא בטוח שזה לא מנהרות הכרמל. לא, זה לא כולל, זה לא כולל. זה חברה שונה, נכון, זה זכיין אחר. זה לא, זה כביש 6. אנחנו נחשוב. יש לנו אירוע תקציבי לא פשוט עם זה, אז קודם כול נתגבר על זה.

בדיוק. זה לנושא הזה. ברשותכם, מכיוון שהנושא החם היום זה נושא חוק הגיוס, נראה לי חשוב לתת הסבר, קצת על הרציונל של החוק הזה בעיניי,

אני מתכוון לתמוך היום בקריאה הראשונה בחוק, מעבר לעובדה שאני חלק מהקואליציה וכו'. מתווה גיוס זה צו השעה. אני חושב שברור לחלוטין שהנושא הזה של הגיוס, שלא טופל במסגרת חקיקה כבר למעלה מ-76 שנה, נכון להסדיר אותו. נכון להסדיר אותו לגבי כל הציבורים והמגזרים שלא משתתפים בנטל של התרומה למדינה ושל הגיוס, שזה גם הציבור החרדי, גם הציבור הערבי, וגם אותו ציבור שהוא רגיל, נאור, כמוך, כמוני, שמחליט מכל מיני שיקולים לא להתגייס. וזה מאוד מאוד קל היום לא להתגייס, זה לא כמו כשאני הייתי בבית ספר, אני חושב שזה גם לא כמו כשאתה היית בבית הספר. היום פחות או יותר כל אחד שלא רוצה להתגייס, פשוט לא מתגייס, ואת הדבר הזה צריך לשנות ואת הדבר הזה צריך לפתור במתווה אמיתי ונכון. ואחרי 7 באוקטובר ומאורעות שקדמו ל-7 באוקטובר, אם למדנו משהו, זה שמהלכים משמעותיים, מהלכים שנוגעים לציבורים גדולים ושנמצאים במחלוקת על ידי ציבורים גדולים, לא יכולים לבוא לידי הכרעה בגלל רוב כזה או אחר בכנסת.

אם הדבר הזה היה נכון ברור לחלוטין לגבי כל החקיקה המשפטית, ואתם פה עליתם על בריקדות סביב עילת הסבירות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אני חושב שלבוא ולדרוש איזשהו חוק שלפיו ציבור שלא התגייס בצורה מסודרת במשך 76 שנה, עכשיו פתאום יתחיל להתגייס, כי ככה החליטו כמה שופטים מהיום למחר, קרה משהו.

תכף אני אתייחס גם ל-7 באוקטובר. 7 באוקטובר הוא לא רלוונטי, ואני תכף אסביר לך למה 7 באוקטובר לא רלוונטי. בגלל שכמה שופטים החליטו להכניס את מדינת ישראל לתוך הטרלול הזה, זו לא הדרך וזו לא הסיבה. מתווה גיוס נכון צריך להיעשות דרך הסכמה ודרך הידברות, בדיוק כמו שדרשתם לגבי החקיקה המשפטית. על אחת כמה וכמה הנושא הזה נכון בעניין הגיוס. 76 שנה אין חוק גיוס, מטי. כמה שנים בג"ץ דן בזה ומבקש מהממשלה ומהכנסת,

זה לא קרה גם בממשלה שלכם. מטי, זה לא קרה גם בממשלה שלכם. ואתם היום רוצים להצביע נגד חוק שאישרתם בממשלה שלכם.

יודעים. הכול בסדר. הפוליטיקה היא דו-כיוונית. כמה שנים הבית הזה נדרש? 20 שנה, הכול נכון. זה נדרש. אבל לא כאשר אנחנו בעיצומה של מלחמה. חסרים חיילים.

חסרים חיילים, וזה לא יביא ולו חייל בודד אחד. לא יהיה מצב, בין אם יהיה חוק ובין אם לא יהיה חוק, ולא משנה מה תגיד היועצת המשפטית, לא משנה מה יחליטו שם האנשים בגלימות בבניין ליד, לא יהיה מצב שיתחילו לגייס פה אנשים בכפייה, זה פשוט לא יהיה. ולכן זה לא ישיג שום תועלת. חוץ מלהרבות ריב ומדון, חוץ מלא להביא פתרון אמיתי, חוץ מללבות את אש השנאה, שגם ככה קיימת, זה לא יביא שום דבר. הפתרון הוא פתרון מוסכם, פתרון שצריך לבוא דרך הידברות. הוא לא פתרון שיבוא כי יש כמה פנטזיונרים שיושבים בבית המשפט העליון שהחליטו שעכשיו, מכל התקופות, עכשיו מדינת ישראל צריכה לטפל בזה, זה לא יהיה.

אני יודע שזה קשה לך לשמוע,

אני יודע שזה קשה לך לשמוע. איך אתה מדבר על שנאה ועל הסתה,

אני מדבר, לא, זאת הסתה.

לא, זה לא.

לבוא ולקרוא פה שאנחנו מספסרים בדם, זאת הסתה. לבוא ולהגיד שלא משחררים חטופים בגלל שיש נטייה כזאת או אחרת, זאת הסתה.

לבוא ולהגיד שאנחנו מפקירים חיילים, שאנחנו יורקים בפרצוף של החיילים, זאת הסתה.

לבוא ולקרוא לשופטים "פנטזיונרים" זאת לא הסתה, זה ויכוח לגופו של עניין. די, די, מספיק, לא, לא מספיק, לא. אתה תקשיב גם אם לא נעים לך. אתה תקשיב גם אם לא נעים לך. עכשיו אין הסתה?

יפה, אז אל תפריע לי. אל תפריע לי, אל תפריע לי, בבקשה.

אני אדבר כפי שאני מוצא לנכון. אתה לא יכול מצד אחד להגיד "הסתה",

ומצד שני לדבר ככה.

לאנשים הנכונים. מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, אבל זה כבר לא עובד הדבר הזה. זה כבר לא עובד.

ההתנשאות הזאת, הביטול הזה של כל דבר אחר חוץ ממה שאתה חושב, הוא כבר לא עובד והוא לא יכול לעבוד. הדרך להניע כל תהליך, הדרך להניע כל מהלך, בטח כזה שמשפיע על ציבורים וצריך להשפיע על ציבורים, לא על ציבור ספציפי שאתם, עכשיו נוח לכם, אלא על ציבורים שלמים שלא מתגייסים כבר 76 שנה, לבוא ולגייס אותם, חייב, כדי שהוא יהיה יעיל וכדי שהוא יהיה אמיתי, לבוא כתוצאה מהידברות

ולא כתוצאה מהחלטה פנטזיונרית של שלושה וארבעה שופטים מהיום למחר. הדבר הזה לא יעבוד. כן, וגם אתם, מטי אני אגיד עוד פעם: כשהייתה לכם ממשלת החלומות שלכם ללא חרדים ויכולתם לקבוע מה שאתם רוצים, לא עשיתם את זה. לא רק שלא עשיתם את זה, אתם הצבעתם בעד החוק שאתם מתנגדים לו היום ועולים על בריקדות כאילו זה הדבר הכי גרוע שקרה לאנושות. כי הנסיבות השתנו, אבל אתם הצבעתם נגדו.

הסברתי, אבל זה לא יביא לך ולו חייל בודד אחד. זה לא יביא לך ולו חייל בודד אחד. מה זה יעשה חוץ מאני לא יודע מה? זה הרי חוק לא ישים. זה חוק לא ישים בצורה שלו כרגע. לכן מה שצריך לעשות זה להיכנס לתהליך הידברות רחב. אין לנו ברירה אחרת. נכון שיש מחלוקת, אני גם מסכים שהמצב שבו יש ציבורים שלמים שפטורים מגיוס לא יכול להימשך. אני מסכים עם זה לגמרי, אני רק לא חושב שהדרך היא הדרך הזאת, וזו הסיבה שאני אצביע היום בעד החוק.

מה עשית שנה וחצי? מה עשית שנה וחצי בממשלה הזאת? תודה רבה. מה אתם עשיתם, מטי? מה אתם עשיתם?

הייתה לכם ממשלה אחרת, ממשלת החלומות, מה עשיתם? בשנה וחצי האחרונות,

נו, יפה, איפה היה?

איפה כולנו היינו עם זה? איפה היינו כולנו?

מישהו העלה איזה חוק על זה?

אנחנו לא היינו בסדר, אתם לא הייתם בסדר, כולנו לא היינו בסדר. הדרך לבוא ולפתור את זה באמת, באמת, היא דרך הידברות. יש לך באמת מחלוקת על זה? כן, כמו הרפורמה המשפטית. נכון, אני מסכים.

אני מסכים. מה אתה רוצה? התחלתי בזה, התחלתי בזה. שרת התחבורה מדברת אחר כך? רשום: שרת התחבורה. תודה רבה. וכעת נעבור לדיון האישי. אחרי הדיון האישי. חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, כבוד יו"ר הישיבה, תודה, כנסת נכבדה. המציאות המוכתבת לנו בגלל היעדר ההכרעות שנעשו כאן במשך שנים רבות היא מציאות שאי-אפשר יותר לטאטא, אי-אפשר יותר למרוח, וחובה עלינו להכיר בה ולתקן אותה. המציאות הזאת אומרת שמה שהיה הוא לא שיהיה, לא רק באי-שוויון בנטל שמבקשים להעמיק כאן. הרי תמונת המראה של חוק ההשתמטות היא הארכת הוראת השירות, היא העמקת האי-שוויון, היא פגיעה קשה ביכולת ההשתכרות של חיילי המילואים, פגיעה כלכלית קשה במשק, פגיעה קשה במשפחות, פגיעה קשה בחיילים. מדינת ישראל זקוקה להכרעות. מאז שקמה הממשלה הזאת למדנו את זה בצורה הברורה ביותר כשהחליטו לתקוף את הדמוקרטיה הישראלית, את ערכי הליבה של האומה, ולהחריב את ישראל כפי שאנו רואים אותה וחולמים אותה. ההכרעות הללו הן בכל גזרה. ממשלת הימין על מלא מלא מלא מובילה את ישראל להכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הכרה שסותרת את כל האינטרסים של המדינה הזאת, ועלולה לפגוע בנו,

בכל אחד ואחת מאיתנו, רק בגלל שהם לא מעיזים להסתכל למציאות בעיניים ולהכיר את האופציות הקיימות, לדון ביום שאחרי, לדון בברית אזורית שתיתן כאן מענה לכל הסוגיות הביטחוניות והמדיניות, כמובן, לחזק את הדמוקרטיה הישראלית, שהיא היום דמוקרטיה מתגוננת לחלוטין, שיש מי שרוצים להפוך אותה לדמוקרטיה אלקטורלית בלבד, חסרת כל איזונים ובלמים, חסרת כל אותו מטען שהופך אותה לדמוקרטיה ליברלית להתפאר בה.

יש מה לתקן,

בוודאי אבל בתיקון שצריך לעשות כאן,

צריך לחזק את המנגנונים הדמוקרטיים בישראל, את הזכויות וההגנות שלנו מפני מנהיגות מסוכנת שמבקשת לכלות את המדינה. וכמובן, חובה לשקם את הכלכלה הישראלית, ויותר מכול, את אחריות המדינה לאזרחיה, לשקם את המערכות הציבוריות והחברתיות כי, מה לעשות, אי-אפשר להזניח ולייבש ולהרקיב את השירות הציבורי במינויים פוליטיים ומושחתים ולצפות, לצפות שזה יעבוד. מדינת ישראל חייבת להחזיר את הערבות ההדדית הבסיסית בין המוסדות והמערכות לבין האזרחים. את כל הדבר הזה עלינו לכונן כאן מחדש, ולייצר פה מדינה שתשאף להיות חברת מופת, שתחתור להסכמות אמיתיות, שתייצר כאן ממלכתיות משותפת חדשה, ומשם גם נגיע לאחדות. את כל זה אנחנו צריכים לעשות.

תודה רבה. כעת הדוברת הבאה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת איימן עודה, מוותר, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אינה נוכחת, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, גברתי, לא כבוד השרה, אני לא יכול להגיד לשרה שהגיעה בזכות שוחד "כבוד השרה", עם כמה שאני מכבד את כל השרים.

חצוף. ואני רוצה להגיד משהו לחבר הכנסת מלביצקי, חנוך אוקיי, הוא לא רוצה לשמוע, הוא צודק. אני בנושא החרדים הלכתי הכי רחוק שאפשר ללכת, כן, כן.

לזה כל השנים. כתבתי מאמרים, כתבתי תוכנית. קרא לי ראש הממשלה אהוד אולמרט, בגלל זה הבאת את זה כל השנים בממשלה.

קרא לי ראש הממשלה אהוד אולמרט, גב' סילמן, הייתי שותק במקומך.

ואמרתי לו: תשמע,

אמרתי לו: תן לחרדים עשר שנים לעשות מה שהם רוצים,

אפרופו הרעיונות שלך, של ללכת בטוב. בגלל זה אתה הלכת בטוב. מי שרוצה, שילך לישיבה, מי שרוצה, שיבוא לצבא, כן, בטח. מי שרוצה, שילך לעבוד. אמרו לי: מה יהיה פה בעוד עשר שנים? אמרתי בכאב גדול: תהיה חברה אחרת. הם ילכו לצבא, לעבודה, החלק שילכו יפגשו אותי, אותו, את הילדה שלה ויגידו: ואללה, אפשר להיות יהודי גם בצבא, אפשר גם לשמור מצוות בצבא. אמר לי ראש הממשלה: אני קונה את זה, הם לא יקבלו את זה. הלכתי לשבע ברכות בש"ס, אטיאס פוגש אותי, ואמרתי לו: הינה, עשר שנים תעשו מה שאתם רוצים. הוא אמר לי: אנחנו נתנגד. אמרתי לו: למה? הוא אומר לי: בגלל שאתה צודק. יעזבו את הישיבות. אמרתי לו: אתם רוצים להפוך את הישיבה לבית סוהר ואותנו לסוהרים, שאם ייצאו החוצה יתפסו אותם? זה מה שאתם רוצים. בנינו את נצח יהודה. יצרנו תנאים שאין בבני ברק. בלי חובה, בלי כפייה, ברוח טובה, כמו שחבר הכנסת מלביצקי דיבר פה. הוא רק לא מבין שיש לנו ניסיון של הרבה יותר שנים, ושכבר הכול הצענו. אני מסכים: אי-אפשר לגייס בכפייה חרדים.

אני רוצה רק דבר אחד: אל תלבינו את זה בחוק כדי שאת הכספים לא ייתנו להם. זה לא יביא מחר חטיבות של חרדים, אבל לאט-לאט. הילדים שלנו, כשאתם אומרים שהגשתם הצעת חוק, עשו 28 ו-35 ימי מילואים אם חבר הכנסת מלביצקי יודע, אבל הילדים שלי אחרי 150 יום מקבלים לפני שבוע צו לעוד חודש,

אז אתם משווים את הזמנים? תתביישו לכם.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק,

אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על נושא שבין כל הנושאים שמתעסקים בהם במדינה הוא כמעט לא בא לכותרות, וזה נושא תאונות הדרכים. לפני כמה שעות הייתה תאונה קטלנית קשה בכביש 25 בנגב, ונהרגו שני צעירים מהנגב, מערערה בנגב, ומכאן אני רוצה לנחם את המשפחה, (אומר בערבית: לומר את תנחומיי למשפחת אבו עראר.) תאונות דרכים הן אחד מגורמי המוות העיקריים במדינה. עד 26 במאי השנה נהרגו כ-177 בני אדם בתאונות דרכים. לפי דוח מבקר המדינה, הוא כתב בכותרת: בלי תוכניות מתוקצבות ובלי מחויבות אמיתית של השרים בישראל, ישראל נכשלת במאבק בתאונות הדרכים. הקיצוץ ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה בחיים. זה גם נושא חשוב שצריך לטפל בו כדי לחסוך חיים.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, מוותרת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חבר הכנסת אלון שוסטר,

חברת הכנסת קטי שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, מוותר, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על כמה גיבורים שקופים שמסתובבים בינינו, לצד הגבורה הבלתי-נתפסת של פקד ארנון זמורה ז"ל ושל כל אותם גיבורים אלמונים שיחד איתו חילצו את ארבעת החטופים בשבת האחרונה. ישנם עוד לוחמים רבים ואמיצים שמסתובבים בינינו, שלקחו חלק במבצעי חילוץ אחרים שלא בהכרח צלחו, אבל הם שילמו מחירים על הניסיון, והם היו מוכנים להקריב הכול, להקריב את חייהם ממש, בשביל לנסות ולחלץ חטופים מהגיהינום בעזה. אי-אפשר לציין את שמותיהם, על רובם כנראה לעולם לא נדע, אבל יש כאלה לא מעטים. מעל במה צנועה זאת אני רוצה להודות להם, ואני בטוח שיצטרפו אליי חבריי וחברותיי מכל סיעות הבית. להודות לכל אותם גיבורים אלמונים שצעדו אל תוך התופת בניסיון לחלץ חטופים ושכנראה לעולם לא נדע על זה. חלקם מסתובבים בינינו עם צלקות ועם פגיעות פיזיות שילוו אותם כל ימי חייהם, וכנראה שלעולם לא נדע מי הם ועל הגבורה שלהם, אבל הם קיימים והם ממשיכים כל יום לפעול ולעשות בגבורה בלתי נתפסת. אני רוצה בשם הבית הזה להודות להם. להודות להם על האומץ, על הגבורה, על הנכונות להקריב הכול. התברכנו שיש לנו אנשים כאלה אצלנו כאן במדינה, שנלחמים כל יום על הקיום שלה. אז תודה רבה לכל אותם גיבורים אלמונים. תודה רבה. כעת לדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. כעת נעבור, כרגע הודעה של הממשלה. טוב, אז ככה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, על דעת שר האוצר, דב. דב מלביצקי. תודה על ההערה, נאור שירי. חשוב מאוד, חבר הכנסת נאור שירי. אני בניגוד לחבר סיעתך אלעזר שטרן, שאומר לא "גברתי", ולא "השרה" אני מוחלת וסולחת לו, בטח על התנהגות שהיא לא ראויה בבית הזה. אגב בפוסט שהוא כתב בעבר על התבטאויות בנושא של גריסת תלונות אנונימיות על כל מיני הודעות הוא אמר: אני לא תמיד פוליטיקלי קורקט, ולא תמיד מתנסח היטב, אז גם פה אנחנו סולחים לחבר הכנסת אלעזר שטרן. כנראה שהוא באמת לא תמיד פוליטיקלי קורקט ולא תמיד מתנסח היטב. מה גם שאותו אחד שיכול לתקן בעבר ולהביא חקיקה ולהביא דברים ולעשות שינויים, בטח בתור אחד שהיה בצבא, בטח בתור אחד שהיה בממשלה ושר המודיעין ולא הביא את זה. אז על דעת שר האוצר, אני מבקשת להודיע לכנסת כי להצבעה בקריאה הראשונה הממשלה מסכימה לעלות התקציבית של הצעת החוק, ולכן גם תומכת בה. תודה רבה. חבר הכנסת חנוך, רוצה לסכם?

תודה. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות, שכחתי לעשות את זה קודם, להודות ליושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן על התמיכה שלו במהלך החוק, להודות ליושב-ראש הקואליציה אופיר כץ על העזרה הגדולה ולשר האוצר על ההיענות למטרה התקציבית.

חבריי חברי הכנסת, נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון מס' 5) (החזר הוצאות אגרה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה

את הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון מס' 5) (החזר הוצאות אגרה לחיילי מילואים), התשפ"ד 2024, לוועדת הכלכלה

בעד, חמישה נגד. אני קובע כי הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון

2024, אושרה בקריאה הראשונה, ותחזור לדיון בוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. וכעת, מאחר שהוזכר שמו של חבר הכנסת אלעזר שטרן הוא מבקש להגיב.

אני אגיד עוד פעם, קשה לי להגיד על שרה או שר שהגיעו לתפקיד שלהם בגלל שהם לקחו שוחד, נתנו שוחד, סליחה, לקחו שוחד, להגיד: כבוד השרה. לא יודע, קשה לי להוציא מהפה, אני אומר לכם את האמת. אין לי כבוד. מה עוד, שאנחנו יודעים לאן זה דרדר את המדינה. מה היה פה במדרגות? "הייתי בסדר"? מה, אנחנו מפגרים? אני לא יכול להגיד "כבוד", כמה שיש לי ממלכתיות וכבוד לכל שר ושרה שיש לי איתם חילוקי דעות הכי גדולים שישנם. זה לא עניין של חילוקי דעות, זה עניין של ערכים בסיסיים, שאני מקווה שעוד יישארו במערכת הפוליטית, כמה שזה קשה. ומי שרוצה לשפוט אותי על מה שאמרתי ועל מה שאני מאמין, אני מציע לכל אחד לחכות. יש תהליכים, גם בבתי משפט.

עמדתי כאן מעל הדוכן הזה יותר מפעם אחת. אמרתי כאן: אם מישהי, מישהו, שמע אותי פעם מתבטא במונחים סקסיסטיים על מישהו או מישהי ב-40 השנה האחרונות, אמרתי את זה בכל ערוצי הטלוויזיה, אף אחת לא קמה, אף אחד לא קם.

מי שרוצה לעשות לי בית ספר על התנהגות ערכית זה לא מי שלקחה שוחד כדי להיות שרה במדינת ישראל, בגלל שזאת השפלה למדינת ישראל, ופוגע בכולנו, וקודם כול פוגע או פוגעת במשמעות של מה זה שר במדינת ישראל. תודה, אדוני. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, המליאה יוצאת להפסקה עד חצות. (הישיבה נפסקה בשעה 21:32 ונתחדשה בשעה 00:00.) חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום הוא הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב 2022. כמה סיעות הגישו את התנגדותן להודעה.

שנתחיל, אני בטוח, חבריי,

רגע, גלעד. רגע, גלעד, לפני שאתה מתחיל עם זה. אני רוצה, בשם כולנו, להביע את השתתפותנו בצערו של חברנו חבר הכנסת פורר על לכתו של אחיו. משתתפים בצערך. חבר הכנסת לפיד, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשהחוק הזה עלה פעם ראשונה ישב פה חבר הכנסת משה גפני ואמר, בעצם "אמר" זאת לא ההגדרה הנכונה,

ולא בפעם הראשונה, הבניין כולו הסתכל עליו, זה לא יתואר שמאיש כל כך קטן יוצא קול כל כך גדול. ואני רוצה לצטט את מה שהוא אמר פה מעל הדוכן. הוא אמר: אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית, על העברת החוק שעליו הוא הולך להצביע עוד שנייה, "חוק עלוב, מבזה, משפיל, אנטי-יהודי, אנטי-תורה, בושה וחרפה, רוצים לשלב את החרדים באורחות המדינה, לא נשתלב. אנחנו רוצים להתרחק מכם, אתם אנשים חסרי אידיאולוגיה". ציטוט מילה במילה של מה שאמר חבר הכנסת משה גפני, שעוד דקה ישב פה. לא במקרה הוא נשאר בפרסה להסתתר. עוד דקה הוא ישב פה ויצביע בעד החוק, שעליו הוא אמר: "אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית". ישב פה חבר הכנסת אריה דרעי, חבר הכנסת גפני, כרגע ציטטתי אותך.

עומד פה במליאה וצורח: "אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית" על החוק הזה. "חוק עלוב",

"מבזה, משפיל, אנטי-יהודי, אנטי-תורה, בושה וחרפה". אתה אמרת את זה על החוק. אז למה אתה נגד?

אנחנו העברנו את זה כי זה היה לפני 7 באוקטובר. מה ההסבר שלך? שינו את התורה? שינוי את עשרת הדיברות? היה אריה דרעי. בקול ענות חלושה, שבור, אמר: מטרתו היחידה של החוק הזה היא הניסיון לפגוע בבני הישיבות ולהוציא אברכים מלימודם, אבל זה לא יעזור להם, לומדי התורה לא יוכנסו ביעדים ומכסות. את קול התורה לא ישתיקו במדינת היהודים, והיום הוא הולך להיכנס פה למליאה וללחוץ ולהשתיק את קול התורה במדינת היהודים. הוא הולך להכניס ליעדים ולמכסות את התורה. מה קרה? ואל תחשבו לרגע שאנחנו נשכח את זה, אנחנו נזכור. וכשאנחנו נבוא הנה להעביר חוק גיוס אמיתי, ואתם תצעקו ותצרחו, אנחנו נגיד לכם: אנחנו לא מאמינים לכם יותר. זה לא התורה, זה לא לימודי התורה, זאת פוליטיקה קטנה ועלובה. ואתם עוד החלק הטוב בסיפור, כי החטא הגדול הוא לא אתם, אלא הממשלה הזו שמעזה לדבר בשם הלוחמים. היום צה"ל הודיע שהוא זקוק ל-15 גדודים. מאיפה ניקח אותם? מאיפה הם יבואו, אם הממשלה הזו מעודדת השתמטות ומעודדת סרבנות? לא מתביישים. עמד פה ראש הממשלה, דיבר נגד סרבנות, מה זה, אם לא עידוד סרבנות כשצה"ל נלחם? לפחות אל תרוצו ותדברו בכל מקום, בבתי החולים, בבתי הקברות, על המחויבות שלכם ללוחמים, ואז תבואו הנה ותעבירו חוקי סרבנות והשתמטות. כנסת ישראל תעמוד היום מול יותר מ-500 חיילים שנהרגו, מול כל האנשים שעשו 130 ו-150 ו-180 ימי מילואים, מול חיילי הסדיר שמאריכים להם את השירות, והקואליציה תגיד: תדעו, לא אכפת לנו מכם, אתם לא מעניינים אותנו, שום דבר לא מתקרב בעינינו לחשיבותה של הפוליטיקה העלובה, הקטנונית, הבכיינית והפחדנית שלנו, שכל מטרתה להשאיר את דוגמנית האינסטגרם שנקראת ראש ממשלת ישראל בתפקידו עוד כמה חודשים.

אדוני היושב-ראש, למה לא נותנים למשפחות החטופים לעלות ליציע?

אני מזמין את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן,

לנמק את ההתנגדות מטעם סיעת המחנה הממלכתי. חבר הכנסת קריב, תודה. מה אתם לא רוצים שהם יראו, את הפיאסקו הזה? הרי זה משודר לכל האומה. תודה, חבר הכנסת קריב. שמים תמונות של החטופים, אבל את בני המשפחות שלהם עוצרים בעלייה. חבר הכנסת קריב, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר.

כוחו של צבא ההגנה לישראל הוא בהיותו צבא העם, צבא של ערבות הדדית בין כל חלקי החברה הישראלית, צבא שתכליתו להגן על המדינה, להבטיח את קיומה ולנצח את מלחמותינו. זהו העיקרון שעומד בשורש כוחו של צה"ל, זהו האתוס של החברה הישראלית, הערבות ההדדית. קו ישיר של רעות מחבר בין לוחמי ישראל בכל המלחמות מאז תש"ח לבין חיילי צה"ל מאז 7 באוקטובר ועד היום. קו של גבורה, הקרבה, וערבות הדדית. והינה כאן, בעוד דקות אחדות, בעיצומה של מלחמה, רצה ממשלת ישראל הנוכחית להצביע באישון לילה על קידום חקיקה שבזה לעם שלנו, חקיקה שלא ראויה למשרתים ולמשרתות שלנו, חקיקה שמפרקת את מודל צבא העם, ושולחת מסר לא ייאמן לחיילינו הגיבורים ולמשפחותיהם: אתם המשרתים, המשרתות, המילואימניקים, הישראלים והישראליות, שלא מזמן קיבלתם צו 8 שלישי בתוך שנה, אתה לא חשובים. הכיסא שלנו הוא שחשוב. החוק מוגש על ידי ראש הממשלה למרות התנגדות מערכת הביטחון, למרות התנגדות חריפה של הצמרת הכלכלית בממשלה, למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה. ראש הממשלה עוקף כאן אפילו את שר הביטחון שלו, שלא מוכן להגיש את החרפה. כי מי זה שר הביטחון? בסך הכול מי שהחוק במדינת ישראל קובע שהוא השר הממונה מטעם הממשלה על הצבא.

יש שם יותר מנותק להצבעה שתתרחש כאן הלילה מ"רציפות"? אתם עשיתם את החוק הזה. הרי מה זה דין רציפות? אתם עשיתם את החוק הזה. מלחמה, חברי הכנסת. חברי הכנסת, חברי הכנסת, אתם רוצים שנתחיל לעשות קריאות? חבר הכנסת קריב, אנא ממך, בוא נצלח את האירוע הזה בלי להוציא אנשים החוצה.

חבר הכנסת קריב, לא יפה שאתה מפנה לי את הגב.

אני מבטיח מעכשיו לצעוק למולך. תודה. אני אעריך את זה.

תגידו, יש שם יותר מנותק וצבוע לחוק הזה היום מ"חוק הרציפות"? מה זה דין רציפות? דין רציפות זה שבאה הממשלה ואומרת: אני ממשיכה את החוק של הממשלה הקודמת כי בדקנו את הנסיבות והכול אותו דבר, אז בואו נמשיך ברצף. הלילה יש פה הכול חוץ מרציפות. קשה להאמין, אבל ממשלת ישראל, שהיא המפקדת העליונה של צה"ל, פועלת היום נגד צה"ל, נגד ביטחון ישראל ונגד עם ישראל. 7 באוקטובר הרי טרף את כל הצרכים. חבר הכנסת שקלים,

הוא טרף את כל תרחישי האיום והקונספציות. מאז 7 באוקטובר קברה המדינה 646 גיבורים, ויש כמעט 4,000 פצועים. מאז 7 באוקטובר אין שום רציפות, הכול השתנה. החוק הזה שאתם היום תצביעו עליו נחקק בתקופה אחרת לחלוטין. זה חוק שנחקק באופן זמני עד חוק שירות ישראלי, אחרי תקופת הקורונה, כשהדגש היה שילוב חרדים בשוק התעסוקה ולא שיקולי ביטחון. בימים האלה לא היינו עם כל כך הרבה אבדות ולא היינו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית. הצבא לא היה נואש כמו היום לכוח אדם. רק לאחרונה ביקש עוד 7,000 חיילים והקדים גיוס ל-1,300 בני מכינות, ישיבות ושינשינים. אז על איזו רציפות אנחנו מדברים פה? חוק ההשתמטות יכה מכה קשה את כלכלת ישראל ויקריס את המשרתים, שהם הכוח העובד של המשק, חידדו אגף תקציבים, אבל לא הקשיבו להם. האפליה פה חריפה מבעבר כי סכנת החיים של המשרתים היא ממשית וגבוהה מבעבר, אמרה היועצת המשפטית, ולא מקשיבים לה. ומה עם המהות? המהות פה היא זו שזועקת לשמים. החוק שמקדמים הערב הוא לא הפתרון לבעיה. שיטת מכסות לגיוס חרדים היא ישראבלוף, הצגה לבג"ץ, עשרות שנים שהיא לא עובדת והפכה רישיון לבטלנות, לרמאות ולחילול השם. צריך להפוך את המשוואה, מכסות למי שעוסק בתורה לשמה. החקיקה של היום תפרק את צה"ל כצבא העם. ככה פשוט, אין שום דרך לייפות את זה. הליכה בנתיב הזה מובילה למצב ודאי שבו מעט מדי ישרתו יותר מדי, והאמנה החברתית שעל בסיסה מושתתים הצבא והחברה שלנו, מתרסקת. ומה עם ההיבט המוסרי? איך אתם מסתכלים למילואימניקים בעיניים? מאחורי החוק הזה עומדים אנשים, פנים ושמות. הינה סיפור טיפוסי מהימים האלה: גם לג', שנחת עליו צו נוסף, נמאס. יש לו עסק לאחזקה וניקוי של בניינים, אבל אחרי חודשים ארוכים של מילואים הוא הפסיד כל כך הרבה לקוחות, הוא נשאר עם שלושה. לקחו מישהו אחר במקומי, אין לי הכנסה להראות. קיבלתי פיצוי שהוא כלום לעומת הסכומים שהפסדתי. אני מנסה לשקם את העסק,

קראו לי שוב למילואים ואני צריך להתחנן שייתנו לי פחות זמן. לא הכול פוליטי. ממשלת ישראל, חבריי חברי הכנסת, הערב אתם מחמיצים הזדמנות היסטורית להיות מנהיגים. במקום לנצל את המשבר לפתרון שיחבר בינינו ויכבד את הלוחמים שלנו ויכבד את לומדי התורה, אתם מרסקים אותנו. אני אסיים בציטוט של הרמב"ם, הלכות מלכים. "הרינו להבהיר כי חובה ברורה וגמורה היא על פי תורתנו הקדושה, על כל אדם מישראל להשתתף במלחמת עזרת ישראל מצר שבא עליהם, לרבות לומדי תורה ותלמידי חכמים". תודה רבה.

אני מזמין את חבר הכנסת אביגדור ליברמן לנמק את ההתנגדות מטעם סיעת ישראל ביתנו. אדוני היושב-ראש, בזמן שמר ליברמן, אפשר לדעת אם יש יועצים משפטיים במליאה? האם יש יועצים משפטיים במליאה? אין. האם יש יועצים משפטיים במליאה? חבר הכנסת קריב, אתה יכול לגשת ולשאול את השאלות שלך, לא להפריע לכולם תוך כדי.

חברת הכנסת תמנו שטה, תודה. אני שאלתי, תודה. תודה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שני דברים שמעולם לא הבנתי בהקשר של שירות צבאי: למה ליהודי אסור להיות לוחם? למה דווקא המנהיגות החרדית מתנגדת לשירות צבאי? איפה זה מופיע במקורות? אני ניסיתי לבדוק. מעולם לא מצאתי אפילו זכר ששירות צבאי מנוגד ליהדות. כל מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה שלנו, כל גדולי המנהיגים היהודים, כולם היו לוחמים. מדוד המלך, יהושע בן נון, המכבים, כולם היו מנהיגים צבאיים. שמואל הנגיד, כבר מההיסטוריה הכמעט-מודרנית, היה גם סופר, גם מדינאי וגם כמובן מנהיג צבאי,

מאיפה לקחתם את זה? הזכירה פה הדוברת הקודמת את הרמב"ם, גדול הוגי הדעות ביהדות. מה כותב הרמב"ם? במלחמת מצווה, גם החתן יוצא מחדרו, וכלה מחופתה. מאיפה לקחתם את זה? מה אומר משה רבנו לבני גד וראובן? "אחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה" למה ההתנגדות הזאת, מאיפה זה נובע? אני עוד זוכר את קודמו של גפני פה בבניין הזה, אברהם רביץ, שהיה לוחם בלח"י, שר את המנון לח"י, שירת בצבא הגנה לישראל. האדמו"ר מסירט-ויז'ניץ היה לוחם, נלחם ב-1948 במלחמת תש"ח, אפילו נפצע שם באזור קריית אתא, דומני. רצו להחתים אותו קבע, היה לוחם מצוין, בסוף הוא בחר ברבנות ובחצר שלו. אין שום סיבה, חוץ משלושה דברים שאתם דואגים להם: כוח, כבוד וכסף. אתם לא דואגים, לא לעולם התורה ולא לבני הישיבות כשאתם אוסרים עליהם, מסיתים אותם נגד השירות הצבאי. אין בזה שום דבר יהודי, יש בזה דבר הכי אנטי-יהודי. דבר נוסף, שאני באמת מופתע, ואני מסתכל פה על הכיפות, היהדות אולי הטובה ביותר, חובשי הכיפות, הציונות הדתית, שנלחמים כאריות גם עכשיו, משלמים מחיר עצום. אנחנו באמת כולנו פה מסירים את הכובע. איך דווקא נציגים של הציונות הדתית, של ההתיישבות, יכולים לתמוך בהשתמטות? דווקא אתם, איך אתם מסתכלים ביום שבת בבית כנסת על השכנים שלכם, על עצמכם, איך אתם רואים את עצמכם בראי כל בוקר? כל ההשתמטות הזאת היא אנטי-יהודית, היא אנטי-ציונית, וכל זה נובע אך ורק משיקולים אישיים.

אני חוזר ואומר: אני מצפה שגם נציגים של התנועה הלאומית, חסידי ז'בוטינסקי, התנועה הרוויזיוניסטית, איך אתם יכולים לתת יד לזה? שני המנהיגים הדגולים, ז'בוטינסקי וטרומפלדור, קידשו שירות צבאי למען המולדת, דיברו על השירות הצבאי, על הכבוד לשרת בצבא של היהודים ולהגן על המולדת היהודית. איך אתם יכולים לתת לזה יד? מה, הכיסא מצדיק את הכול? כיסא מקדש את הכול? קואליציה מקדשת את הכול? אתם מצביעים נגד כל העקרונות. אני אומר לכל החברים, כל חבריי בסיעת הליכוד, לכל חבריי בציונות הדתית: איך אתם מסוגלים להרים יד בעד החוק הזה? אנחנו מקבלים את החוק הזה היום לא כדי לעשות דווקא. אנחנו איבדנו כבר חטיבה שלמה, חיילים, הרוגים, פצועים קשה, אנחנו רואים כמה המצב הביטחוני מחייב להגדיל את הסד"כ של צה"ל, להגדיל את הסד"כ של כיבוי אש, של שירות רפואי, רפואת חירום, משטרה. אפשר לשרת גם בשירות, אזרחי אבל להשתמט מהכול, גם משירות צבאי, גם משירות אזרחי, זה הדבר הכי אנטי-יהודי, זאת פגיעה בסולידריות, בכל הערכים של היהדות. ולכן, אני מאוד מקווה שעדיין כמה אנשים בבית הזה יעדיפו עקרונות על פני כיסאות, ואנחנו נדחה את החוק הזה.

אני מזמין את חבר הכנסת מנסור עבאס לנמק את ההתנגדות מטעם סיעת רע"מ.

אדוני, תשובה על הייעוץ המשפטי?

ההתנגדות, היא לקיומו של צה"ל. לעצם קיום צה"ל, מתי יש, לייעוץ משפטי? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כמובן מתנגדים לחוק, ונצביע נגדו,

אנחנו נתמוך בעמותה 48. אבל אנחנו גם מברכים בשעה זו על החלטת מועצת הביטחון להפסקת אש והחזרת החטופים בהתאם להצעתה של ארצות הברית במועצת הביטחון. אבל בעיקר, על סמך העמדה הישראלית שהגישה את המתווה האחרון להפסקת אש והחזרת החטופים, אנחנו דורשים מממשלת ישראל, אולי תדרוש מחמאס להסכים, אולי תדרוש

לקיים את חלקה במתווה הזה, וכמובן דורשים גם מהצד הפלסטיני לקיים את חלקו, שנוכל לצאת לדרך חדשה שאולי תייתר לא רק את הגיוס, תייתר את ההרג של אזרחים ושל חיילים ושל בני שני העמים. זה החזון שאנחנו מאמינים בו, חזון של שלום, חזון של ביטחון, חזון של שותפות, חזון של סובלנות בין שני העמים, על אף הייאוש, על אף הכעס ועל אף הכאב שיש היום. ברשותכם, רבותיי, אזרחים ערבים עוקבים אחרינו היום ודרשו ממני לדבר גם בשפה הערבית.

להלן תרגומם: אנחנו באופן עקרוני נגד החוק הזה, ואנו חושבים שהפתרון אינו בגיוס נוסף, אלא הפתרון הוא במאמץ נוסף אשר עלינו לעשות כדי לעצור את המלחמה הזאת, לעצור את הדמים, ולצעוד בכיוון השגת פיוס, שלום ופתרון באמצעות הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל בשלום, בביטחון, בשותפות ובסלחנות. העמדה העיקרית שלנו בנוגע החוק הזה נובעת מעמדה פוליטית, משום שאנו רוצים לתרום להגדלת המכשול של הממשלה הזאת ולהחלשת הממשלה הזאת כדי לפרק אותה, לפרק את הכנסת ולצאת לבחירות, כדי לתת הזדמנות חדשה למצביע בישראל בכלל, ולמצביע הערבי בפרט, לומר את דבריו. זאת, כדי שיצא להצביע

( ומשרתת את נושא השלום, ) חברת הכנסת גוטליב, תודה. ( ואת פתרון הסכסוך הערבי ישראלי, ) במקום לאנוס, לשחרר. ( בפתרון שתי מדיניות, הקמתה של מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל.) דבר לסנוואר, במקום לאנוס בנות, לשחרר אותן. (זה מה שאנו פועלים

ולפי העמדה שלנו אנחנו צריכים לפעול למען זה.) תודה לך, אדוני. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי לנמק את ההתנגדות מטעם סיעת חד"ש תע"ל.

התגעגענו אליהם, לתומכי

לא מעוקצכם ולא מדבשכם. אני ער למה שקרוי ציפור הנפש שלכם, אין צורך.

אבל ציפור הנפש שלנו, את יכולה לצאת, גברת, את יכולה לצאת. חברת הכנסת

היא גם אחראית למחדל ב-7 באוקטובר. תומך טרור בכנסת ישראל. אחראית למותם והריגתם ורציחתם גם של ישראלים, גם של פלסטינים, אבל גם למחדל ב-7

אני מקווה שמי שמדבר על ציפור הנפש יקשיב לציפור הנפש של הציבור הערבי, ציפור שנשחטת פעם אחר פעם אחר פעם. וחשוב לומר, התזה של פעם, לתת רשת ביטחון לממשלה המטורפת הזו, איך אפשר לחשוב על לתת רשת ביטחון לממשלה הזו?

את הממשלה הזו צריך להעיף מן העולם וההחלטה צריכה ללכת לקלפי ולא במניפולציות של, אולי נתמוך בכם מבחוץ, עבר הזמן, עבר הזמן.

נתניהו צריך ללכת הביתה ולהיחשף בספרי ההיסטוריה של הפוליטיקה.

הזמן עבר.

אני מזמין את חברת הכנסת אפרת רייטן לנמק את ההתנגדות מטעם סיעת העבודה. אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, עוד יום של קרבות קשים מאוד ועזים בעזה ובצפון, עוד חיילי מילואים שקיבלו היום צו גיוס חדש ואולי משפחות שדופקים להן על הדלת, ואתם מביאים לנו את החוק הזה עכשיו, שהוא ממש כל מה שפסול ושגוי, בלתי מוסרי ובלתי ערכי בעבודה ציבורית: חוסר מקצועיות, הליכים שלא תקינים, היעדר התאמה למציאות ולצרכים בפועל, עירוב של מניעים פוליטיים ושיקולים זרים, פעולה נגד ערכי היסוד שעליהם מושתתת מדינת ישראל והחברה, הסולידריות, השוויון, הערבות, ההדדיות. אל תשתמשו יותר במושגים האלה. הם לא ראויים לכם. רצף של כשלים ופגמים מהותיים שיורדים לשורשו של עניין נפלו בהחלטה הזאת שמבקשים מאיתנו היום להצביע עליה, ומדובר במהלך פוליטי, נכלולי, תכסיס ציני שגובש בלית ברירה בשל מצוקה משפטית ופוליטית. הממשלה בוחרת בהליך פסול ומקוצר על פני עבודה סדורה וראויה, וזו לא רשלנות, פשוט בחירה מודעת להעביר חוק נעדר תשתית מקצועית ועובדתית. זהו פשע ממש להעביר חוק כזה דרמטי, שנוגע כל-כולו לצה"ל, לבניין הכוח, בלי חוות דעת של משרד הביטחון, כששר הביטחון של מדינת ישראל יצביע נגד החוק. זוהי הפיכה פוליטית של הצבא כשמערכת הביטחון לא מעורבת, בוודאי עכשיו, כשמערכת הביטחון עושה כל שביכולתה כדי למלא את מצבת כוח האדם, ורק היום אמר הרמטכ"ל שחסרים לצה"ל 15 גדודים. אז תסתכלו לנו בעיניים, אל תשפילו את הראש. תסתכלו לעיניים שלי ולכל ההורים של הלוחמים והלוחמות שמחרפים את נפשם בעזה ובצפון, ולאלפי הפצועים ולמשפחות השכולות, ותגידו את האמת. זה חוק למען הכיסא, חוק מופקר ששם את טובתכם, טובתכם הפוליטית, מעל לטובת המדינה. וכל מי שירים את ידו בעד החוק הזה פוגע במודע בחיים, בנפש ובזכות של כל המשרתים ומשפחותיהם, נותן ידו לפגיעה בלתי נסלחת ואנושה בזכות לשוויון, בלי כל הצדקה ומידתיות. וביד השנייה שלכם, חוצפנים, מעבירים חקיקה שמעלה את היקף השירות לחיילי הסדיר והמילואים. אז מה אתם מספרים לעצמכם, איזה סיפורים, כדי להשקיט את המצפון למי שעוד נשאר? שמדובר רק בעניין טכני? אתם הרי יודעים היטב שהצעת החוק הזו לא מתאימה למצב הנוכחי. אז דיברנו על מהלך של קיצור השירות ותכלית של השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה, וכל בר דעת מבין שבשעה הזו התכלית צריכה להיות אחרת לחלוטין. סיסמאות ה"ביחד ננצח" שלכם קורסות ברגע האמת, כשאתם ממש מסרבים לראות בנו את ה"ביחד". לא נוכל לנצח בלי ה"ביחד" הזה. איך אתם מעיזים להתעלם מדבריו של שר הביטחון והרמטכ"ל, שאמר ברור: "עכשיו כולם צריכים להתגייס להגנה על הבית"? עכשיו, כאשר הנחיצות היא גבוהה. איך אתם מעיזים להתעלם מדבריו של שר הביטחון, שאמר שהוא לא יביא קומבינה והינה, אתם מביאים את הקומבינה הזו לפה? זאת הצורה שלכם. התעלמות מהלב הפועם של ישראל ומצורכי המציאות ורחשי העם. ובעיקר, מה שאתם עושים זה גורסים את הערך של צבא העם. ושוב אנחנו רואים את ההעדפה הפוליטית של שימור ממשלה וקואליציה על חשבון הציבור. אז מי עושה פוליטיקה? מי צבוע? מי פועל נגד עם ישראל? כל הדברים האלה הובאו לפניכם דבר דבור על אופניו, גם על ידי הייעוץ המשפטי של הממשלה וגם של הכנסת,

בחרתם בעיוורון, באטימות הנפש, כדי לא לראות ולא לשמוע אזהרות, בדיוק כמו שעשיתם ברפורמה המשפטית, בדיוק כמו שעשיתם לקראת 7 באוקטובר. מיאנתם לראות את המציאות עד שהיא התנגשה בכולנו. פנינו במכתב פתוח, 1,500 אימהות, לשרים, לא להצביע. התעלמתם וכך אתם עושים בדיוק עכשיו. אז אומץ זה לא רק בשדה הקרב, למי ששירת, אלא גם בהנהגה ובאחריות. זה בחיים שלנו עכשיו. ולפני שאתם מצביעים תחשבו על כ-650 חללים שנפלו למענכם. הרמת היד היום חושפת בדיוק מי אתם.

חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כשהחוק הזה יגיע אליך, כפי הנראה, תנהג בו באחריות. תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל,

עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, יש יועצים באולם?

זה כתוב בתקנון שחייבים להיות איפשהו? תודה לך. תודה רבה. כן, בבקשה. בכנסת הזו, חבר הכנסת קריב, תודה. תודה רבה. חבריי, אם אפשר שקט, זה לא מתאים. חברי הכנסת, חברי הכנסת. ואם אפשר אחר כך אולי עוד משפט. תקבלי עוד כמה שניות. חבריי חברי הכנסת, לילה טוב לכולם.

אני חושבת שבשלוש השנים האחרונות הרבה שואלים אותנו גם איך הגענו למצב הזה. ואני יכולה להגיד לכם שפעם אחר פעם, אבל פעם אחר פעם, הונחו לפנינו תקדימים מסוכנים, הונחו קווים דומים עם דגלים אדומים שהציבור, שחברי כנסת, קואליציה, אופוזיציה, נופפו, הרגישו באי-נוחות, לא היו בטוחים, יצביעו או לא יצביעו, אבל דחפו את הקווים האלה. דחפו אותם עוד ועוד ועוד. ואני אומרת לכם באופן ברור, היום בערב אתם דוחפים את הקו שוב. אתם דוחפים את הקו האדום הזה. איך יכול להיות שבתקופה כל כך מסוכנת, כל כך מורכבת, כל כך קשה, כשעם ישראל כולו נושא משא כבד ומשלם מחירים כבדים, תחשבו מה זה, מאות אלפי אנשים נמצאים במילואים, מאות אלפי אנשים מתנדבים יום-יום, נושאים את המשא הזה. משלמים מחיר כלכלי. בתי עסקים סגורים, עצמאים לא עובדים, לא מקבלים שכר, משפחות מתפרקות, מתפרקות, מתגרשים בגלל העומס הזה של שישה חודשים בקו, כשאחד מבני הזוג נמצא בבית ונושא את כל המסע הזה. עול כלכלי. וכשהם עושים את זה, אתם מעבירים עכשיו חוק שלא מסייע ולו במעט בכוח אדם שנחוץ בקו החזית. בתקופה כזו זה פשוט להשתין בקשת על הציבור הישראלי. זה עוד קו אדום שאתם מותחים. יכול להיות שחלק מהציבור עדיין מאמין שזה גשם. מי יודע? אבל אני חושבת שרוב הציבור מתפכח ומבין שבתקופות כאלה אתם מעבירים חקיקות שפשוט לא קשורות למצוקה הקשה שאנחנו נמצאים בה כרגע, למלחמה האמיתית שאותה אנחנו מנהלים כרגע. אתם מדברים מאוד מאוד גבוה. אחדות, אחדות, נכון? אבל אתם מביאים אחדות רק כשזה מתאים לכם. אחדות לא באה רק כשזה מתאים לכם. זה מגיע כשזה קשה, כשקשה להסכים, כששולחים יד כדי להגיע לפשרות, ופה נדרשת אחדות. נדרש מכם לפעול כאן באחדות, לעצור את החקיקה הזו, להושיט יד ולהתחיל לדבר על איך כולנו נושאים את האלונקה הכבדה הזו שנקראת מדינת ישראל, איך נושאים אותה ביטחונית, איך נושאים אותה כלכלית, בהסכמה, אבל ביחד, בלי להשתמט מהאחריות הזאת. וזה הנדרש מכם היום, נדרש אומץ. תעצרו את הדבר הזה. הגורל שלנו הוא ביחד. אנחנו נחיה ביחד ונמות ביחד. והגורל של המלחמה, מה שיוכרע עכשיו מההחלטות שאתם מקבלים בתוך הקואליציה יכריע את הגורל שלנו, אם אנחנו נהיה מסוגלים לחיות כאן בארץ ישראל גם ביחד. ברור לכולם שההרתעה נשחקה. כבר ארבעה חודשים שההחלטות שאתם מקבלים בנוגע למלחמה הן כישלון מוחלט. כישלון. כישלון מבחינה ביטחונית. אנחנו ראינו את הדשדוש של המלחמה. אולי עכשיו יש קצב גבוה יותר, אבל עדיין כישלון מבחינה אופרטיבית-צבאית. אנחנו רואים את הכישלון בזירה הבין-לאומית. אין קמפיין. אין הכרעות. אין דחיפה. אנחנו רואים את כל הנהגות המדינות סובבים ממש עלינו, ואין תגובה. כאילו שקט מוחלט. אין קמפיין הסברה. אנחנו רואים את הכישלון הכלכלי, את הגירעונות המטורפים שאתם גוררים אותנו אליהם, ואתם יודעים מה עוד? אנחנו רואים את הכישלון מבחינת החזרת החטופים. כן, זה גם עליכם. אין אחד כאן, גם בתוך הקואליציה, שלא יודע שרק כוח צבאי יכול להשיב את החטופים שלנו. אתם אמרתם את זה. אתם אומרים את זה כל יום. אז איפה הכוח הצבאי? למה אתם עוצרים את צה"ל? איפה הוא?

אתם מתלוננים על המשפחות, אומרים להן: רק כוח צבאי. מצד שני, אתם לא עושים כלום. הפסקת אש שקטה. איפה אתם? איפה אתם? אני ראיתי אתכם משביתים את הכנסת, משביתים ועדות, על הרבה פחות, על דברים שלא קשורים למלחמה, הינה גפני, על תקציבים של אותן ישיבות, של אותם בתי ספר. למה אתם לא משביתים אותם על זה? הוספתי לך, אז לסיום. תקשיבו, אני יודעת שרבים מכם, אחרי ההתנהלות שלכם בהפיכה המשפטית, מכים על עצמכם למה לא התנהגנו ככה ולמה כן התנהגנו ככה. איך לא עצרנו את זה בזמן לפני שנקרענו לחלוטין? איך לא הושטנו יד לדבר? החוק הזה, החוק הזה שיקבע גם את גורל המדינה ואת השותפות בהגנה עליה, עליכם. אתם צריכים להחליט היום איך אתם מצביעים, אבל לא רק איך אתם מצביעים, אלא מה המוסר שלכם אומר לכם בנושא הזה. אתם מכריעים את הגורל הביטחוני שלנו היום.

תודה רבה. בשם הממשלה ישיב להתנגדויות השר שלמה קרעי, בבקשה,

למה לא שר הביטחון? על ענייני ביטחון ישיב שר הביטחון? השר מוותר. אם כן, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות) התשפ"ב 2022. לבקשת הממשלה ולבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אנחנו בתוך ההצבעה. סגנית מזכיר הכנסת, נא להקריא את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד בושה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, נגד כל הכבוד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד איך בעד?

בושה. בושה וחרפה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד יא מקופלת. יא בושה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד לא ייאמן, לא ייאמן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, נגד בנימין נתניהו,

בושה, בושה.

יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד תתבייש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד נא קראי בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשם חבר הכנסת) ואליד אלהואשלה, נגד זהו? האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים לעשות כן? אין. נא לסכם את הקולות. ההצבעה תמה. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: 63 בעד, 57 נגד.

בושה.

תתביישו לכם. אני קובע כי בקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב 2022, התקבלה. הצעת החוק חוזרת לדיון בוועדת

תסתכלו בעיניים של הלוחמים שנמצאים עכשיו בעזה. חברים שלי קיבלו כבר צו שלישי, מי יעשה את כל המילואים האלה? מי?

איך אתם מסתכלים, כל אנשי הציונות הדתית שהרבנים שלכם בעצמם אמרו לכם להתנגד, איך אתם לא מתביישים. איך באתם לפה והצבעתם בעד השרץ הזה, החוק המזעזע הזה, עם הכמות המזערית הזו, כשהאנשים שלנו נלחמים. באתם לפה, וכל היום עשיתם לנו סיבוב על סרבנות, סרבנות. הכשרתם פה היום סרבנות פורמלית. סרבנות שמאושרת על ידי מדינת ישראל. תתביישו לכם. תסתכלו בעיניים של הלוחמים, כל אותם אלה שאתם מחבקים. תראו מה עשיתם להם, שלחתם אותם עוד פעם ועוד פעם לעזה, אבל את כל אלה שיושבים בבית, אותם השארתם בבית. אתם בושה וחרפה.

אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אם נמצא.

אה, ווליד טאהא?

ווליד טאהא, לנמק את ההתנגדויות מטעם סיעת רע"מ, בבקשה,

עד חמש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, ההצבעה שהתקיימה לפני כמה דקות הייתה ההצבעה הראשונה שבה האופוזיציה מנסה לאתגר את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל. ברכות. ברכות לאופוזיציה שבפעם הראשונה שלכם מאז שכוננה הממשלה הגרועה הזו, אתם מתגייסים אולי כדי לאתגר אותה. לא הצלחתם, אבל התחלה טובה. אנחנו, בכל מקרה, הצבענו נגד החוק לא משום שיש לנו כוונות אסטרטגיות להתערב בענייני גיוס ובוויכוחים על גיוס בתוך החברה היהודית, אלא מאותו שיקול שאותם אנשים, אלה שעכשיו תמכו בחוק, אותם אנשים שיתפו פעולה עם המרים מבין יריביהם בכנסת כדי להפיל חוקים בממשלה הקודמת, כדי להפיל חוקים בקואליציה הקודמת. אז מאותו היגיון אנחנו הצבענו נגד. אני חושב שהעמדה הנכונה הייתה ונותרה בעינה: הח"כים הערבים לא צריכים להתערב בענייני גיוס. אבל היינו צריכים להצביע נגד. היום התערבתם.

אבל היינו צריכים להצביע נגד, כי אתה, אדוני הרב, הצבעת בעד הרבה חוקים שהחברה הערבית סובלת מהם. ואני רציתי לאתגר את הממשלה שלך, כי אני בעד שהממשלה הזאת תיפול עכשיו. הנושא השני שאני רוצה, ווליד, אבל אל תכעס על האופוזיציה. שעה 01:00 זו לא שעה בשבילם. נכון, אני יודע.

הנושא השני: אני רוצה לנצל, אדוני היושב-ראש, את ההזדמנות שיש נוכחות יפה של האגף משמאל לקואליציה כדי להבהיר שהשר לביזיון לאומי שנכנס במפגן פרובוקטיבי למסגד אל-אקצא לעיתים קרובות, הוא נכנס לשם ואומר: היהודים מתפללים במסגד אל-אקצא. השר הזה משחק באש. השר הזה משחק באש, והוא מתגרה במאות מיליוני מוסלמים ברחבי העולם. אז במקום שהוא יעשה את העבודה שלו, במקום שהוא ימגר את הפשיעה, במקום שהוא יעשה את המוטל עליו בעניין תאונות הדרכים, במקום לתת הרגשה של ביטחון אישי לאזרחי המדינה שמרגישים מופקרים, הוא דווקא הולך במפגן פרובוקטיבי אל מסגד אל-אקצא ומתגרה שם במאות מיליוני מוסלמים. אז אם עדיין נשאר מישהו נבון וחכם בקואליציה הזו, צריך להגיד לשר לביזיון לאומי: תעצור, עד כאן, אין לך זכות לעשות את זה, ולהעמידו על הגבול שלו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: החברה הערבית שלנו עקבה יחד איתנו אחר ההצבעה על החוק הקודם,

ולא חוק הגיוס. חברי הכנסת הערבים הצביעו נגד החוק, לא משום שיש לנו רצון להתערב בעניינים שיש להם קשר לגיוס בתוך החברה היהודית, אלא משום שאנחנו רוצים להפיל את הממשלה הארורה הזאת ואת והקואליציה הארורה הזאת, אשר עדיין ממשיכה במלחמה, ואינה פועלת למען שלום לחברה

לכן היום אנו הצבענו נגד הממשלה, לא כהחלטה אסטרטגית לעתיד, אלא זו העמדה אשר היה עלינו לנקוט היום, וזה אכן מה שעשינו.) תודה רבה, אדוני.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. תודה, כבוד היושב-ראש. תשמעו, אנחנו הלילה במחזה אבסורדי, סוריאליסטי, הפוך על הפוך. מי שהביאו את הצעת החוק בקדנציה הקודמת מצביעים לעצור את תהליכי החקיקה, ומי שהצביעו או רוב מי שהצביעו נגד הצעת החוק הזו בקדנציה הקודמת נלחמים על הצעת החוק הזו. מי שהצהירו כל הזמן שהם רוצים דווקא ללכת לישיבות ולא לצבא מצביעים בעד, ומי שהיה מוכן להצביע בקדנציה הקודמת בעד הצעת החוק הזו תמורת כל מיני הבטחה ותקציבים ייעץ לנו להצביע נגד הפעם. אז הינה אנחנו אומרים לכם: בכל התהפוכות האלה, בכל הזיגזגים והטקטיקות שמשתמשים בהם, אנחנו הסיעה היחידה שמחליטה את ההחלטות שלנו לפי העקרונות שלנו, העקרונות שלנו, שהם מאוד ברורים מהרגע הראשון שהתחילו חבריי לייצג אותנו בכנסת הזו: נגד מיליטריזציה, נגד כל המדיניות הזו שרוצה לקדם את המכונה הצבאית של המדינה והאשליה המדומה של ביטחון שבנוי על מלחמות ונשק, אנחנו מהרגע הראשון, וכן, אנחנו לא נגיד, לא מתערבים לכם בענייני הגיוס. כן, אנחנו רוצים להשפיע. מי שרוצה להיות חלק מההשפעה במדינה צריך שתהיה לו עמדה ברורה נגד לכפות גיוס על אנשים שלא רוצים להתגייס. אנחנו תמכנו כל הזמן בכך שצו המצפון הוא מעל לכל צו אחר: הוא מעל לצו גיוס, הוא מעל לצו 8, כי יש צו שנקרא צו המצפון, ועליו ולפיו אנחנו הולכים. הלילה הזה הוא גם לילה של התעוררות פתאומית של אופוזיציה, שתפסה פעם ראשונה,תשמעו, שנה וחצי בממשלה השכיחו מהאגף הזה איך להיות אופוזיציה לוחמת. אתם יודעים מה? לא צריך לוחמת, אופוזיציה, שהדבר הראשון שהיא עושה: מנסה לערער את יציבות הממשלה, מנסה להפיל את הממשלה בכל דרך, ומתווה אלטרנטיבה ודרך אחרת. אנחנו בחד"ש-תע"ל נאמנים לעובדה הזו, שאם אתה יושב באופוזיציה, תילחם כמו אופוזיציה. אם אתה יושב באופוזיציה, תציע אלטרנטיבה אמיתית. וכן, מי שנכח, אתם יודעים מה? ב-7 באוקטובר נחטפו אזרחים ישראלים לעזה. אבל במקביל, כל המדינה על כל אזרחיה הפכנו לחטופים בידי ממשלת הדמים. והם רוצים שכולנו נעמוד דום ונלך אחריה שבי ולהגיד כן על כל דבר, כי זה צו השעה. אז הינה אנחנו אומרים לכם: בשבילנו יש רק ברית אחת, לא ברית הדמים אלא ברית החיים, ציפור הנפש שלנו. ותקשיבו טוב, כל מי שמדבר על ציפור נפש: גם לנו יש ציפור נפש, שהיא לנסות כמה שאפשר ולהיאבק כדי להבטיח עתיד יותר טוב, עתיד של חירות, של ביטחון, של שלום ושל שוויון לשני העמים ולא לעם אחד. ואני אומרת לכם: לצערנו הרב, אולי ההתעוררות הייתה רק הלילה, אבל אני מאוד מקווה שההתעוררות הזאת תימשך, ושלא תירדם האופוזיציה המדומה עד היום הזה. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. עד חמש דקות, גבירתי, לרשותך. תודה, יו"ר הכנסת. חבריי חברי הכנסת, אני לא רוצה את לפתוח את הנאום שלי באמירות על גודל הביזיון שהוא להעביר חוק השתמטות בזמן מלחמה. אני לא רוצה לפתוח גם בקרע הגדול שזה יוצר בחברה הישראלית, ואני לא רוצה לדבר על ההתעלמות הבוטה מהאינטרס הביטחוני של ישראל. אני גם לא רוצה לדבר על מי שלא מתגייסים כרגע, לא. במקום זה, אני רוצה להאיר זרקור דווקא על מי שכן, על מי שנושא בנטל הכל-כך כבד של המלחמה הזאת, מי שב-7 באוקטובר יצאו מהבית בלי לדעת אם ישובו אל חייהם, משפחותיהם, יקיריהם, בלי לדעת איך ישובו, אנשים כמו אלירן מזרחי, זכרו לברכה. אלירן היה גיבור. ב-7 באוקטובר הוא קפץ בעצמו לשטח עוד לפני שקיבל צו גיוס. הוא נלחם וראה את ההרס הנורא בקיבוצי העוטף, פינה את הגופות, חלק כבוד אחרון. היה מראשוני הלוחמים שנכנסו בתמרון הקרקעי לעזה. בריאיון שקראתי סיפרה אחותו שהוא המשיך להילחם גם לאחר שנפצע באחד הקרבות. חמישה חודשים הוא נלחם בעוז על הגנת המולדת, ואז הוא שוחרר. הוא הוכר כפוסט-טראומטי על ידי משרד הביטחון. הוא לא היחיד. עוד אלפי ישראלים הוכרו ועוד יוכרו כפוסט-טראומטיים אחרי הדברים הנוראים שעברנו, שהם עברו, אחרי האסון הנורא שפקד את ישראל. אבל אלירן קיבל צו גיוס נוסף לחזור להילחם ברפיח. על אף כל הדברים שעבר, על אף המחיר הנפשי הנורא ששילם, על אף שהמדינה הכירה בו כפוסט-טראומטי, ביום שישי האחרון, יומיים לפני שהיה אמור להיכנס לרפיח, אלירן נטל את חייו. אלירן הוא חלל צה"ל. הוא שילם בחייו את מחיר המלחמה, ובכל זאת המדינה שלנו, זו ששלחה אותו להילחם בקרב, לשים את חייו על השורה, זו שהוא היה מוכן לסכן עבורה הכול, לא מוכנה להכיר בו כחלל צה"ל, לא הייתה מוכנה לערוך לו לוויה צבאית. הסיפור של אלירן מזרחי, זכרו לברכה, שבר לבבות של מדינה שלמה. אלירן הוא לא היחיד שהתבקש לחזור לסבב מילואים נוסף בעזה. יש עוד אלפים אם לא עשרות אלפים כמותו, שנלחמו חודשים ארוכים והתבקשו לחזור לסיבוב שני ושלישי בעזה. מערכת הביטחון קורסת תחת נטל המלחמה. חיילים שמסיימים את השירות הסדיר שלהם, בלי לצאת בכלל מעזה, ממשיכים ישר לשירות המילואים. מילואימניקים שחוזרים שוב ושוב ושוב לקרב, משאירים משפחות ועסקים וחיים מאחור. אפס ודאות על העתיד שלהם. אין דרך אחרת להגיד את זה: הציבור המשרת קורס תחת נטל צורכי מערכת הביטחון. אבל זו לא גזרת גורל. יש אופציה אחרת. בישראל ישנם עשרות אלפי גברים חרדים בגיל גיוס. כל שנה 18,000 צעירים מקבלים פטור מגיוס בשל תורתו אומנותו, 18,000. לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, בתרחיש השתלבות מלאה של הציבור החרדי בצבא, כלומר גיוס באחוזים שווים לחברה הכללית, בשנת 2045 נזדקק לאפס ימי מילואים מלבד מילואים של שמירה על כשירות. גם אם התרחיש הזה נראה ונדמה אוטופי ורחוק, גם בתרחיש שבו רק 20% רק 20% מהחרדים יתגייסו, ייחסכו לכל מילואימניק כ-12 ימי מילואים בשנה. דמיינו כמה זה. כל מי שיושב כאן מכיר מילואימניק, אני מקווה. אני הייתי קצינת קישור בעצמי. אם לא מכירים, חלק ממי שיושבים כאן, אתם מוזמנים לבוא ולדבר עם היועץ שלי ניצן, שנלחם חמישה חודשים בלחימה בעוטף ובעזה. תשאלו אותם, תשאלו כל אחד מהם על המחיר הכבד. תשבו לשמוע אותם בנפש חפצה, ואז תחשבו: לסיום, גבירתי. האם אתם באמת מוכנים לקדם את החוק הזה, את חוק ההשתמטות? האם אתם יכולים להסתכל בעיניים למי שהיום לוקחים על גבם את הנטל הנפשי, הכלכלי, המשפחתי והחברתי? האם זו המהות של הבניין הזה? של המקום הזה? איך? תתעשתו על עצמכם. זו עת לאומית קריטית, חיונית, קיומית. תודה, גברתי. אני מזמין את השר שלמה קרעי להשיב להתנגדויות, ומרשה לעצמי להצטרף לקריאה, חברת הכנסת לזימי, להכיר באלירן מזרחי, גיבור ישראל, זכרו לברכה, כחלל צה"ל, קריאה ששותפים לה רבים. גם פניתי לשר הביטחון ולרמטכ"ל בעניין, ואני מקווה שכך יהיה. הוא אכן ראוי לזה. כל הכבוד שהעלית זאת.

אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, ראש הממשלה, כנסת נכבדה, מי כאן מעז להטיף לנו על החוק הזה שבא סוף-סוף? ואני רוצה להקריא לכם דברים שאמרו חברי יש עתיד. רם בן ברק, בשבתו כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון,

מטרת החוק היא לשלב, לחבר, לאחד ולקרב את כל הקהלים בחברה הישראלית. יאיר לפיד אמר: החוק יוביל לזה שיותר חרדים יתגייסו, יותר חרדים ילכו לשירות לאומי. אז מי כאן בא להטיף לנו? בושה. מה קורה איתך? אמרת שאת נגד, לא? מה נתנו לך, מה קורה? חברת הכנסת בן ארי. אני רוצה להוסיף, אני רוצה לומר, אל תתערבי לי בקואליציה, בבקשה. אני רק רוצה לומר: ההתנגדויות נשמעו גם בחוק הקודם וגם בחוק הזה, ואני קורא לתמוך בו. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. זה לא בסדר, סתימת פיות, ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם. אנחנו מצביעים כעת על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב 2021. הצבעה כעת. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב 2021, נתקבלה. 62 בעד, עשרה נגד. אני קובע כי בקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב 2021, התקבלה, והצעת החוק תחזור לדיון בוועדת החוץ והביטחון

הודעת ועדת הכנסת הודעות ליושב-ראש ועדת הכנסת,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעת חוק כניסת שוהים בלתי חוקיים, פעילי טרור ובני משפחותיהם לישראל (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, פ/4476/25, של חבר הכנסת עמית הלוי. ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (הארכת מועד לבקשת קבלת מימון), התשפ"ד 2024, פ/4593/25, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, 2. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (הארכת מועד לבקשת קבלת מימון), התשפ"ד 2024, פ/4594/25, של חבר הכנסת אלי דלל וקבוצת חברי כנסת, 3. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (הארכת מועד לבקשת קבלת מימון), התשפ"ד 2024, פ/4595/25, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה וקבוצת חברי הכנסת. הודעה נוספת, אדוני היושב-ראש. אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת הבריאות מטעם סיעת יש עתיד. במקום חברת הכנסת מירב בן ארי יכהן חבר הכנסת ירון לוי.

חברת הכנסת מירב בן ארי תכהן כממלאת מקום קבועה במקום חבר הכנסת ירון לוי. תודה רבה וחג שמח. תודה רבה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני י"א בסיוון התשפ"ד,